בביטחון המדינה (הוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון), התשפ"ד 2024. תודה. תודה למזכיר הכנסת. הנושא הראשון על סדר-היום הוא הצעות להביע אי-אמון בממשלה. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת אלעזר שטרן לנמק את ההצעה מטעם סיעת יש עתיד. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, הלוואי שלא הייתי צריך לעמוד פה.

לא חייב.

אנחנו נמצאים בזמן מלחמה. מלחמה קשה, צריך לומר, מורכבת, שמתארכת יותר משחשבנו פעם שמלחמות יכולות

רוצה שאגיד לך יותר מזה?

שרי הקבינט, מתייחסים לראשי מערכת הביטחון. אלה לא דברים שלא היו בשעת מלחמה, אלה דברים שלא היו מעולם, מעולם, במדינת ישראל. ערימה של שרים, אני בכוונה אומר ככה, לא העזו להתגולל ככה על ראשי מערכת הביטחון, וגם לא על היועץ המשפטי לממשלה או על היועצת המשפטית לממשלה. אתה מסתכל על עצמך ואתה אומר: תגיד, הם עושים תחרות? אחרי זה הם באים לפה מראש הממשלה ומטה, אומרים לנו: יחד ננצח ואתם לא מבינים את זה. הם מסתכלים עלינו. אני אמרתי את זה פעם. המשפט שאני צריך אולי להגיד, לעמוד על רגל אחת ולהגיד את כל המנהיגות ואת כל החינוך שאתה רוצה לומר. מה למדת? תמצת את זה. אדוני היושב-ראש, אתה יודע, עשיתי תפקידים שקשורים לחינוך ולמנהיגות, הייתי גם מורה בבית ספר תיכון. אני יודע מה זו דוגמה אישית. מפקד בה"ד 1 שלי. מפקד בה"ד 1 שלך? אחרי זה נדבר על זה איפה טעינו ואיפה הצטיינו. נכון, הזכרנו את זה. אבל אני רוצה לומר, אגיד לך מה שלא לימדתי אותך, בגלל שלמדתי את זה אחר כך, כשהבת שלי הלכה להתנדב עם המכינה, עם המדרשה שלה, לפני העקירה, גירוש, פירוז, נסיגה, תקראו לזה איזה מילה פוליטית שאתם רוצים, בגוש קטיף. היא הייתה במורג. מורג היה היישוב הכי קשה בגוש קטיף אז. הכי קרוב לדיר אל-באלח, לא משנה, מבחינה חברתית, מכל הבחינות. הן חזרו אחרי שבוע, והיא נשארה. שבועיים,

ואז אני אומר לה: לירון,

עוד יהיה לך זמן לשרת את המדינה. עובר עוד שבוע,

פעם שמעת את אימא או אותי אומרים לך ללכת למורג? היא מסתכלת עליי ככה, והיא ואומרת לי, שומע, היושב-ראש? מסתכלת עליי ככה ואומרת לי: אבא, זה לא משנה מה אמרתם, משנה מה הבנתי.

זאת אומרת, הילדים שלנו, הפקודים שלנו, אוספים מאיתנו מסרים כל הזמן, גם כשבא לנו לקחת הפסקה קצת. אנחנו לא קובעים מתי הם ייקחו דוגמה אישית. הם לא מבינים רק את מה שאנחנו אומרים להם, הם מבינים את מה שהם מבינים מאוסף ההתנהגויות שלנו. כששר אומר או מתגולל על הרמטכ"ל, כששר מתגולל על היועצת המשפטית לממשלה, כשאומרים לראשי מערכת הביטחון: אז מה אם אתם אומרים ככה? לדוגמה, על עצירים מינהליים,

ויודעים שהם משקרים, הרי למי הם רוצים לדאוג? הם רוצים לדאוג לאלה שבבוקר שרפו ג'יפ של צה"ל. מה הם רוצים לדאוג, למחבלים?

גם למי ששורף בתים של פלסטינים עם ילדים בתוכם, כדי למנוע את זה, או אם הוא שותק בחקירה כדי שיהיו לו כלים, כי לימדו אותו לשתוק בחקירה. אז מה באים לפה ואומרים לראש השב"כ ולרמטכ"ל?

אנחנו נעשה חוק, והם יעשו חוק.

מה יגיד מישהו שאומר לו הרמטכ"ל: הסתער ימינה, הסתער שמאלה, דרך המפקדים למטה, יגיד לו: מה פתאום? לימדו אותנו שיש לך נסיבות אישיות, פוליטיות, אתה הולך לישון בלילה כשאתה צריך לעבוד. זה מה שאומרים שרים לרמטכ"ל בישיבות קבינט. מה אנחנו רוצים שיבינו? יחד ננצח. אני אומר לך,

אני לא צריך להגיד לך, אתה יודע את זה, אני מאוד בעד היחד. אבל תגידו, אתם בעד היחד? אני בטוח שגם השר אמסלם בעד היחד. אז איך זה מסתדר עם מה שייאמר פה בעוד כמה דקות? אני יש לי תעודות על הביחד.

שעכשיו נלך לוועדת חוקה מחר בבוקר ונתכנס על איך, לדוגמה, בוחרים

השר אמסלם, דרך אגב, אני רוצה לגלות לך משהו: בבית המשפט העליון על הגיוס ישבו תשעה שופטים. נדמה לי שארבעה או חמישה מהם הם שמרנים, או דתיים בסימונים שלכם, חדשים כבר כאילו, מיניתם אותם. ההחלטה שהתקבלה הייתה פה אחד. דרך אגב, חלק מההחלטה שהתקבלה, אתה יודע את זה,

קראת את הפסיקה, אני מקווה שקראת, הייתה שהיועצת המשפטית לממשלה תמיד מייצגת את הממשלה אלא אם כן היא מתירה, בנושא מסוים, למישהו אחר לייצג. אז מה זה משנה אם אמרו ככה תשעה שופטים של בית המשפט העליון, שחמישה מהם הם שופטים כאילו שמרנים, דתיים, לא יודע איך מגדירים את הדברים האלה, אבל הם לא מאלה שמתגוללים פה השכם והערב? דרך אגב, זה כמובן לא הפריע לממשלה, וגם לכנסת, דרך אגב, לעשות פה איזה מרוץ בשביל להראות לשר לשעבר, לרמטכ"ל לשעבר, בני גנץ, להגיד לו: הינה, אנחנו מביאים את החוק שאתה הבאת. אבל אתה יודע מה מצחיק? אתמול הבאתם הארכת שירות ל-36 חודשים.

מה, השתנתה המציאות? תחליטו, אם החוק שלפני המלחמה הוא החוק של עכשיו, אז גם משך השירות שלפני המלחמה הוא טוב לעכשיו. אז למה אתם מביאים? אז למה אתם מביאים לוועדת חוץ וביטחון, בניגוד למה שהיה לפני 7 באוקטובר, את הארכת גיל המילואים מ-40 ל-41? את משך שירות המילואים מ-28 ימים, 35 ימים, ל-180 יום? תגידו. אמרתם שההחלטה שהחלתם עליה רציפות היא החלטה נכונה. אתה יודע למה הבאתם? ולכן, ולכן? מה, אדוני, מציע?

מה, נגמר הזמן? עשר דקות. תתפטרו. אני מציע, ואני אומר את זה בכאב גדול, באמת, אני לא בממשלה, אני רציתי, הלוואי שבממשלה הזאת שמנהלת עם במלחמה, נוכל כולנו להתייצב מאחוריה. מכיוון שהממשלה הזאת היא זאת שפוגעת ביכולת שלנו ושל העם להתייצב מאחוריה, אני מאחל לנו שנהיה ראויים לחיילים שלנו, אבל הממשלה הזאת לא ראויה ללוחמים שלה.

תודה, לאדוני. אני מתכבד להזמין את השר דוד אמסלם, השר המקשר בין הממשלה לכנסת, להשיב על ההצעה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, היום פגשתי חלק ממשפחות החטופים, הייתה לנו שיחה די ארוכה, מעמיקה ומרגשת מאוד. הם ביקשו ממני שאני גם אביא,

את כל המשפחות ובכלל מה עמדתי בסוגיה הזאת. והבטחתי להם שהיום אני עולה לכאן ואז אני אומר. אני בכל מקרה מבטיח להם שאתמוך בכל עסקה אחראית. דרך אגב, הבהרתי להם, מה זה לא אחראי מבחינתי: אני לא אתמוך בעסקה שתבוא בחלקים. כשראש הממשלה אמר בחלקים, הוא התכוון לזה שיהיה פיצול בשלבים. אני טוען, ועומד על כך, שכדי שנראה את כל החטופים כאן במדינת ישראל, אנחנו חייבים גם ללחוץ על החמאס באופן צבאי הכי חזק שאפשר, וגם לבוא ולדון על כולם ביחד, בגלל שאני מאמין שאם לא נדון על כולם ביחד, את חלקם כנראה ייקח הרבה שנים אם בכלל, אם נצליח להביא אותם. עכשיו אעבור להצעת האי-אמון. תראה, אני שמעתי אותך, חבר הכנסת שטרן. אני רוצה להתחיל בזה: אני שותף כמעט לכל ישיבות הקבינט, ואני רוצה להגיד לך שרוב המוחלט ביותר של ישיבות הקבינט מתנהלות בענייניות, ובהרבה כבוד לאנשי מערכת הביטחון. באמת, בענייניות, באחריות, בכבוד גדול. בוודאי יש חילוקי דעות, וזה בסדר. יש הערות, אני חושב שבסך הכול הדיונים ממצים מאוד, עמוקים מאוד ומאוד מכובדים.

מה שאתה קורא בכלי התקשורת,

זה ההדלפות למיניהן. שים את זה בצד, לרוב זה לא קורה. ואם קורה משהו, כל ההדלפה הזאת היא מתוך 3 4 שעות, אז יש הערה אחת פה והערה אחת שם, וזה הופך להיות כל הדיון.

אני רוצה לתת לך פרספקטיבה אמיתית למה שקורה. יש המון הערכה, המון כבוד. דרך אגב גם הצבא - - - מה הלך אתמול בישיבת ממשלה?

אני מדבר איתך כרגע על ישיבות הקבינט. כשיש ויכוח בין שרים, אהלן וסהלן, הכול בסדר. אתה באת והלנת על כך. נכון, גם, אתה צודק. לכן אני אומר: אז בין המערכות גם אם יש מחלוקת, היא מחלוקת לשם שמיים. לכן, הדברים באמת נאמרים גם בהרבה כבוד. לפעמים יש איזה משפט אחד,

שיוצא מהפרופורציה, ואז הוא הופך להיות האירוע. כשיוצאים, אז על זה מדברים. לא מדברים על חמש או על שש השעות שדיברו בצורה מנומסת ובצורה באמת מכובדת. אבל זה לא אומר, כפי שאמרתי, שאין ביקורת עניינית ואין שאלות. זה התפקיד של הקבינט: לשאול שאלות, ולקבל תשובות ולהעיר הערות.

אני רוצה לומר לך לגבי מה שאמרת על חוק הגיוס ומה היה.

אנחנו באנו והבאנו את חוק הגיוס של גנץ. ההארכה דרך אגב של תקופת הסדיר, דרך אגב אני שירתי 36 חודשים,

דרך אגב, מאז קום המדינה ועד לפני כמה שנים. במלחמת ששת הימים אנשים שירתו שנתיים וחצי, 30 חודשים, זה השתנה אחר כך.

- - - אבל אדוני צודק. רובנו שלוש שנים מינימום. כמה ימי מילואים עשית? אני הסברתי לך - - - אני שואל,

אני אסביר, אני אתן לך תשובה גם על זה. מה הנאום? מדינת ישראל, לפחות בתקופה שאני - - מלחמת חרבות ברזל,

- - היינו שלוש שנים, כן, לא פחות יום אחד. במילואים בדרך כלל היינו עושים 35 ימים קו שבועיים אימון. זה במצב רגיל. אגב, תמיד משתחררים יום לפני. במצב רגיל. כשהיינו במלחמת לבנון הראשונה, אז ישר, דרך אגב, אחרי אימון שגמרתי, כן, על הסבה ל-6ג, לא עברו יומיים וגייסו אותנו ל-60 יום.

ואם היה צריך 90, אז 90. לא, לא.

במלחמת יום כיפור אני מעריך שאנשים היו גם תקופות מאוד ארוכות. ולכן אני אומר, היום הנטל על המילואים, וגם על הסדיר, הוא בגלל המצוקה שאנחנו נמצאים בה כרגע,

אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה. ברור לך לחלוטין שגם צה"ל לא יכשיר אף אחד, בתוך איזה שבועיים או שלושה להיות לוחם. אז לכן אני חושב, שגם נושא חוק הגיוס צריך להיות בשום שכל ובהרבה רגישות ונחישות. לכן, דרך אגב, הצבא אמר את מה שהוא יכול. זו היכולות שלו ועם זה אנחנו מתקדמים כרגע. לא דיברתי על זה, דיברתי על בית המשפט העליון. עכשיו אעבור איתך לבית המשפט העליון. אתם הצעתם הצעת אי-אמון, שבעצם הגדרתם אותה: הממשלה הכושלת של נתניהו מהווה איום על מדינת ישראל כמדינת חוק. אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת שטרן: אני טוען שמדינת ישראל היא לא מדינת חוק, אין חוק במדינת ישראל. דרך אגב, חוקים זאת המלצה. אתה לא צריך יותר לענות.

תן לי.

אני מדבר להיגיון שלך, עזוב עכשיו - - - לא, גם אני,

אם מדינת ישראל היא לא מדינת חוק, לא צריך יותר.

אבל שמע את הנימוק. אבל שמע את הנימוק. אולי תשתכנע ותסיר את ההצעה. בסוף אני בעסק הזה,

לא מסתכל בין שמאל לימין. אני מסתכל על העובדות והמציאות של החיים. מחר אתם תהיו כאן ויקרה אותו דבר. אם בכלל, לדעתי לא יקרה. חס וחלילה. רק שנייה. אבל אני רוצה לתת לך כמה דוגמאות, כדי שתבין ככה אני חש. כשאני מגייס, אני אתן לך דוגמה, היום בוועדת חוץ וביטחון, יושב-ראש הוועדה שואל את גיל לימון,

זה הבן אדם שמנתב את המדינה היום ולא היועצת המשפטית, זה הבן אדם. אני על דיון חסוי לא מציע - - - לא מציע - - - תן לי, תן לי, לא דיון חסוי. לפני שאתה עונה. אני לא מציע לעלות דיון,

אני לא יודע, מישהו סיפר לי.

אבל אני רוצה להבהיר, מה שאני אומר,

שום דבר לא חסוי. שאלו אותו - - - לא, הכול חסוי. שאלו אותו לגבי - - - אני מציע,

אם זה באמת דיון חסוי - - - לא,

יש דוגמאות אחרות למכביר. אני הגשתי בג"ץ על גיוס הערבים.

בעיקר התכוונתי לשירות לאומי. וגם דרך אגב, מי שיכול לבוא לצה"ל שיבוא לצה"ל. צה"ל ממיין אותו. אתה יודע, אתה ראש אכ"א, שבגיל 16 בערך, 16.5, כל אזרח ישראלי מקבל צו ראשון. בצו הזה הוא בא ללשכת הגיוס. אני הגעתי אז, בזמנו, ללשכת הגיוס באר שבע. עושים לך מיונים, אתה עוד תלמיד תיכון. כולם מקבלים. כל אזרחי מדינת ישראל, כולל החרדים.

הערבים. שאלתי: למה? קרא לו. אני מבין שיש להם אקס-טריטוריה. הגשתי בג"ץ על זה. דרך אגב, זה החוק. מה עונה גיל לימון בבג"ץ ?דרך אגב, זה מה שהוא ענה: בעצם אני צריך לנהל דיון בממשלה על מדיניות. שאלתי את עצמי איזו מדיניות ?חוק. אם עכשיו אני רואה שמישהו רוצח מישהו והמשטרה לא עושה כלום, ואני מגיש בג"ץ, הם אומרים לי: לך תעשה דיון בממשלה? דרך אגב, אני רוצה לומר יותר מזה, הרי בפעם הראשונה כשמישהו עתר לבג"ץ, הוא עתר לבג"ץ, לא היה דיון בממשלה, ובג"ץ החליט להתערב. ארבע עתירות. הם זורקים אותי, מה שנקרא, הם אומרים לי דבר שהוא מדהים, הם מספרים לי שלא מיציתי הליכים. אתה שר, למה אתה לא מביא את זה לממשלה? דקה. בגלל שזה לא עניין של הממשלה. לא, זה כן עניין. כשהממשלה תחליט לגייס זה יקרה. לא הבנת. יש חוק. עזוב, אתה אומר לי "ממשלה". תקשיב, רק שנייה. יש חוק כתוב במדינת ישראל. אם היה צריך לחוקק חוק חדש ולא כתוב, צודק, היינו מביאים את זה לכנסת, לא לממשלה. כזכור לך, ממשלת ישראל לא מחוקקת חוקים. כנסת ישראל. לכן אני שואל - - - לא, על אחת כמה וכמה. רק שנייה. עכשיו אני אספר לך - - - לא, אתה שר. אבל תן לי.

תגיד לממשלה לגייס את הערבים,

תן לי רק שנייה לגמור את הטיעון. גם לא אמרתי לממשלה, דרך אגב, לגייס את החרדים, בג"ץ אמר. עכשיו אני רוצה לספר לך עוד משהו. אותי זרקו בגלל אי-מיצוי הליכים. כאילו עכשיו אני פניתי לביטוח הלאומי, ביקשתי מהם שייתנו לי את הקצבה, ואמרו לי: תגיד, פנית לביטוח הלאומי? אני רוצה לספר לך. ראה כמה המערכת הזאת רקובה עד היסוד. בשנת 1997 הוגש בג"ץ, על מה? גיוס הערבים או שירות לאומי. מי היה יושב-ראש מחלקת הבג"צים? ידידנו פוגלמן. עברו השנים, הבחור מוכשר, נהיה ממלא-מקום נשיא בית המשפט העליון דהיום. מה הוא טען אז בבג"ץ? צודקים, ביקש מהשופטים לעצור את העתירה, לא לפסוק. ככה אני מצטט: דינם של הערבים כמו דינם של החרדים, והם מתכוונים לטפל

היום ממלא-מקום נשיא בית המשפט העליון - - - לא הבנתי מה הקשר. איך זה קשור? אצלך שום דבר לא קשור, זו הבעיה.

אז אני מבין שאנחנו צודקים - - - תן לי רק שנייה. אז כשאני בא לבית המשפט הגבוה לצדק, אלק, של מדינת ישראל, הם אומרים לי: לא מיצית הליכים. כשאני כבר מביא בחורים אחרים, הם אומרים גם לשני הילדים: לא מיציתם הליכים. מה תשובתו של גיל לימון? לך תעשה דיון בממשלה. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, גם אם זה היה מבחן באזרחות בכיתה י', ואלה התשובות של התלמידים, אני אומר לך שהם היו מקבלים ציון נכשל באופן דרמטי. המורה היה שואל אותם: אני שואל אתכם על חיטים ואתם עונים לי בשעורים? מה הקשר? לכן מה שאני רוצה לומר לך, כשאתה פונה לבג"ץ תלוי מי אתה ומאיזו פוזיציה אתה בא.

מאיזו פוזיציה אתה בא. צדק בוודאי אין שם. דרך אגב, אל תחפש את זה בגלל שזה לא קיים. תבוא ותגיד לי מי אתה. איך אמרתי? אם זה אמסלם דוד והוא בא מהימין, אחי, לך הביתה. כמו השיר של ג'ו עמר, הלכתי ללשכת העבודה, פחות או יותר, הלכתי לבית המשפט העליון. עכשיו בוא אני אספר לך, רק בתוך המלחמה - - - אם אתה אומר לי שמדינת ישראל היא לא מדינת חוק - - - תן לי, אבל למה אתה מפריע לי? אבל אתה אמרת לי שמדינת ישראל היא לא מדינת חוק. בוודאי. על זה הגשנו את האי-אמון, אז אתה מודה.

אז אני מסביר לך. אני מנמק לך למה היא לא מדינת חוק.

אוקיי,

יש פה אצטלה, יש פה אצטלה של ביורוקרטיה - - - אגב, אני חייב לשמוע אם יש טיעונים של ממש. אבל תקשיב, אני הרי לא הפרעתי לך.

לא הפרעתי לך.

אבל אני רוצה שתקשיב. באמת באמת אני רוצה שתקשיב לעומק, גם אל תשיב לי, ורק תחשוב על מה שאני אומר, באמת בינך לבין עצמך. בבית. תראה, שני חוקי-יסוד נפסלו תוך כדי מלחמה, כשצה"ל וכל הקשב נמצא בכלל במלחמה. שני חוקי-יסוד. מעולם לא נפסל חוק-יסוד במדינת ישראל, עד כמה שאני יודע. איך עושים חוק-יסוד?

כמו שעשו לפני כן. - - - אתה יודע מה, אני אגיד לך כמו שעשו לפני כן, בסדר?

אגב, יותר. חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוקק ב-32 נגד 21. אני יודע,

אם תחבר את המצביעים בעד ונגד לא תקבל רוב. ועל זה אמר ברק אז: פה המהפכה החוקתית. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. כל שבוע יש לנו צווים,

נגד כל החלטות ממשלה, כל שבוע. רצינו, דרך אגב, היה דיון בקבינט לגבי המחבל דקה. וליד דקה.

באו ממערכת הביטחון כולם, אמרו: חבר'ה, אנחנו צריכים את וליד דקה, להשאיר אצלנו את הגופה שלו,

בגלל שהחמאס ביקש אותו, ואנחנו צריכים אותו כחלק מהשו"ן.

היו עוד כמה גופות של מחבלים ישראלים, אליהם לא התייחסו. היה שם ויכוח, אבל על זה כולם היו תמימי דעים. מה עושה בית המשפט העליון בראשותו של השופט הנאור עמית? זה שבאמת מושך את הקו הכי קיצוני, וחושב שהוא מאור הגולה? להחזיר את וליד דקה המחבל יימח שמו וזכרו. הוא קרא לו המנוח. ועוד קורא לו המנוח. אני שואל אותך שאלה באמת, אתה אלעזר שטרן, עזוב עכשיו: מה אתה חושב על זה? מה אתה מרגיש כיהודי? מה אתה מרגיש באמת בתוך מלחמה כשיש לך שבויים וחטופים וגופות? מה אתה מרגיש? חוסר אונים. קם בן אדם אחד,

איתו בהרכב יושב השופט כבוב, מה ציפית שכבוב יגיד? אז אני פשוט מזועזע. כשאני אומר לך: אין חוק, לית דין ולית דיין, יש פה כנופיה שעושה מה שהיא רוצה. אם היום השופט עמית יחליט שהיום במקום יום שני יום חמישי, כל המפגינים בחוץ יצעקו: יום חמישי. זה דרך אגב ליבת העניין, על זה אתם מגנים על אותו בן אדם, נלחמים שהוא יהיה נשיא בית המשפט העליון. בן אדם שלא הייתי עושה אותו בכלל שופט. עכשיו אנחנו רואים, הסתכל מה קורה ברחובות. בוא תסתכל איזו אנרכיה הייתה ברחובות אתמול. דרך אגב, שנה וחצי, שנה וחצי אנשים הטיפו לסרבנות, אנשים הטיפו לפגוע במדינה ולהוציא את הכספים, ולפגוע במדינה כלכלית, רופאים הטיפו לא לטפל בחולים באזורים מסוימים כנראה. תבין טוב מה קרה פה. את כל זה היועצת המשפטית עד היום מסתרקת ולא רואה, ולא שומעת. איך אמרתי? דבר אחד כן קראתי לפני שבוע וחצי שבועיים, אדוני היושב-ראש, שהם העמידו לדין איזה מישהו שכנראה דיבר לבנט לא יפה כשהוא היה ראש הממשלה. דודי , רק מה זה קשור? מה קשור מסתרקת? "פרשת משפטים, בושה": הלך יועץ משפטי ברחוב,

אתמול חסמו לאלי דלל את הבית, מה אמרו לו השוטרים? אל תצא מהבית. אני רואה אתמול ארבעה אנשים חוסמים צומת, עם איזה שלט שישה מטרים, בא איזה נהג לוקח להם את השלט, בא השוטר אומר לו: אדוני, כנס לאוטו. אנשים פורעי חוק, אנשים מייצרים אנרכיה, אנשים באלימות, ראיתי אתמול צמיגים. אנשים עצרו את כביש 6, ארבעה אנשים. ואתה אומר לי יש פה מדינת חוק? אתה אומר לי יש פה מדינת חוק? אני המום. אפס כתבי אישום. אני מציע לך לעשות או בדיקת עיניים או באמת לחשוב עם עצמך באמת באמת אם אנחנו מדינת חוק. אני טוען, כפי שאמרתי, שיש פה אצטלה של חוק, משחקים עם הכנסת איך שהיא רוצה.

החוק יעבור, לא בא להם, פוסלים אותו. אם בא להם המפגינים מפגינים. דרך אגב, אלה אנרכיסטים. אנרכיסטים. אני רואה את דני דנון יושב באיזה מסעדה, איך אתמול אני רואה דבר יותר חמור, אני רואה בטלוויזיה, אדוני היושב-ראש, את אחד המסיתים המרכזיים של האנרכיסטים עושה חוג בית.

חייבים להמשיך כי זה אפקטיבי. אז שואל אותו מישהו: למה?

יושב-ראש הכנסת לא יכול לצאת עם הילדים שלו לגינה, אשת ראש הממשלה וראש הממשלה לא יכולים לצאת מהבית. נמשיך ככה. מחנה הריפוי. אתה מבין את ההזויים האלה? אתה מבין את הגנגסטרים האלה? היועצת המשפטית,

היא הבן אדם הכי מסוכן במדינה, וימים יגידו. היא גם תועמד לדין על זה, היא וגיל לימון.

בגלל שזו הקריסה הפנימית בתוך מדינת ישראל. החברה הישראלית קורסת, ומה חשבתם? עד מתי ייתנו לזה לקרות? נניח שעכשיו אין התערבות, לא משטרה, לא יועצת משפטית. מה חשבתם, שהאזרחים, מה יעשו? איש הישר בעיניו יעשה. מי שלוקח את החוק מהצד הזה, ייקח את החוק לידיים בצד השני. זה הגיוני שבן אדם ממהר הביתה, עומד בפקק חמש שש שעות בגלל שמישהו, בא לו לעצור אותו? זה הגיוני שחבר כנסת יושב באיזה בית קפה עם חבר שלו ומדבר, ובאים אנשים שמה ומתחילים לקלל אותו? טוב, קלל פעם, פעמיים, שחרר. יושבים שם חצי שעה שעה, אומרים לו: אתה קום מפה. זה האלימות של השמאל וזה מה שטענתי תמיד. השמאל מעולם לא היה דמוקרטי, דרך אגב זה אנטיתזה לדמוקרטיה. אנשים אלימים, כוחניים, בריונים. קומוניסטים, זה בדיוק המרקסיזם. או שאתם הולכים איתנו או שלא, אתם הצידה. לא משנה כרגע כמה תקבלו, 70 מנדטים,

מי זה העם? אילו ליצנים, שפעם בשנה באים כאילו לקלפי, כאילו מצביעים. אנחנו פה קובעים ברשות. יש לנו 15 שופטים בבית המשפט העליון, יש לנו פרקליטות, יש לנו יועצת משפטית

אדוני היושב-ראש, עכשיו הם מנסים להשתלט בכוח גם על נציב שירות המדינה. ברגע שזה יקרה, אתם יכולים להגיד הר הבית בידנו. גמרנו, אנחנו כממשלה כבר אין לנו מה לעשות. בואו, איך אמרתי? נהלו את המדינה, הדרג המשפטי ינהל את את המדינה בגלל שדרך אגב, הרי מה קורה? נציב שירות המדינה, גם היום הם מנהלים אותו, מר גיל לימון רק הוא באופן פורמלי רוצה לספח את זה אליו. אז לכן אני חושב, תפקחו קצת עיניים, עזבו פוליטיקה קטנה, תבינו לאן הולכת מדינת ישראל. לאן היא הולכת?

ואני מתכבד להזמין כעת את חבר הכנסת זאב אלקין לנמק את ההצעה מטעם סיעות הימין הממלכתי וישראל ביתנו. כמה עולה השכרת מגפון, זה אתה יודע.

זו גם ההצעה שלך, חבר הכנסת סובה.

יש לי שלוש דקות אחרי זה. לא, זו גם הצעה של ישראל ביתנו.

רק רציתי לשאול את כבוד השר כמה עולה להשכיר מגפון בהפגנה, הוא יודע את זה היטב. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. - - - חבר הכנסת סובה. חבריי השרים, חברי הכנסת, יכול להיות שאנחנו פה עושים משהו פחות נפוץ בבית הזה כי בדרך כלל רוב הצעות האי-אמון מוגשות על נושאים שקשורים לביטחון, לנושאים מדיניים, לכלכלה ולנושא הכלכלי. בחרנו השבוע דווקא להגיש, לצערי, כן? הייתי מעדיף שלא היינו מגיעים למצב הזה,הצעת אי-אמון בממשלה דווקא בנושא שהוא תמיד היה בלב הקונצנזוס של הציבור הישראלי ושל מדינת ישראל, נושא עלייה וקליטה. זה לא סוד שמראשית הקמת התנועה הציונית, וגם אחרי הקמת מדינת ישראל, נושא העלייה והקליטה היה לב-ליבה של העשייה הציונית, זה היה הבסיס. וכך אמר למשל דוד בן-גוריון באחת מההתייחסויות הרבות מאוד שלו לנושא העלייה: "העלייה המתמדת, הבלתי פוסקת ליום, והעליה המתרחבת ומתנכרת זוהי תמצית חיותנו והווייתנו. בלעדיה אין תקוה ואין תקומה ואין יסוד ואין משען לקיומנו בארץ, לעתיד יישובנו, לפעילתנו ולהשפעתנו בעם. העלייה זהו מקור יניקתנו וגידולנו לא רק בארץ אלא גם בחוץ-לארץ, וכל עיכוב והפרעה בעליה זהו סם-מוות לכל תנועתנו בעולם". כך דוד בן-גוריון, ולא במקרה אגב, אדוני שר העלייה והקליטה, אתה יודע שהמשרד שלך היה דווקא בין המשרדים המאוחרים שהוקמו במדינת ישראל.

כי כל עוד בן גוריון היה ראש ממשלה הוא לא הסכים לשחרר את הנושא הזה מידיו כראש ממשלה. הוא אמר: התפקיד הראשי של ראש ממשלת ישראל זה לדאוג לעלייה והקליטה, בשביל זה הוקמה המדינה, לכן לא צריך שר עלייה וקליטה. אני כראש ממשלה, זה תחום האחריות הראשי שלי. רק כשהוא עזב הוקם המשרד, ואני חושב שזה מלמד על סדרי העדיפויות שהיו, לא רק לדוד בן-גוריון, אלא למעשה לכל דורות ההנהגה כאן במדינת ישראל. לצערי הרב, ובאמת אני חושב שזה אירוע חסר תקדים, הממשלה הזאת מרגעי הקמתה שמה לה משום מה ליעד לפגוע בנושא של העלייה והקליטה. ממש כך.

אני יודע שאלה מילים קשות, אדוני השר ואתה לא אוהב אותן, אבל עוד בזמן המשא ומתן הקואליציוני התפתח שיח גלוי וברור ושאחר כך מצא את ביטויו גם בהסכם קואליציוני, על צמצום חוק השבות. לא היה לממשלה החדשה לעשות אלא רק לחשוב איך היא מצמצמת את העלייה לארץ, זה נכנס להסכם קואליציוני. ברוך השם, בינתיים זה מסוג הדברים הרעים שתכננתם לעשות ולא עשיתם, מקווה שככה גם יישאר, אבל עצם זה שזה הפך לחלק מהשיח בהתחלה בלי בכלל להתבייש, אני חושב שאמר לא מעט. הדברים הראשונים שעשתה הממשלה החדשה,

זה מופנה לא רק אליך כי חלק מההחלטות שאזכיר כאן, עומד מאחוריהן שר הפנים וחלק שר השיכון וחלק שר האוצר, אבל אתה מייצג פה את כל הממשלה, על כל מרכיביה כמובן, כשתענה לי, ההחלטה הראשונה הייתה באופן מיידי ביטול מסלול העלייה המהיר לעולים מרוסיה ומאוקראינה, שהותנע עם תחילת המלחמה שם ואפשר מספרי עלייה חסרי תקדים לארץ בשנים שקדמו לזה. הדבר הראשון שעשיתם, ביטלתם אותו, ממש בחודשים הראשונים. לא פלא שבאופן מיידי זה הקטין את מספרי העולים, ולא רק שביטלתם את מסלול העלייה המהיר, שהיה קיים והוכיח את עצמו, אלא גם בזכות הפעילות, פה זה דווקא יותר מופנה לסגן שר אחר בממשלה שהוא אחראי על ארגון נתיב, בזכות התנהלות בירוקרטית לעילא ולעילא הגענו היום למצב שבחלק מהמקומות, כדי להגיע לריאיון ראשון בשגרירות עולה צריך לחכות שמונה חודשים. זאת אומרת, לפני שבכלל הוא יגיע לעצם תהליך הבדיקה, אומרים לו בחלק מהערים היום, ברוסיה למשל, עיר ענקית כמו סנט פטרסבורג, עם קהילה יהודית מאוד גדולה, שמונה חודשים לריאיון ראשון. עד שהוא עולה, מהרגע שהוא מחליט לעלות, זה לפחות שנה. זה נורמלי? מתי מדינת ישראל הייתה בונה מנגנון, שכדי לעלות לארץ, מי שמחליט לעלות לארץ, צריך לחכות שנה? אני כבר לא מדבר על זה, שמי מכם יכול למעשה לתקוע כף שבקצב השינויים שיש היום ברוסיה, בעוד שנה הוא בכלל יוכל לצאת משערי המדינה? איך הגענו לזה? למה זה לא מפריע לאף אחד? בחיים לא היינו בכזה מצב. החלטה נוספת, שגם היא עברה ממש בימים הראשונים של הקמת הממשלה, זה לבטל את המענק הנוסף הייחודי שניתן לעולים מרוסיה ומאוקראינה,

בגלל המלחמה, בגלל שאנשים יצאו בלי יכולת להוציא משם משהו בכלל.

המלחמה הסתיימה? משהו קרה? יש שינוי? שום שינוי לא קרה, חוץ מזה שהתחלפה הממשלה במדינת ישראל, ואמרה: לא אכפת לי שאנשים עולים תוך כדי מלחמה, לא אכפת לי שהם לא מסוגלים למכור את הדירות שלהם במציאות הזאת שיש, לא אכפת לי שהם לא מסוגלים לקחת איתם שום דבר. לא מגיע להם מענק מיוחד. הדבר הבא שהתמודדתם איתו זה משבר בלימודי עברית.

זה כבר לא רק עולים מרוסיה ואוקראינה, זה היו כולם. משבר שהלך והעמיק, שהביא למצב שבמשך תקופה ארוכה, חצי שנה עולה לארץ, מכל מקום, המתין ליכולת ללמוד עברית. היינו מדינתם חלם: אנחנו שילמנו לעולה סל קליטה חצי שנה כדי שהוא ילמד עברית, ותורו ללמוד עברית הגיע כשהוא סיים לקבל את סל הקליטה וכבר היה צריך לצאת לעבוד וכבר כל הכסף הזה בוזבז. כך למעשה נוצר כאן דור שלם, שנה שלמה של עולים שלא למדו עברית, או כמעט שלא למדו עברית, כי הם קיבלו את הזכות הזאת מטעם המדינה, שמגיעה להם,

לפי חוק ולפי כל הכללים, כבר בשלב שהם לא יכלו לממש אותה. אבל לא רק שלקח המון זמן, ובלתי מוצדק לחלוטין, לפתור את המשבר הזה, אלא כשנפתר המשבר סוף-סוף, עכשיו נפלתם על הגורם היחידי שבזמן המשבר הציל את המצב, האולפנים הפרטיים, שאפשרו לעולים לשדרג את לימודי העברית שלהם בזמנים הנוחים להם ובמסגרות שהם בחרו. מערכת שעבדה עשור, עכשיו אתם פוגעים בה, ובשביל מה? לא ברור בכלל. בשביל איזושהי תוכנית של גוף, אפילו אם הייתה הצדקה אידיאולוגית הייתי מבין,

אדוני שר העלייה והקליטה, הצלחתם ליפול לגוף שעיתון הארץ מחזיק בו 50% מהמניות. דווקא מכל הגופים בארץ זה הגוף שבחרתם כממשלת ימין על מלא כדי להרוס את - - - איזה גוף? הגוף שנתתם לו עכשיו בלעדיות בהוראת עברית. נדבר אחר כך. אתה לא מכיר את זה? אתה מוזמן לראות את הפרוטוקול של דיוני ועדת העלייה והקליטה. תגיד, נו, איזה גוף. ואולפנים פרטיים, שעבדו עשור והוכיחו את עצמם והעולים רוצים אותם, נפגעים עכשיו, וחלקם סוגרים את שעריהם. איפה ההיגיון? לא היה אכפת לכם. לא עצרתם בזה, אלא למעשה פגעתם בצורה דרמטית באחת מאבני הבסיס של כל עולה כאן בארץ, וזה סיוע בדיור. הקבוצות הכי חלשות, קשישים עולים,

הם לא יכולים לצאת לעבודה, לא יכולים כלום. בממשלה הקודמת התקבלה החלטה להגדיל משמעותית את הסיוע בדיור דווקא לקבוצה הזאת, שהם כמעט כולם מקבלי השלמת ההכנסה, אחת מהקבוצות הכי חלשות במדינת ישראל. שתי מדרגות, שהספיקו לעבור לפני שהוקמה הממשלה החדשה, בוצעו, המדרגה השלישית, שהייתה הכי קטנה, 200 שקל בחודש, התוספת הכי קטנה,

זה לא בסדר העדיפויות של שר השיכון החדש. כך הוא הודיע למשרד האוצר, וכך משרד האוצר הודיע לכנסת, למרות שהיא כבר הייתה מסוכמת ומתוקצבת במשרד האוצר. נשארו קשישים עולים בלי 200 שקל בחודש. אגב, בשבילם זה המון כסף. ברוך השם שרוב העלייה בסיוע הזה הספיקה לעבור לפני שהתחלפה הממשלה. לא הסתפקתם גם בזה,

זה משרד השיכון,

אדוני השר, אבל לדעתי היית צריך להפוך שולחן בממשלה, משרד השיכון ויתר על מחצית התוכנית לבנייה של דיור ציבורי לעולים, לעולים קשישים. הממשלה חתמה הסכם עם הסוכנות היהודית על 3,000 יחידות דיור, 1,500 תוקצבו בשנת 2022 ויצאו לדרך, ו-1,500 נוספות, כבר היה סיכום תקציבי משרד האוצר, היו צריכות להיות מתוקצבות בשנים 2024-2023, עוד פעם הודיע משרד האוצר ששר השיכון הודיע לו על שינוי סדר העדיפויות ואין המשך לתוכנית הזאת. 1,500 יחידות דיור ציבורי לעולים קשישים נעלמו כלא היו ולא הוקמו עד היום, ואני לא בטוח שגם בתקציב 2026-2025 הן יחזרו. לא רק זה, אלא עוד החלטה נוספת קיבל שר השיכון וויתר על רכישה של דירות לדיור ציבורי לעולים, שגם היא הייתה מתוקצבת במיליארדי שקלים, ויתר למשרד האוצר בגלל סדרי עדיפויות אחרות.

פה לא רק העולים נדפקו, העולים מקבלים רק שליש מהדירות האלה, כל הציבור החלש במדינת ישראל נדפק. סוף-סוף הייתה החלטה תקדימית לתקצב ייעודי תוספת למלאי דירות של דיור ציבורי במדינת ישראל, וזה הלך לעזאזל בגלל סדר עדיפויות אחר של שר השיכון. ולכן, אדוני? אני מסיים, אדוני היושב-ראש. לאחרונה, כנראה שלא היה מספיק, וזאת רק רשימה קצרה של מה שעשיתם, לאחרונה הצלחתם גם לעשות "רפורמה" לעולים, רובם בחמש השנים הראשונות שלהם בארץ, כפי שנחשף בדיונים בוועדת העלייה והקליטה, שבפועל הקטינה בחצי את הסיוע בדיור. אחלה רפורמה. פשוט לקחת כסף מהעולים ולא לתת להם אותו. פעם היו קוראים לזה קיצוצים, עכשיו בשפה נקייה קוראים לזה רפורמה. ולכן, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ממשלה שכך מתייחסת לנושא של העלייה והקליטה ופוגעת כמעט בכל דרך אפשרית בשנה וחצי האלה היא בפועל פועלת כנגד הבסיס של התנועה הציונית, וממשלה שפועלת נגד הציונות לא ראויה להמשיך ולהתקיים ולכהן במדינת ישראל.

תודה לחבר הכנסת אלקין. על ההצעה הזאת ישיב שר העלייה והקליטה אופיר סופר. בבקשה, אדוני. אני אשתדל לדבר יותר קצר. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, ראשית אני רוצה לפנות מעל בימה זו, כשאני שומע את הקולות מצרפת, את הדאגה, שומע אותה כבר בתקופה האחרונה ובימים האחרונים ביתר שאת, ואני רוצה לומר ליהודי צרפת, הגם שחשוב לנו שאנטישמיות לא תהיה בשום מקום אחר בעולם, בטח לא במדינות מערביות, בטח לא אצל בנות בריתנו: מדינת ישראל היא ביתו של העם היהודי כולו ומדינת ישראל מזמינה אתכם כאן לבוא הביתה, לשוב הביתה. אנחנו נשמח שתגיעו לכאן. אנחנו עמלים כל הזמן לשפר את תוכניות הקליטה, ואנחנו נתכנס עוד בימים הקרובים כדי לשפר עוד את תוכניות הקליטה. ובאמת הגדיל לעשות השר אלקין ופירט מקצת הפעולות, סליחה, השר לשעבר, שעשינו במשרד. הציג אותן בזווית מאד מסוימת, אבל אני בהחלט גאה בצוות המשרד שלי, במנכ"ל, על הובלה של תהליכים מרתקים. הגענו למשרד, ויש לי הערכה רבה לקודמיי בתפקידי, אבל אני חושב שריעננו, הסרנו הרבה אבק, קידמנו הרבה נושאים, ופה אני רוצה לפרגן לצוות משרד העלייה והקליטה על העבודה.

השר אלקין, בסוף אותנו לימדו שההחלטות הקשות הן על מה מוותרים, בניית סדרי העדיפויות, ובסוף אתה צריך לייעל את המערכת. אז עברית,

לא חונה במשרד העלייה והקליטה, עברית חונה במשרד החינוך. היה משבר לגבי שכר המורים במשרד החינוך, ואנחנו תיווכנו את המאמצים של משרד האוצר יחד עם משרד החינוך כדי להכניס את אולפני העברית לאופק חדש. העלות השנתית של זה היא 20 מיליון שקלים. ובאמת, את מי היה מביך יותר אם לא אותי לפגוש עולים שאומרים שהם ממתינים לאולפני עברית חצי שנה? אבל לא השארנו רק את העניין הזה. חלק מהדברים, צריך לומר בישרות, אלה תוכניות שהתחילו על ידי קודמיי,

קמפוס IL, שגם קמפוס IL נכנס למסגרת לימודי העברית. צריך לספר לכם מה זה עשה? מה עשה קמפוס IL בלימודי הפסיכומטרי? איך הוא שינה את השוק? איך הוא שבר את השוק אל מול החברות הפרטיות? והכנסנו עוד חברות נוספות שמלמדות למידה קהילתית באמצעות און-ליין. יצרנו תחרות. הכנסנו את הרשויות המקומיות גם כן. ייצרנו רפורמה שלמה רחבה בעברית. כל זה היה לאחר שחיזקנו את האולפנים הממשלתיים. אז יש מנעד רחב ללימודי עברית. אנחנו נמשיך לחזק את לימודי העברית גם בחו"ל, כי אנחנו מוצאים בכלי הזה כלי מעודד עלייה, ואנחנו ניקח את הדברים הטובים שעשו קודמינו ואנחנו נשפר עוד את הדברים האחרים.

בשנתיים האחרונות הוצאנו 40 מיליון ש"ח ו-60 מיליון ש"ח כפתרון, כפעולה דחופה מיידית ללימודי העברית, שלא היה להם מענה. אז הוצאנו עשרות מיליוני כספים. והיו, אתם יודעים, בעלי עניין, אני לא שופט אותם, אבל אני לא נושא ונותן עם אנשים, בטח שמרוויחים המון כסף. הם נפגשו עם הדרגים המקצועיים אצלי במשרד, והם גם עשו קמפיין תקשורתי שהכפיש, שמו את התמונות שלי באפור-שחור בכל המגזר הציוני-דתי, והם גם עתרו לבג"ץ, ולקחו משרד עורכי דין טוב, והם מחקו את העתירה שלהם השבוע. חברים, אנחנו עובדים אצל עם ישראל. אני לא עובד אצל אנשי עסקים כאלה ולא אצל אנשי עסקים אחרים. חסכנו עשרות מיליונים, ואין המתנה של חצי שנה ללימודי עברית. אותו דבר, השר אלקין, עצה טובה שלך קיבלתי, שאת שכר הדירה, שהוא היה יעיל במידה כזאת, מסוימת, בשנתיים הראשונות, כי היה 800, 600, ובשנה השלישית, הרביעית והחמישית, אנשים כבר לא השתמשו בזה בכלל והאוצר היה מרוויח כסף, אני ביקשתי בדיוני התקציב הראשונים, לקדם את הרפורמה הזו, ושלחו אותי לעשות עבודת מטה. אמרתי שיש דברים שלא צריך עבודת מטה, ואפשר להסדיר את זה באצבע על רגל אחת. עשינו עבודת מטה עם חברה מקצועית והבאנו שינוי. נכון, רציתי להכניס לזה את כל הארץ, אבל צריך לומר בישרוּת שמי ששוכר דירה ב-14,000 שקלים בתל אביב, אז 800 שקלים, אנחנו נותנים לו את זה עדיין, לא עצרנו את זה, אבל זאת לא הבשורה הגדולה שלו. אבל מי ששוכר דירה בכרמיאל,

ב-4,000 שקלים, ב-3,700 שקלים, והוא מקבל 2,000 שקלים שכר דירה, זה שכר דירה משמעותי. אני יודע שרבים ניסו לקדם את הרפורמה הזו. לא בזכותי, נוצר מצב, נוצרה סיטואציה, הצלחנו לקדם את הרפורמה המשמעותית הזו, ואנחנו נמשיך להרחיב אותה. וזו הרפורמה בדיור. אז דיברנו על הרפורמה בעברית, דיברנו על הרפורמה בדיור, בואו נדבר על תוכניות הסטודנטים. בנינו השנה 27 תוכניות לסטודנטים עם האוניברסיטאות תל אביב,

הטכניון, אריאל, מכון לב, כנראה שכחתי עוד כמה, איתכם הסליחה, באר שבע, שנתיים ראשונות בשפת האם, עם תנאי קבלה שונים מתנאי הקבלה האחרים, עם תמיכה, מעטפת קהילתית, לקהילת הסטודנטים. הגדרנו יעד. אנחנו היום עומדים בנתוני ההרשמה של קרוב ל-80%; עברנו את ה-70% נתוני ההרשמה לתוכניות הסטודנטים, שכר דירה של 1,500 שקלים לכל סטודנט. באנו לעבוד, באנו לשנות, באנו ליעל, באנו לשפר. באנו לשפר. קידמנו תוכנית גיור. הכנסנו את תוכנית הגיור, הכנסנו את נתיב, שעד היום היה רק בצה"ל. התייעצתי על זה גם עם חבריי מהאופוזיציה, התייעצתי על זה עם חבר הכנסת שטרן, עם עודד פורר, יושב-ראש ועדת העלייה והקליטה. יחד עם מערך הגיור הבנו שיש צורך אמיתי. אנחנו מבינים, כולם מכירים את האתגר של הגיור. קידמנו תוכנית חדשה, חדשנית, יחד עם הסוכנות היהודית, הכנסנו את נתיב לתוכניות הסוכנות לגיור. כמה - - - השנה גיירנו 70, רק שנייה, רק שנייה. לא צריך לזלזל בזה. - - - חבר הכנסת כהנא. מתן, גם אתה היית חי"רניק פעם, אבל כל מסע קטן מתחיל בצעדים קטנים ומשמעותיים. היה חשוב להצליח, היה חשוב להצליח כי אם היינו חוטפים על זה בכיוון אחר ושלילי, אז אנחנו יודעים מה היה קורה עם זה. התוכנית הזאת תגדל, ואנשים מגיעים לזה מתוך בחירה, ואנחנו נגדיל אותה ונכפיל אותה, בעזרת ה', בשנה הבאה. חברים, זה דבר משמעותי. גם מותר לברך על דברים חיוביים. רופאים הקמנו יחידה, בשיתוף עם משרד הבריאות, שהתפקיד שלה לעסוק בקליטת רופאים. בחרנו את ד"ר אפרת אפללו ממשרד הבריאות. הקמנו אגף שלם שהתפקיד שלו לעסוק בעליית רופאים. גייסנו לזה תקציב, כן, משרד הבריאות, "נפש בנפש", אנחנו. לראשונה היה יריד רופאים עולים בפריז, ואנחנו נמשיך כך. אנחנו קבענו יעד לשנה הבאה להגיע ל-200. כמה השנה? השנה אני מניח שהמספרים לא יהיו גדולים כל כך, אבל אני לא רוצה לענות סתם. יכול להיות, לדעתי זה עשרות. אבל כן, אנחנו בונים, אנחנו עושים. חברים, אני רוצה להגיד כך. קודם כול,

ובטח נמצאת פה השרה פנינה תמנו שטה, יש לי הערכה רבה לקודמיי. אני מתכוון להציג תהליכים, צעדים, שייצרו נורמות וייצרו סטנדרטים להמשך. אם השנה אנחנו מדברים על 27 תוכניות לצעירים, ואנחנו מכירים את האתגרים בקמפוסים, בשנה הבאה יהיו 60 תוכניות כאלה ובשנה אחר כך, 90. אנחנו רוצים להצליח. אותו דבר עם רופאים, אותו דבר עם הגיור. אנחנו חושבים בגדול, עושים בקטן, והקטן הזה הוא משמעותי. הקמנו מערך ליווי, נכון, זה לא מתאים לכל האזורים, באזורים יותר מסוימים. אנחנו מתמקדים בנתוני פתיחת התיקים, כי "נפש בנפש" מכסה את צפון אמריקה, ועדיין אנחנו לא שוקלים. הקמנו מערך עובדים שמדבר על 15 עובדים שנמצאים על הקו ישראל צרפת, ישראל בריטניה, שהתכלית שלהם זה ללוות את האנשים ולהתמודד עם בעיות הביורוקרטיה. זה קורה, וזה עובד, וזה יוצר אמון, וזה מצליח, ונמשיך לעשות את זה. אני חשבתי שיהיה נכון כן להתעסק ולבנות תשתיות לעידוד עלייה מהמערב. חשבתי את זה לפני שהתחילה המלחמה, לפני אנטישמיות כבר הייתה, אבל לפני שהתגברה. הצרפתים - - - רק שנייה, סליחה. הצרפתים - - - רק לא להפריע. לא להפריע, זה - - - בהתאם לתוצאות של הבחירות.

אני לא מתיימר לומר שאני אשפיע על הגלים הגדולים.

גלים גדולים זה תוצאה של כלכלה, תוצאה של אנטישמיות, תוצאה של מלחמות. אנחנו כן יכולים לייצב נורמות, לייצב סטנדרטים ולשפר ולטייב, וזה מה שאנחנו עושים. אז נגענו בדיור, רפורמה משמעותית. לדעתי, היו לפחות שלושה שרים שרצו לקדם אותה. נגענו לא רק בדיור אלא גם בגיור. - - - שנייה, תנו לי לסכם. לא רק בדיור אלא גם בגיור, נגענו בתוכניות סטודנטים, שזה כולל שכר דירה,

תוכניות לשפות, תנאי קבלה, נגענו ברופאים, נגענו במערך ליווי. זהו, נראה לי בסדר לשנה הקרובה, ואני מקווה שבשנה הבאה נצליח לעשות יותר. חזקו ואמצו. תודה רבה לשר סופר. אני מתכבד להזמין כעת את חבר הכנסת גדי איזנקוט לנמק את ההצעה מטעם סיעת המחנה הממלכתי. בבקשה,

בבקשה, עד עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. האי-אמון מוגש על פגיעה בצה"ל כצבא העם ועל אי-קידום חוק הגיוס.

בתקופת מלחמה, שבועיים אחרי שיש פסק דין חלוט, כשבשלב הזה צה"ל היה צריך להוציא, להבנתי, בין 10,000 ל-15,000 צווים כדי לעמוד ביעד שגם הוא העמיד לעצמו, בשנה הקרובה להגיע ל-480,000 מתגייסים. 4,800. 4,800, פלוס ה-1,800, זה 3,000 פלוס 1,800, כדי לעמוד ביעד שהוא הציב לעצמו לשנת 2024 2025. אבל הדפוס והמוטיב של לא לקבל את ההחלטה הנכונה עלה גם אתמול בישיבת הממשלה על הארכת השירות בצה"ל, שבה האשים שר הביטחון את הממשלה שהוא חבר בה שהצרכים הפוליטיים גוברים על צורכי צה"ל. זאת תופעה שאנחנו ראינו בחודשים האחרונים כחברים בממשלה ובקבינט. ראינו כיצד ראש הממשלה מעדיף את השיקולים הפוליטיים על פני האינטרסים הלאומיים. כך במימוש מטרות המלחמה, שזה המרכיב הראשון בניצחון, והמרכיב השני הוא שיפור מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל לאורך זמן. כך גם בהשמדת היכולות השלטוניות של חמאס ובניית היום שאחרי. ראינו הגבלת עיסוק לאורך זמן, הטלת קשיים על בניית חלופה ראויה, ולכן המטרה הזאת היא מטרה רחוקה להשגה בשלב הזה. ראינו גם את חוסר היכולת לתרגם את ההצלחות המרשימות מאוד של צה"ל להישגים אסטרטגיים גם בעזה, בהשמדת יכולות וגם בהשגת תנאים להשבת החטופים, כשמערכת הביטחון כולה מזה זמן, למעלה מחודשיים, מודיעה שהושגו התנאים להשבת החטופים, וחוסר היכולת להעביר את משקל הכובד לצפון. ראינו את זה גם בהחלטה למימוש מטרת המלחמה, ואולי הציווי המוסרי החשוב מאוד, העליון, להשיב את החטופים הביתה. ופה אני מסכים עם השר אמסלם, ההצעה שלו אכן נאמרה בקבינט: ללכת לדפוס של הכול תמורת הכול במכה אחת, לא בשלבים. אני גם חשבתי שזה הדפוס הנכון יותר. רק שאתה יודע, כמוני, שהיה בן אדם אחד שהתנגד לזה. הדבר הבא זה האמירה שלנו, שראוי שתיאמר למרות שהיא מובנת מאליה, שבכל הזדמנות ניתן גיבוי מלא ורשת ביטחון לעסקת חטופים אחרי שיתמלאו התנאים, כמו שהצבא וכל מערכת הביטחון מודיעים. כך קורה גם בחוסן הלאומי, זו גם אחת מחמש מטרות המלחמה. בעיניי, חוק הגיוס הוא מרכיב מרכזי בחוסן הלאומי, וגם פה ראינו שבמקום לקבל החלטה לטובת האינטרסים הלאומיים, מתקבלות החלטות על רקע פוליטי, כמו ששר הביטחון אמר אתמול. ב-7 באוקטובר קמו אזרחי ישראל להתקפת פתע אכזרית לתוך שטח מדינת ישראל, הכישלון הביטחוני הגדול ביותר מקום המדינה, כיבוש יישובים ומחנות לשעות ארוכות, 1,593 הרוגים ונרצחים, 255 חטופים, שמהם 120 עדיין בעזה. אחרי האסון הנורא הזה היה נדמה שחייב לבוא שינוי, שנראה התגייסות רחבה מאוד בחברה הישראלית, שנראה ערבות הדדית, נראה סולידריות ונראה מנהיגות. מנהיגות של ראשי המפלגות שאומרים: מי שלא לומד צריך להתגייס או לשירות צבאי או לשירות לאומי או לשירות אזרחי. ולא צריך להיות אסטרטג גדול כדי להבין שהעתיד הקרוב מזמן לנו התפתחויות חמורות מאוד: גם בניסיון של איראן להגיע ליכולת גרעינית, גם המשך אסטרטגיה איראנית להתשת ישראל עד הקרסתה וגם המשך איומי טרור וגרילה. הצורך המבצעי של צה"ל הוא חד וברור, והוא יגדל בשנים הקרובות. אנחנו כבר לא יכולים לדבר על שגרה, חירום ומלחמה, ההבנה היא שבשנים הקרובות נהיה בשגרת חירום, שתחייב סדר כוחות גדול מאוד. מאחר שהיה אתמול שיח בממשלה עם אמירות ציניות על הקטנת הצבא ועל צבא קטן וחכם, תרשו לי לספר לכם אנקדוטה מתקופתי כרמטכ"ל: ביולי 2015 הוגש לראש הממשלה דוח לוקר, דוח שעבדו עליו שנה שלמה, וראש הממשלה בנימין נתניהו ליווה אותם ליווי צמוד ואישר את הדוח באופן מלא, עם 53 המלצות. אחת ההמלצות המרכזיות הייתה להקטין את צה"ל בשליש. ההחלטה שלו הייתה לקצץ שנה אחת שלמה במכה אחת, שהשירות בצה"ל יהיה שנתיים בלבד. כל מי שרוצה לבדוק אותי, מוזמן לגשת לגוגל, דוח לוקר מופץ שם. אז היום בדיעבד מדברים על אלה שהובילו לצבא קטן וחכם, מי שבלם את הרצון להקטין את צה"ל בשליש זה אנחנו, המטה הכללי. ייאמר לזכותו של שר הביטחון שגם הוא עמד יחד איתנו, ובסופו של יום השירות צומצם בארבעה חודשים, וניתן לזה פיצוי של 3,000 של אנשי קבע לשנה אחת. הנזק לא היה גדול, והצבא אפילו גדל בשנים שלאחר מכן. המציאות שנוצרה אחרי 7 באוקטובר וההשלכות החמורות מחייבות קודם כול בחינה ותיקוף של תפיסת ביטחון לאומי, יחייבו הגדלת סד"כ ויחייבו הגדלה של המילואים, שהם פועל יוצא של הסדיר. מילה אחת על הפרדוקס הגדול של הממשלה, שהיא המפקדה העליונה של צה"ל. ב-23 ביוני 2023 היא מורה לשר הביטחון ולצה"ל בהחלטה, ההחלטה לא חוקית,

להפסיק לגייס חרדים לצבא, ומאז למעשה אין גיוס. וזו הממשלה שגם הכריזה על המלחמה, אותה ממשלה שמורה לשר הביטחון ולרמטכ"ל לא לגייס. מכאן אני רוצה לומר כמה מילים על מה נכון לעשות. מה שנכון לעשות,

ואלה ההמלצות של המחנה הממלכתי, זה לממש חזון בצעדים מעשיים. החזון הוא לראות במדינת ישראל ערבות הדדית וסולידריות של כלל הצעירים והצעירות, שיתרמו למימוש ייעודו של צה"ל להגן על המדינה, להבטיח את הקיום שלה ולנצח במלחמה, ויחזקו את החוסן הלאומי על ידי שירות משלים בשירות לאומי ואזרחי בשאר גופי הביטחון, ופה אני מדבר על כלל אזרחי ישראל, מתוך הבנה שהיום רק 48% מבני ה-18 במדינת ישראל מתגייסים, וכשהולכים לחייבי גיוס, זה 67% או 68%, וברור לגמרי לאן זה לוקח את צבא העם. מה שנדרש היום לעשות זה להוציא מייד צווי גיוס לכלל הצעירים משלושת המחזורים האחרונים, להורות לצה"ל להגיע ליעד של עוד 3,000 מתגייסים מיולי הזה ליולי הבא, בנוסף ל-1,800 שכבר התגייסו, ולקבוע מתווה לחמש שנים שיגדיל בצורה משמעותית את היקף המתגייסים החרדים ויכניס את הצעירים הערבים לשירות לאומי ולשירות אזרחי. נדרש להעביר בהקדם חוק שירות ישראלי לכלל אזרחי ישראל, ויש מתכונת שאנחנו מציעים אותה בהצעת חוק שנמצאת פה, ובמקביל לקדם באופן משמעותי מאוד את הוקרת ותגמול המשרתים בסדיר, בקבע ובמילואים, למיטיבים הגדולים ביותר של החברה הישראלית. מאחר שאני לא רואה את הממשלה מקבלת את ההחלטות האמיצות האלה, שהן נכונות לביטחון הלאומי של ישראל, אני קורא להצביע אי-אמון בממשלה, להביא לבחירות שיובילו לממשלה שמחויבת לצה"ל כצבא העם, שתיצור תפיסה ציונית ממלכתית ולאומית ותקדם עתיד משותף שמבוסס על חובת המדינה לאזרחים, על חובת האזרחים למדינה ועל חובת האזרחים לאזרחים, כדי לחזק את החוסן הלאומי ואת הביטחון הלאומי של מדינת ישראל.

תודה רבה. ישיב על ההצעה השר המקשר בין הממשלה לכנסת, השר דוד אמסלם, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת איזנקוט, אני רוצה לענות לך ברצינות, בגלל שאני חושב שאתה בן אדם רציני מאוד. יש כאלה פה, אתה יודע, שאני אוחז שכל העשייה שלהם היא פוליטית.

זה לגיטימי, אבל איתך דווקא אני חושב שאתה מדבר מנהמת ליבך ובאמת באמת ממה שאתה מאמין, ומה שאתה מאמין בעצם שטוב לעם ישראל. קודם כול, אני רוצה להתחיל מהסוף. אתה אמרת שאתה מציע להגיש הצעת חוק לגיוס החברה הערבית, אם לשירות לאומי, אם לצה"ל. אני רוצה רק להזכיר לך, אני הגשתי הצעת חוק כזאת בקדנציה שאתם ישבתם פה. זה בדיוק מה שהגשתי. אבל מנסור עבאס היה יושב-ראש פה, והוא הצביע איתכם בעד גיוס החרדים, והוא הצביע נגד גיוס הערבים. לא לצה"ל,

אמרתי: מה שלצבא, לצבא, מה שלשירות לאומי, לשירות לאומי. שר הביטחון היה גנץ, אבל מי שעלה לכאן להשיב היה סגן שר הביטחון אז, חבר הכנסת שוסטר. ומה שוסטר אומר לי? הוא אומר לי: חבר הכנסת אמסלם, אתה לא מתבייש? אתה רוצה לסכסך בין האוכלוסייה הערבית? אתה רוצה שהם יבגדו בבני עמם? אני שומע את זה פה, ואני שואל אותו: כבוד סגן השר, יש היום ערבים מוסלמים בצה"ל, איך אתה קורא להם,

כסגן שר הביטחון?

אז לכן אני רוצה לומר לך: גם פה זה שאלה של פוזיציה. בגלל שבסופו של דבר עם מנסור עבאס כאן, אתם עשיתם את השיקול הפוליטי, לא אתה באופן אישי, אבל היה פה לפיד, היה פה בנט, היה שר הביטחון, הם עשו את השיקול.

דרך אגב, הצעת החוק הזאת עלתה פה בכנסת, ואתם הורדתם אותה. לכן, עכשיו לבוא ולהגיד: כשאנחנו נבוא נעשה, אני אומר לך שאם זה יהיה תלוי במנסור עבאס אתם לא תעבירו את החוק הזה. ואם תהיה אי פעם ממשלה, חס ושלום, שתהיה תלויה במנסור עבאס וחבר מרעיו, אתם גם לא תעלו את זה. לכן אני אשמח, ויותר מאשמח, כשאני הגשתי בג"ץ בעניין, ארבעה בג"צים, ומספרים לי החבר'ה פה שאתם מפגינים כל היום, לא אתם אלא בחוץ, ואתם תומכים בהם. הם אומרים לי: האם מיצית הליכים? שאלתי את עצמי, על איזה מיצוי הליכים הם מדברים? סיפרתי את זה קודם.

כמה בלוף, כמה צחוק אתה יכול לעשות מהכנסת או בכלל מחבר כנסת שמגיש הצעת חוק ומגיש בג"ץ. הרי בשנת 1997 הוגש בג"ץ, בואו אספר לכם, סיפרתי את זה קודם אבל לא הייתם, אז אחדד לכם, הוגש בג"ץ: מדוע לא מגייסים את הערבים או לשירות לאומי או לצה"ל?

היה בג"ץ על החרדים. מי היה יושב-ראש מחלקת הבג"צים? השופט פוגלמן, שהיה היו"ר. מה הוא אמר אז לבג"ץ? חבר'ה, אתם צודקים. אני מבקש שהעתירה, אין צורך בפסק דין, בגלל שאני חושב שדינם של הערבים כדינם של החרדים, ואנחנו הולכים להסדיר את זה.

עברו 30 שנה, והבחור היה כנראה מוכשר, הוא נהיה ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון. וכשאני מגיש להם בג"ץ היום הם שואלים אותי: מיצית הליכים?

עזוב את חוסר האינטליגנציה. הרי לפני 30 שנה הגישו לכם את זה, מה זה קשור למיצוי הליכים? והגדילו לעשות בסוף, אמרו לי: יתקיים דיון בממשלה. אמרתי: על מה? יש חוק, אני מבקש לקיים את החוק. איך אמר פוגלמן? על איזו תשתית יושבים החרדים? חוקית. מקבל. אז אני שואל אותו, ותגיד לי אתה, על איזו תשתית יושבים הערבים? אם משהו מוציא אותי מדעתי זו האכיפה הסלקטיבית וחוסר היושר. כשהייתי צעיר חשבתי שבבית המשפט העליון, ודרך אגב, ככה זה היה אז, יש אנשים ישרי דרך, לא פוליטיקאים. איך אמר הנשיא לנדאו, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, כשהוא ראה מה ברק עושה ויצא נגד זה? הוא אמר לו: אתה הורס את מערכת המשפט,

הוא ראה קדימה, מה יקרה, הוא אמר לו: אנחנו נבחרנו להיות שופטים, לא להיות מושלים.

הלכה למעשה, אין לנו שופטים, יש לנו מושלים. דרך אגב, האבסורד הוא שהם הגיעו למצב שבו לא אכפת להם גם לתת לך סתם תשובה.

תנמק משהו, תכתוב כאילו,

משהו,

הם, לא אכפת להם, הם משרבטים סתם איזה משהו, שולחים לך את זה. הרי אני מעולם לא מגיש עתירה שאני לא צודק בה, שהיא לא הוגנת וישרה. בסוף יש את הצדק הטבעי, יש את האמת. אבל כל העתירות שהגשתי עד היום, ואני מוכן לשבת איתך ולהראות לך אחת-אחת, אין שופט בעולם שלא היה מקבל אותן, לפחות דן בהן. כל העתירות שלי, הם רק רואים "דוד אמסלם",

אני כבר יודע, זו כבר נהייתה בדיחה אצלי: אני מגיע, מגיש את העתירה, אני יודע שהיא תידחה. אני רק שואל אותם: תגידו רק על איזו סיבה, בואו, תספרו לנו. אם באתי בלי כובע, שאלו אותי: למה אתה בא בלי כובע? באתי עם כובע, אמרו לי: עוד פעם באת בלי כובע? ולכן הם חושבים שזה ביני לבינם, הם לא מבינים שהציבור רואה את זה. אספר לך, כשהגשתי בהתחלה עתירה מסוימת, לא משנה, הרכב של שופטים קבע שאין לי זכות עמידה. אני חבר כנסת שכל תפקידי זה להגיש הצעות חוק. אם אני חושב שיש איזושהי בעיה, אני מגיש בג"ץ. בגלל שאני נציג, ואתה נציג אותנטי של הציבור. אתה נבחרת. אני לא הג'ינג'י שיש לו משרד שמשרת אותם והוא בא אליהם אחרי זה והם עושים לו הנחות סלב בכל מיני בתי משפט, שמפחדים ממנו. אתה נבחרת כאיש ציבור, זו ההגדרה שלך. חבר כנסת הוא איש ציבור, ואיש ציבור זה הראשון שיכול לעתור לבית המשפט. זו החובה שלו. זו זכותו, ובוודאי חובתו, כשהוא רואה שנעשה עוול. אני, אין לי זכות עמידה, לג'ינג'י יש. אני אספר לך מה הטרגדיה. אני שומע את זה. כשמלמדים סטודנטים היום בשנה א' במשפטים, הם מבלבלים אותם, הם לא יודעים מה לענות להם, המרצים. עזבו עכשיו את דוד אמסלם, מה אתה עונה לסטודנט שונה א' שיש לו רק היגיון בריא ופשוט, כשהוא שואל אותך: תגיד, איך יכול להיות שלחבר כנסת אין זכות עמידה והג'ינג'י עותר בכל שבוע, עובד בבית המשפט? אין שבוע שהוא לא מגיש עתירה, אין. הרי כשאני מגיש חוק לגיוס, כל סטודנט בשנה א' מבין את העניין, הוא קורא את החוק בעברית צחה, פשוטה.

מצביע בצורה מנומסת ואומר לו: תגיד לי, כבוד המרצה, למה בית המשפט פסק ככה? אני אומר לך שאין להם תשובות. הם הורסים את כל המערכת המשפטית, למה? בגלל שהם לא סובלים את דוד אמסלם, הם רוצים לנפנף אותו.

איך אחד השופטים כתב לי? גם עשינו לך הנחת סלב, אתה עותר סדרתי, ולא חייבנו אותך בהוצאות. תזכיר לי, מתי את הג'ינג'י חייבו בהוצאות אי פעם? אני בכלל לא יודע אם הוא משלם אגרות ואין לו פטור מאגרות. אני מוציא מכיסי,

גם אם הוא לא מקבל, במקום שהוא יגיד: אתה יודע מה, כל הכבוד שאתה עושה את המלחמה הזאת, אתה לא צודק. אבל הוא מאיים עליי: תגיד תודה רבה שלא חייבנו אותך בהוצאות. תראה לאן הגעתי איתם, עם החבורה הזאת. לכן, קודם כול, אני מספר לך את זה כדי שבאמת באמת

אלא כדי שתראה, שתבין עם מי יש לנו עסק באמת, באמת. עכשיו אני מגיע לכל מה שאמרת. אנחנו הגשנו את הצעת החוק של שר הביטחון, שר הביטחון הגיש הצעת חוק,

אתה הגשת הצעת אי-אמון, אמרת שהממשלה פוגעת בצבא העם. העיקרון היה צבא העם, בגלל זה שר הביטחון הגיש את ההצעה. אנחנו קידמנו את אותה הצעה שלו. צבא העם זו לא שאלה של צורך כרגע. קודם כול, זה עניין של מושג. לקחנו את ההגדרה, שהוא שם אותה, והתחלנו לקדם אותה ככתבה וכלשונה. עכשיו אגיד לך יותר מזה, אספר לך. הרי בזמנו הגשנו את הצעת חוק הגיוס, אני הייתי יושב-ראש ועדת חוק הגיוס, אספר לך איך זה עובד פה, והתחלנו לקדם את חוק הגיוס, והחרדים התנגדו. ואז הממשלה עמדה ליפול, ואני אמרתי לראש הממשלה: אדוני ראש הממשלה, בוא נעביר את חוק הגיוס. הוא שאל אותי איך. אמרתי לו: הרי שר הביטחון, ליברמן, זה חוק שלו, הוא כתב אותו, אגיש אותו ככתבו וכלשונו. הרי לפיד גם תמך בחוק בטרומית, הוא רוצה לקדם את החוק של הגיוס,

אז החרדים התנגדו. הוא שאל אותי מה המספרים. אני כתבתי לו, אמרתי: הינה,

אנחנו מעבירים את החוק. אני שם אותו כאן, במזכירות הכנסת, ואני מבקש להצביע על החוק.

בוא ואספר לך מה קרה. ליברמן מייד אמר: אני לא מצביע עבור החוק. ולפיד, אותו סיפור. לכן אני רוצה להסביר לך, אתה באמת בא עם האמת, אלה אנשים שמתפרנסים מזה. אגיד לך יותר מזה: לדעתי, אם עובר חוק הגיוס הבן אדם הזה משתגע, אין לו כבר עם מה לבוא לציבור. להם יש שני דברים: השבת וחוק הגיוס. תוריד להם את זה, אין שום סיבה שהם יהיו בכנסת. במה הם ירעילו את העם? במה הם ירעילו את הבארות? ומה הסיבה שאתה בכנסת? בוא תספר לנו מה עשית למען העם. בואו נתקדם. לכן אני אומר, זו באמת המוטיבציה שלהם, בגלל שאני מראה לך שזה היה. אנחנו רצינו להעביר את זה, ואני אף פעם לא משקר, זאת הסיטואציה שעמדנו פה, כשהממשלה כבר כמעט נפלה והחרדים לא רצו להצביע והממשלה נפלה. אני חשבתי שזאת הזדמנות פז להתחיל לקדם את זה, אבל החברה פה לא באו פה באמת, מה שנקרא, לשם שמיים, הם לא ראו את גודל השעה אז ואמרו: יאללה, בואו נתקדם. איך ליברמן אמר? ככתבו וכלשונו, לא לשנות פסיק. אמרתי לו: אפילו לא את הצבע של החוברת,

לקחנו את מה ששלו, שמנו אותו פה. לכן זה האירוע. עכשיו אני בא לעניין עצמו. אתה אמרת משפט שקשה לי להאמין שאתה מאמין בו,

אתה אמרת: ראש הממשלה מעדיף אינטרסים פוליטיים על פני יעדים לאומיים. אני חושב שאין כאן יהודי שחושב ככה על עצמו. אני לא אומר את זה על אף ראש ממשלה במדינת ישראל, שהוא יהודי. לא מאמין בזה. אני מאמין שיהודי שנמצא בתפקיד, בוודאי של ראש ממשלה ושר ביטחון, בוודאי בעיתות מלחמה, לא חשוב מי זה יהיה אני משוכנע לחלוטין שהוא חושב מה טוב למדינת ישראל ואיך הוא מגן על מדינת ישראל. לכן זה משפט שלדעתי, באמת, כואב לי שאתה אומר אותו, כי גם אם יש מחלוקת, ויש מחלוקת, דרך אגב, בקבינט היו מחלוקות, זו שאלה של תפיסה. אני הרבה פעמים הסכמתי איתך בכיוונים, לדעתי ברוב הדברים. לפעמים לא. חלקנו על האחרים, אחרים חלקו עלינו וגם נימקו. אנחנו חשבנו שאנחנו צודקים, הם חשבו שהם צודקים, אבל בסוף זה המנגנון. אני לא מעלה על דעתי שמאז קום המדינה ועד היום היה ראש ממשלה שלא דאג לאינטרס של מדינת ישראל בגלל אינטרס אישי שלו, פוליטי שלו. אני לא מאמין שיש יהודי כזה, בוודאי לא בתפקיד ראש הממשלה ושר הביטחון. אני מעולם לא חשבתי שגנץ עשה משהו ברגע שהוא היה שר הביטחון, וגם לא בנט,

שפוגע במדינת ישראל כדי שהוא ימשיך להיות ראש הממשלה. לא חושב. לכן זה דבר שצבט לי את הלב, במיוחד ממך, בגלל שאני אוחז ממך, בגלל שאתה באמת בן אדם, יהודי חם עם שכל ישר, ובאמת אומר את מה שיש לך בלב,

בלי פוליטיקה, בלי פוליטיקלי קורקט. אתה בא באמת עם האמת. בוא נעבור עכשיו לעניין. אתה יודע שגם היום במלחמה, חוק הגיוס, בוודאי שמי שלומד תורה שימשיך ללמוד תורה. זאת האמונה שלי. אני חושב שלימוד התורה עוזר לקיומו של עם ישראל. צריך להבין, זה לא הסיפור עכשיו. אנחנו מסתכלים קדימה לעוד מאה, מאתיים שנה, בלי הרוח אין עם. זה לא מתחבר. עם ישראל שמר על עצמו 3,000 ומשהו שנה. בלי הרוח אין עם - - - תן לי, תן לי, רק שנייה. והרוח של עם ישראל זה לא רק השירים של ביאליק, זה בעיקר מסורת ישראל. אבל מי שלומד שירים של ביאליק לא משוחרר מהצבא. תחשוב מה אתה אומר. תחשוב מה אתה אומר. לכן אני מאמין שמי שלומד תורה, אני אגיד לך יותר מזה, חבר הכנסת איזנקוט. כל פעולה שלי בחיים אני מסתכל מדוע הבן אדם עושה אותה. אם הוא בא לשפר את מצבו, אני אומר: אתה יודע מה, יכול להיות שהוא אגואיסט, רוצה לדאוג לעצמו, אם הוא מרע את מצבו, אני מבין שהוא בא מתוך אידיאולוגיה צרופה. יכול להיות שאני לא מסכים איתו, אבל אני יודע שבן אדם שעושה את זה, זה משהו שנמצא בנהמת ליבו. הוא לא מרע, לא פוגע בעצמו באופן יזום כשהוא רציונלי. לומדי התורה, אתה יודע, לאורך כל השנים, באמת חיים ברעב ומרדות. אלה המשפחות הכי עניות במדינת ישראל. כשאתה פותח להם לפעמים את המקרר אתה רואה שהם אוכלים שם ארוחת ערב אשל,

שבעה,

אני לא יודע מה היה קורה במאזן הדמוגרפי במדינת ישראל אם הם לא היו נמצאים.

מה היה קורה? כנראה מדינת ישראל הייתה פחות יהודית. ראש הממשלה יגדיל את הקצבאות. יכול להיות שהמצב הדמוגרפי במדינת ישראל היה משתנה. איך ערפאת אמר? אנחנו ננצח אותם בכוח הרחם. אז לכן אני מסתכל על זה ואני אומר: גם אם יש מחלוקת, זה בשר מבשרנו,

כשאמרתי שהם בתחתית של התחתית של הקטע הכלכלי, הם גם לא חושבים על זה. אם אתה תשאל בן תורה אם הוא מעדיף לקבל עוד 5,000 שקל ולהפסיק ללמוד חצי יום, הוא יגיד לך לא, כי זאת האמונה שלו, אין משהו אחר.

לפעמים אני מקנא כשאני רואה בעולם, אני רואה כל מיני סרטים, אני רואה איך הטיבטים מתייחסים לנזירים שלהם. באמת, זה מחמם לי הלב, בגלל שזו הרוח שלהם.

מכבדים אותם, נותנים להם מנחות,

דואגים להם. זה עם עם רוח. דרך אגב, כמעט אין להם ארץ, הם נרדפים, אבל הם יישארו עוד הרבה שנים. זה עם ישראל. גם בסיפור התורני זה כמו שלהבת: אם אתה עוצר במקום, אתה הולך אחורה, אם כבתה האש,

זה לא ייגמר מחר בבוקר עוד מאה שנה נקום, לא יהיה עם יהודי, אף אחד לא ידע מה זה. דרך אגב, ניתקו את יהדות ברית המועצות מהיהדות במשך בערך 90 שנה, ובאמת חלק גדול מהם לא ידע מה זה יהודי. הוא ידע מהסבא שלו שהוא אמר לו: אתה יהודי, כילד, והוא לא ידע - - - אתה לא חווית את זה, כי לא גדלת בגלות, אז אין לך מושג מה זה. אתה לא יכול לשפוט אותנו. אתה לא יכול לדבר, כי אין לך מושג. - - - רק את יכולה לדבר. רק אתה. אני אסביר לך. יהודי ברית המועצות.

תתבייש לך. תתבייש לך. סובה, סובה. לא, כי שמעתי את השטויות שלך כבר שנים פה בכנסת. סובה, סובה, מספיק. מה סובה?

מדבר שטויות. מה סובה? - - - חבר הכנסת סובה, תאפשר לו לדבר. שיפסיק לדבר שטויות. אתה רק משסע את החברה הישראלית.

חבר הכנסת איזנקוט, כשהייתה המהפכה הקומוניסטית, הקומוניסטים החליטו להוציא את כל הדתות. הם הרסו את כל הכנסיות,

דרך אגב, יושב-ראש הכנסת לשעבר ישב בבית סוהר על לימוד עברית

תעלה - - - חבר הכנסת סובה, אני מבקש לאפשר לו לדבר. יש לי עצה, תפסיק לדבר על מה שאין לך מושג. כי אין לך מושג - - - תפסיק לדבר על זה.

סובה, אני יודע שיש

וגם כשאבי,

יצאו מבית החולים, שלח אותי בית החולים ליד שרה. דרך אגב, מדינת ישראל

אני הייתי רואה אותם פה בפיגועים בירושלים, והייתי רואה אותם תמיד בצמתים האלה, שהם צמתים קריטיים. חסד, באמת, מה שנקרא "כבוד המת" זאת הלכה. לכן החברה הזאת, ככלל, היא באמת חברה מתנדבת ותורמת עד כמה שהיא יכולה. הסוגיה של צה"ל לא באה מתוך עצלות, לא באה מתוך חוסר לויאליות למדינה. הרי כל ישראל ערבים זה לזה,

זאת מצווה גדולה בתורה, הם יודעים אותה. זה בא משני דברים.

שהם רואים, וגם אני מתחבר לזה, שלימוד התורה זה ערך ששמר על ישראל עם ישראל, וימשיך לשמור על עם ישראל, בעזרת השם. ומי שלא לומד, אתה צודק, הוא צריך לשרת בצה"ל. הפחד שלהם, וזה אמיתי, הוא שהצבא לא מייצר את המסגרת המתאימות. אתה יודע כמה אנשים נכנסו לצה"ל חרדים ויצאו חילונים? הרי כשפעם אצל ההסדרניקים הביאו זמרת והם יצאו החוצה, הענישו את כולם. למה, הצבא, יש לך את בג"ץ. אבל יש הלכה. אל תזלזל, אלעזר. אתה עושה ככה.

לא בך, בסיפור הזה, הוא לא נכון.

אני ראיתי את זה, זה היה בטלוויזיה. איזה ערוץ?

אני אומר שיש תהליך ופתיחות של החברה החרדית. אני אגיד לך יותר מזה. אני עשיתי את חוק הגיוס. מה היה בכלל הרציונל אז? שהם ייכנסו לשוק העבודה. לכן האוצר לחץ אותי להוריד את הפטור עד גיל 22. זה היה מכניס למשק הישראלי 45 מיליארד שקל אז, כניסתם לשוק העבודה. אני אומר, עכשיו יש לנו שנת חסד. אם נבוא בכוח, אני אגיד לך מה יקרה: בעולם החרדי זה הולך לאט-לאט, אם נבוא בכוח, גם את אלה שרוצים ללכת אנחנו מושכים אחורה. למה, יש בעיה בקבוצה. אנחנו חייבים לעשות הגנה. לכן אני חושב שאנחנו נמצאים בתהליך. מה שחשוב תמיד, מבחינתי, בכל דבר בחיים, אם זה נושאים כלכליים, חברתיים, תמיד אני מסתכל על התהליך. השיפוע פחות מעניין אותי, אם זה יקרה תוך שבע שנים או עשר שנים, פחות חשוב, המגמה, המגמה. ככל שהמגמה תלך ותתגבר, היא תלך ותתעצם. יש אינטרס עצום, גם לחרדים, להשתלב בכלל החברה הישראלית. הם לא יצורים שונים. הם רוצים שהילדים שלהם יגדלו,

מי שלא לומד תורה בוודאי שילך ויעבוד ושילך לצבא.

יהיו לנו גם אמצעים לתגמל את לומדי התורה יותר מאשר היום. הם לא צריכים להיות על סף רעב. לכן אני אומר, עכשיו הגשנו חוק, שלכם. דרך אגב, זה פחות או יותר מה שבג"ץ משך. 3,000 איש, זה מה שהצבא אמר פחות או יותר.

זה ברור לך שהצבא יצטרך לבנות להם מקוואות, בתי כנסת, כשרויות וכו' וכו' ושיעורי תורה. אבל יש בצבא, הכול קיים, דודי אמסלם - - - דקה.

שירתנו בצה"ל, אנחנו יודעים מה יש בצה"ל. גם אנחנו שירתנו דקה ורבע. אנחנו שירתנו בצה"ל ויודעים. בסוף, כשאתה מגייס חרדי, אתה צריך לתת לו את התנאים שהוא נכנס חרדי ויוצא חרדי. אלה התנאים. הרי אם בסוף אתה לא מאפשר לו את התנאים האלה, אז בוודאי אתה לא מעודד אותו לבוא. ותזכור שאבא שלו

יאללה, כמו לפני שנה. אז איך זה - - - משרתים? יש קפה בחוץ, דבי, ואני אמרתי להם לרשום את זה עלא חסאבי. - - - עוד כוח - - - דבי, דבי, בבקשה, קפה בחוץ. אני אישרתי להם לתת לך שני סוכר אפילו. אתה עם הרולקס עכשיו? עוד לא. רק שנייה. קרטיה. קרטיה הפעם. לכן אני אומר: בגדול, אני חושב, חבר הכנסת איזנקוט, שאנחנו צריכים שעת חסד. אנחנו עלולים לפספס אותה על מריבות פה, על פוליטיקה. אני חושב שיש דיונים רציניים עכשיו בוועדת החוץ והביטחון. אני חושב שאנחנו צריכים לחבק את החרדים, לא לתקוף אותם, בגלל שככל שנתקוף יותר, אתה נכנס להגנה, אתה מושך אחורה. ואין לנו עניין בעניין. דרך אגב, המגמה התחילה. דרך אגב, הצבא לא גייס את החרדים, כל אלה שבאו לבקו"ם עכשיו, לא יכול. עוד פעם - - - אתה מכיר את הנתונים?

הביאו 4,126 בני 26 - - - מה יעשו איתם? מתוכם 500 היו - - - שנייה, דקה.

אגב, גם חייל בגיל 26 הוא חייל.

דרך אגב, חלק גדול מאוד מהחיילים הם מעל גיל 26, הכול בסדר. אבל אנחנו מדברים כרגע על חיילים. חבר הכנסת איזנקוט, אתה היית רמטכ"ל, אתה בקי בנתונים,

אני קורא מדי פעם. ראיתי שמישהו ציטט איזה אלוף שהוציא איזשהם נתונים שיש כ-45,000 משתמטים, לא קשור לחרדים. הוא כתב יש 60,000 ומשהו שנתוני גיוס שמתגייסים - - 62. - - יש 12,000 חרדים ויש כ-45,000 אנשים שלא באים, והוא הדגיש, לא הדגיש, אבל סימן שזה באזור מרכז הארץ. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת איזנקוט. אני מכיר. תראה, כשאתה לוקח חייל, מכשיר אותו, אתה מכשיר חייל, עזוב, הוא מספר לך, אל תקשיב לו. אני מכיר אותו, עזוב. עזוב, אנחנו לא מדברים עליו, אני מדבר אליך. אני מכבד אותך, לכן אני מדבר אליך.

אני גומר את האירוע בדקה וחצי ואני יורד. אין טעם לדבר איתו.

בחור ששירת בעיתון במחנה ונהיה ראש ממשלה. תבין טוב, הוא חתם בבקו"ם על עט.

ונתנו לו דפי פוליו. אתה מבין? נהיה ראש ממשלה במדינת ישראל, אתה מאמין? בעולם הערכים שלנו יכול להיות דבר כזה? אז לכן בוא נתקדם. תראה, יש חיילים בצה"ל, הצבא השקיע בהם. גייס אותם, עשו סדיר, לוחמים. אתה יודע שזה עולה לא מעט כסף. לוחמים מן המניין, לא מדבר איתך רק על תומכי לחימה. והצבא לא מגייס אותם למילואים הרבה זמן, הרבה שנים. אני מכיר עשרות כאלה, שהיו לוחמים בגולני, בצנחנים. הוא לא דוחף את עצמו לצבא, כי לא בא לו. הפוטנציאל הזה, דרך אגב, קיים בצה"ל היום. אם לצבא חסרות שתי חטיבות, קודם כול תיקח את החבר'ה האלה, הם זמינים, הם כבר הוכשרו. זה שהם לא התאמנו ארבע, חמש שנים, תאמן אותם. הרי בסוף, אתה יודע, זה בא לך. כשאתה לוחם אז אתה לוחם, וגם אם לא התאמנת שלוש,

אז לוקחים אותך חודש-חודשיים וזה בא אליך, הכול חוזר אליך בחזרה. יש היום עשרות אלפי חיילים, חיילי מילואים בפוטנציה, שלא באים למילואים, הצבא לא קורא להם. הם כבר כמה שנים לא התאמנו. אז אני אומר לצה"ל: קודם כול, בוא תמצה את הפוטנציאל הקיים. קודם כול. השקעת מיליארדים להכשיר אותם, קודם כול תביא אותם חזרה לצבא, תקרא להם. עזוב למה הם לא באו עד היום, לא חשוב, תמרץ אותם אפילו ותתחיל לאמן אותם. אתה יודע לבד שאתה עכשיו מכניס חייל, אתה רואה אותו בסוף השרשרת מינימום בעוד שנה כלוחם שאתה יודע שאתה יכול לשבץ אותו באירוע מבצעי והוא כבר מספיק מיומן כדי לעשות את המשימות שאתה מטיל עליו כרמטכ"ל. לכן אני אומר, אנחנו נמצאים באמת בתהליך. אני מציע באמת באמת להתחבר פה עִם עם ישראל באירוע הזה, לא לראות אותו כאופוזיציה קואליציה. כפי שאמרתי, לחבק את אחינו החרדים, לפרגן להם, לא לתקוף אותם. דרך אגב, הצבא קובע את הצרכים לפי מה שהוא יכול. אני אומר לך, פעם הצעתי לחרדים, אמרת: תשלחו להם 10,000. אני אומר לך,

הצבא נחנק, לא יודע מה לעשות איתם. אתה, כרמטכ"ל, אתה יודע. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך משהו הרבה יותר עמוק: הרי ישיבות ההסדר, דרך אגב, אני זוכר שהם התחילו, גם נגדן יצאו, אמרו: למה שזה ישרת שנה וחצי והוא שלוש שנים? אתה זוכר את זה. אני מספר לך שהיום חלק גדול מאוד, נתח עצום, בלי פרופורציה לגודלם באוכלוסייה, אלה החבר'ה מהציונות הדתית, בלי קשר, בלי פרופורציה, כרגע אני מדבר על המגזר הלוחם בחזית. תסתכל כמה הם מופיעים במטכ"ל, בגלל שאי-אפשר, עד גובה מסוים. משם לא עוברים הרבה. אנחנו נמצאים איתם כבר 40 שנה. למה חצי מהמטכ"ל לא כזה? צא וחשב שיש לך עכשיו עוד שליש צבא חרדים. החרדים האלה לא באים להיות,

משרתים שלוש שנים והולכים, אבל חלקם רוצים להיות מ"פים, חלק רוצים להיות מג"דים, מח"טים. אתה יודע מה זה יעשה לחברה כשהם יראו אותו עכשיו עם הפאות והזקן. יגיד: חבר'ה, לא לזה התכוונתי. התכוונתי שאתה תהיה לוחם רב"ט. אבל זה לא עובד ככה.

אנחנו רואים מגזר שלם שיש לו תקרת זכוכית שהוא לא עובר אותה כמעט ובמספרים זה לא מסתדר, ואם ייכנסו חרדים, אני מספר לך, זו תהיה הבעיה הכי קשה של החילונים הצפונבונים בתל אביב, שהם לא יוכלו לראות רמטכ"ל, עוד 30 שנה, עם פאות, זקן, שמוביל את צה"ל. אתה יודע את זה יפה כמוני. לכן אני אומר, בגדול, ופה אני רוצה לסכם את העניין, אני חושב שאתם צריכים לעזור לחברה הישראלית. זה לא שיש חרדים וכאילו אתם לא שותפים. יש עם ישראל, ועם ישראל, חבר הכנסת איזנקוט, כולל את כולם. לכן אני מציע שאת הנושא הזה, כפי שאמרתי, דרך אגב, כשאני שמעתי את חבר הכנסת אלקין עולה לכאן, אני הזדהיתי עם הרבה מהדברים שהוא אמר. אני גם השתוממתי מחלק מהדברים, בגלל שיש דברים שהם לא פוליטיקה, יש דברים שהם עם ישראל. עלייה, עם ישראל, לא קשור עכשיו לכלום. צה"ל, עם ישראל,

היום אנחנו פה, אנחנו שם, יש לנו צבא אחד. המריבות האלה בוודאי לא עוזרות לנו בתוך צה"ל. לכן אני מציע שתראו את זה מזווית טיפה שונה. לפעמים תפסת מרובה לא תפסת. בעיקר אני אומר לך, חבר הכנסת איזנקוט, תסתכל על התהליך. התהליך הוא הכי חשוב, וגם אם הוא איטי, לאט לאט לאט הוא הולך ועולה, ובאיזשהו שלב הוא מקבל תפנית. אתה יודע את זה. הרי ברור לך לחלוטין שהבעיה זה הפריצה. Once התחלנו להזיז אותם, עברו שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אתה פתאום רואה שזה עולה בקטע מעריכי, בגלל שבסוף החשש ירד,

החברה באים. אני אומר לך, אין כמעט אוכלוסייה במדינת ישראל שרוצה לבוא לצה"ל יותר מהחרדים, בתנאי שהם ימשיכו להיות חרדים. ברגע שההנהגה שלהם תבין את מה שאני אמר לך, תאמין לי שהם יהיו במחזורי הגיוס הכי גדולים בצה"ל. תזכור תמיד שהם באים מתוך אמונה יהודית עמוקה. הם לא באים בגלל שנוח להם או לא נוח להם. זה לא איזה אחד שרוצה להיות בעיתון במחנה כי הוא בא כל יום הביתה. זה לא מעניין אותו. אם הוא כבר נמצא, אז הוא הולך עם זה עד הסוף, בגלל שהוא בא מצו אחר לגמרי, הוא בא ממצפון אחר לגמרי. זה מה שאני חושב ומציע לך לחשוב. ככה, לדעתי, כשנסיים פה את המשמרת שלנו, מה שנקרא את הקדנציה, נשב בגיל 80, בעזרת השם, ונגיד: תרמנו משהו לעם ישראל בנקודה כמעט הכי חשובה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני השר. כעת, חבריי חברי הכנסת, נעבור לדיון הסיעתי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יאיר לפיד,

בבקשה, אדוני, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יש מידע שאנחנו צריכים לחשוב עליו יחד, שני צידי הבית, מפני שהוא נוגע לכולנו.

מדינת ישראל לא מבינה את היקף הבעיה שעומדת בפניה. מתחילת המלחמה הזאת יש כבר 9,254 פצועי צה"ל. אנחנו יודעים שיהיו עוד. 9,254 פצועים מתשעת החודשים האחרונים, וזה אלה שהוכרו על ידי אגף השיקום: 37% מהם זה פציעות גפיים, איבדו יד או רגל או איבדו שתי ידיים ושתי רגליים, 7% פציעות בעמוד השדרה, זה אנשים שיהיו בכיסא גלגלים בחלק ניכר מהמקרים, 2% עיניים, חלק גדול מהם יהיו עיוורים, יחיו בחושך כל חייהם, 2% פציעות ראש על כל המשתמע מזה, עוד לא לגמרי ברור ההיקף של פגיעת נפש או פצועי נפש,

לפני שהם היו פצועי צה"ל, הם היו לוחמי צה"ל, הילדים שלנו, אנשים שאנחנו, הבניין הזה שלח אותם להילחם בשבילנו. עכשיו אנחנו צריכים להילחם בשבילם ולאפשר להם לחזור לחיים, והיום אין מי שיטפל בהם, אין כוח אדם, אין משאבים. לפי נתוני אגף השיקום, על כל 1,500 פצועים יש עובד שיקומי אחד.

על כל 3,500 פצועים, יש רופא מחוזי אחד. בקופת חולים ליד הבית שלכם יש יותר רופאים פר אוכלוסייה מאשר לפצועים, באופן משמעותי, יותר מכפליים, וזה ברובו עוסק באנשים בריאים, קופת חולים.

רופא מחוזי אחד ל-3,500 אנשים, לגדמים ולפרוטזות ולעיוורון ולפגיעות הראש ולפוסט-טראומה. האנשים האלה הם המבחן שלנו. האנשים האלה הם המחויבות שלנו. אם הבניין הזה יודע להעביר תקציבים ומשאבים בזמן מלחמה לכל נושא בעולם, זה צריך להיות הנושא הראשון. בואו נהפוך את זה למטרה משותפת. ברפורמת נפש אחת, שמטפלת בפגועי נפש, יש שישה פרקים, רק שניים מהם עברו. יש עדיין 120 מיליון שקל שמחכים למיצוי וניצול, אז בואו נעביר יחד את ארבעת הפרקים ואת התקציב. צריך לבטל את החלטת הממשלה 4808. זו החלטה מ-2012. ההחלטה הזאת קבעה ששר הביטחון לא יכול לשנות את ההטבות לפצועים אלא דרך חקיקה שתבוצע בתוך 60 יום. 60 הימים האלה עברו לפני 12 שנה. בואו נחזיר את הסמכויות למשרד הביטחון, הם ידעו לטפל בזה. בואו נתקצב עובדים, עובדי שיקום, פיזיותרפיסטים, כל מה שהם צריכים. בואו נגייס את הכנסת לעזור לפצועי צה"ל. כל חבר כנסת מהקואליציה שרוצה לעבוד איתנו על זה, אני אשמח ואודה לו או לה אם הם יפנו למשרד שלי ונעשה את זה ביחד.

תודה רבה. כעת הדובר הבא, חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על מצב מערך המילואים, ובהקשר זה לדבר על זה שהממשלה מקדמת בכל הכוח חוק לפטור של אחינו החרדים מהזכות לשרת בצה"ל. אני רוצה להקריא שני ציוצים. הציוץ הראשון הוא של קובי דהן, הוא כתב דתות של i24, מ-1 ביולי. הוא כתב ככה: חבר התחיל תואר באוקטובר תוך כדי המילואים, ואז שלושה סבבים ארוכים. אתמול הוא אמר לי, ציטוט: די, אחי, עזבתי את הלימודים. אין לי מושג מה הם לומדים, מזמן יצאתי מהלופ. השנה הזו עצרה את המילואימניקים בכל כך הרבה בחינות. אנחנו חייבים להם כל כך הרבה. תודה רבה לכם. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, מילואימניקים משרתים 200 260 ימים, תשעה חודשים מתוך השנה האחרונה. סטודנטים, תחשוב מה זה עושה להם. אין להם שנת לימודים. נגמרה שנת הלימודים. בתחילת המלחמה עוד חשבנו שניתן להם כל מיני פתרונות, ניתן להם הקלות במבחנים, יעשו עבודות במקום מבחנים,

כל מיני דברים כאלה. אבל מה לעשות? תשעה חודשים. תשעה חודשים האנשים האלה נלחמים בשבילנו, אבל אתם מביאים חוק שפוטר את האחים החרדים שלנו, מהזכות לשרת בצבא. במקום שהם יבואו לעזור לאנשי המילואים, אתם ממשיכים למצוא כל דרך כדי לא להגדיל את הצבא. עכשיו עוד ציוץ, שכתב יואב זיתון, הכתב הצבאי של ynet, ב-2 ביולי: שחיקת משרתי המילואים הופכת לקיצונית ומסוכנת, ולא רק בקרבי. קצינים מדברים בגלוי על המחירים האישיים והקווים האדומים.

אחוזי הירידה בהתייצבות מגיעים ל-20% 40%, גם ביחידות שבתוך עזה. היה בטוויטר. לרס"מ ג',

מהנדס בכיר בתעשייה הביטחונית וטכנאי טנקים במילואים, התחננו שיגיע חודש לעוטף. תעשה שבוע-שבוע על חשבון הצבא, רק תבוא. מפקד טייסת כתמ"מים בחיל האוויר אומר: רוב המפעילים אצלי במילואים, פיטרו את בני ובנות הזוג שלהם. רק צו 8 מגן עליהם מפיטורים. גם הוא יבוטל בקרוב. לוקחים אותם כמשאב מובן מאליו, כשהם המתי-מעט שנושאים בנטל. מפקד חטיבה 12, אלוף משנה עברי אלבז, שנלחם ברפיח,

כבר אין לשון. הצגתי קווים אדומים, ואני מזהיר שבכל החלטה חייבים להתחשב באבן היסוד: האדם. הייאוש כה גדול אצל חלק מהמשרתים, שהם הפסיקו לבקש סיוע כלכלי אחרי ה-ויה דולורוזה שמעבירים אותם, והמענקים שהובטחו להם, שלא הגיעו. מפקד באוגדת מילואים שתשוב בקרוב לרצועה אומר ומזהיר: אנחנו מבקשים בני 50 ו-60, תכף אתה ואני חוזרים לעשות שם מילואים. שיגיעו בהתנדבות, אבל לא לשכוח, גם בני 20 ו-35 הם מתנדבים, כי כל אחד מהם יכול בקלות להוציא פטור נפשי אחרי ארבעה חודשים שלחם בעזה. רבים בתחושה שתרמנו כבר big time. חברים, תקשיבו. אתם לא יכולים להמשיך להביא את המילואימניקים ל-260 ימי מילואים בשנה. תשעה חודשים מתוך 12 חודשים בשנה האחרונה הם היו במילואים, וביד השנייה - - תודה רבה. - - להתאמץ. להתאמץ כדי לפטור את אחינו החרדים מהזכות העליונה לשרת בצה"ל.

תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. עד שהוא יעלה, הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מספר 28) (הסדרת שיטת התקצוב למועצות הדתיות ולרשויות מקומיות שאין בהן מועצות דתיות), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת ארז מלול, הצעת חוק לביטול אזרחות או תושבותו של מי שמעודד או מסית לטרור (תיקוני חקיקה),

של חברי הכנסת חנוך דב מלביצקי, אליהו רביבו, עודד פורר ואלמוג כהן, הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 9, הוראת שעה, חרבות ברזל) (מתן עדיפות לחיילים ולמשרתי מילואים בזכאות למעונות סטודנטים), התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת ששון ששי גואטה ומשה פסל.

תודה רבה. לרשותך שלוש דקות, חבר הכנסת סובה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר,

כל פעם אני מתפלא כיצד אתה על בסיס שבועי עולה כאן על הדוכן ובחירוף נפש מגן על תופעת ההשתמטות. עכשיו, כל פעם אתה מסיט את הדיון. פעם אתה מדבר על היועצת המשפטית, פעם על שופטי בג"ץ.

אתה בחרת לדבר על יהדות ברית המועצות. תגיד לי, תענה לי בכנות: פעם אחת שמעת אותי מדבר על יהדות מרוקו? פעם אחת שמעת אותי מדבר על זה? מעולם לא דיברתי.

אני אומר לך, שמע, אני אומר לך שכאשר אתה מגן על ההשתמטות אתה פוגע בציונות. זה מה שיש לי להגיד עליך. אני גדלתי על יהדות לא פחות ממך, למרות שאתה נולדת בארץ. כל אחד בוחר איך הוא מעביר את השבת שלו, כל אחד בוחר איך הוא מקבל את היהדות שלו, אבל אני עליתי ב-1997 מטעמי ציונות, ואני חושב שהיום הממשלה שאתה חלק ממנה פוגעת בציונות כאשר יהודים בעולם מסתכלים על הממשלה הכי אנטי-ציונית בהיסטוריה של מדינת ישראל.

השר אמסלם, איפה כתוב, אתה מחשיב את עצמך כיודע דבר תורה,

אם אתה תצביע לי על דף אחד, אני אקח את המילים שלי בחזרה. איפה כתוב בתורה שאסור להילחם על המדינה שלנו? על הארץ שלנו? עכשיו אשאל אותך עוד משהו: איפה כתוב שאסור לצאת לעבוד? אבל כל פעם אתה לוקח נושא פוליטי, שראש הממשלה הפך את זה לאפוד המגן שלו מבחינה פוליטית, ואתה מסית, מסית ומסית. כולם בסדר אצלך, רק לא אלה שמשרתים, עובדים, משלמים מיסים. אדוני יושב-ראש הכנסת, אתה מפריע לשר להתרכז בדבריי, כי יש לנו פה באמת דיון. אני הקשבתי לו בקשב רב, ואני רוצה שהוא גם יקשיב לי. למה אתה מסבך

אדוני השר, אני אומר לך בכנות משפט אחד. דודי, הקשב לי שנייה, בבקשה, באמת דקה. מתוך 680 חיילים שנפלו במערכה הכי קשה שהמדינה עדה לה, 40 חיילים שנפלו הם עולים בודדים.

בודדים. יש עוד עשרות חיילים שנפלו, שהם עולים חדשים, ויש עוד עשרות שנפלו שהם ילדים של העולים והם נולדו כאן בארץ, אבל עדיין ילדים של עולים. 400 חיילים בודדים מוגדרים כפצועים. דודי, הם יותר ציוניים ממך. הם יותר ציוניים ממך. לכן כאשר אתה תדבר על הציונות, דבר על הציונות כפי שאתה יודע לדבר על ציונות. אל תגן על ההשתמטות, כי מתוך שיקולים פוליטיים אתה עושה דבר שלא ייעשה בבית הזה. למען הילדים שלך, למען הנכדים שלך, למען הדורות הבאים, בוא ותגיד לאחיך החרדים שהגיע הזמן לעמוד מתחת לאלונקה - - תודה. אני מסיים במשפט אחד. - - כפי שאמר ד"ר גרנות, שהוא מנהל ישיבת אורות שאול, כשהגיע לוועדת חוץ וביטחון ואמר משפט שאצלי הוא צרוב בזיכרון, אדוני היושב-ראש: 70 מתוך 240 תלמידים של הישיבה שלו כרגע נמצאים במלחמה. אז אם הם יכולים לשלב לימודי תורה והגנה על המולדת, גם החברים שלך יכולים לעשות את זה.

תגן באמת על הציונות ולא על ההשתמטות. תודה רבה. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אין ממשלה שצריכה לתת ביטחון לציבור, צריכה להביא בשורות לציבור. ראינו מה עשתה אתמול לשכת ראש הממשלה בכל הנושא של עסקת החטופים. אין כלום. הם לא רוצים להתקדם. צוות לדוחא, צוות לקהיר, אבל ראש הממשלה לא באמת רוצה עסקה. הוא לא יכול לעשות את העסקה. למה הוא לא יכול? כי הוא כפוף לבן גביר. כפוף לתומך הטרור, שעכשיו הדוברות שלו, הדוברות של בן גביר, שולחת לכל הכתבים במדינה שהמפלגות הערביות עשו דיל עם ש"ס,

אני רוצה להגיד לכם בצורה ברורה: הוא משקר. שקרן. אין שום דיל. הדיל היחיד שנעשה הוא של בן גביר עם גורמי הפשיעה, עם גורמי הפשיעה. בנושא הפשיעה הוא לא עשה כלום. מספר הרציחות בחברה הערבית רק מזנק למעלה. ומה הוא עושה, במה הוא מתעסק? בשטויות, מונע מראש הממשלה להתקדם לעסקה, מונע מהמשטרה להתקדם במאבק בפשיעה בחברה הערבית, מונע מהאוטובוסים של המוסלמים בחברה הערבית להיכנס למסגד אל-אקצא. כן, הוא נותן הנחיות, הוא משנה מדיניות. הוא לא רוצה שהמוסלמים שעלו למכה, עלו לרגל, הוא מונע מהם להיכנס למסגד אל-אקצא. זה בן גביר, הוא תומך טרור, לא חברי הכנסת הערבים. שקרן. תודה רבה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה, כבוד היושב-ראש. חברי וחברות הכנסת, אפשר להסתכל במתח הקיים בתוך האולם ומחוץ לאולם, אתם לא תראו, אבל קיים מתח, ואפשר לחשוב שהבעיה שעומדת על הפרק וכולם לחוצים ממנה היא העניין של כן לסגור עסקה ולהחזיר את החטופים, כן להפסיק את המלחמה או לא להפסיק את המלחמה. אבל לא. לא על כולם במתח. כולם במתח על הצעת החוק בעניין הרבנים ועוד משרות של רבנים. על זה ממשלת ישראל בתוכה מתקוטטת, ובתוך כנסת ישראל, בזמן שהממשלה מנהלת מלחמה בלתי פוסקת כבר תשעה חודשים, בזמן שיש 120 חטופים, עדיין, ואף אחד לא יודע למה מתמהמהים בעסקה או במתווה לשחרורם. אתמול ראש הממשלה דאג בצורה הכי ברורה, ביד ימין לשלוח את הצוות לנהל משא ומתן על מתווה שכנראה הביא הרבה תקווה שיכול להיות שסוף-סוף יהיה מתווה לשחרור החטופים, ביד שמאל לשחרר ולחתום על הצהרה לתקשורת שכובלת את ידי האנשים שאמורים לנהל את המשא ומתן. איזו זכות יש לך לדבר?

כבר אי-אפשר להתעלם מהעובדה שכולם כבר מכירים, שהמלחמה הזו היא מלחמה על ביטחונו של מר נתניהו. טלי גוטליב (הליכוד): היא אמרה שחמאס זה חלק מהעם שלה. רגע, החמאס זה לא חלק מהעם שלך? באיזו זכות אתם שותקים כשהיא מדברת? באיזו זכות אנחנו שותקים כשהיא מדברת? חברת הכנסת גוטליב, תני לאנשים לדבר. המלחמה הזו היא בעיקר מלחמה שבאה לשרת את המשך כהונתו בממשלה. המלחמה הזו לא באה משום מקום כדי להגן על אזרחי מדינית ישראל. - - - היא אמרה שחמאס זה חלק מהעם שלה - - - חברת הכנסת

- - - אב שכול היום, תרדי. תודה רבה. חברת הכנסת גוטליב, תני להמשיך את הדיון. כדאי לכם ללכת ולבדוק,

תודה רבה, חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. הודעה למזכיר

לשני אלה איני מסוגל." הרפתקנות ותרמית. אני רוצה לחשוב או אני לא רוצה לחשוב מה היה אומר משה שרת אם הוא היה מסתכל היום על הממשלה המפוארת שמובילה את מדינת ישראל באחת משעותיה הקשות והגורליות. הרפתקנות ותרמית, אלה שני מאפייני היסוד של ממשל הכישלון והמחדל. כי מהי ההגדרה של הרפתקנות, אדוני היושב-ראש? הרפתקן הוא אדם שיוצא לדרך ללא תוכנית מסודרת, הוא שש אל עבר ההרפתקאות, אל עבר ההפתעות. שום דבר לא מתוכנן, אין מתווה, אין חזון, אין יעדים ברורים. זאת ממשלת ישראל. ממשלה שאין לה שמץ מושג לאן היא מובילה את מדינת ישראל. לסמוטריץ' ולשרה בעלת הניסים סטרוק יש חזון ברור, מה החזון של נתניהו? לאף אחד לא ברור. וכשם שזו ממשלה הרפתקנית שמסכנת ומסבכת את ישראל בהרפתקאות אין-סוף, כך זו ממשלה של תרמית. אומרים לחיילי המילואים שב-1 ביולי ייכנס כסף לבנק, שום דבר לא נכנס לחשבון, אומרים לתושבי הצפון הלא-מפונים שהמדינה תעמוד לצידם, אף לא תוכנית סיוע אחת, חוץ מלבעלי המלונות, אין לאותם תושבים, מספרים לנו מבוקר עד ערב על הגרעין האיראני, והממשלה הזו - - תם הזמן,

- - מובילה אותנו למציאות בין-לאומית שבה איראן הכי קרובה לפצצה הגרעינית מאי פעם.

אדוני היושב-ראש, ממשלה של הרפתקנות ושל שקר ותרמית, וכשם שידע משה שרת לרדת מכיסאו, כך אנחנו נדאג שראש הממשלה ההרפתקן - - תודה,

- - והשקרן שלנו יסיים את תפקידו. תודה רבה. והדוברת הבאה, חברת הכנסת שרן מרים השכל. בבקשה. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, אני הבנתי שיש פה שיטה, באמת, אפשר בבקשה להגביר? אני מדברת פה לתוך המיקרופון.

תודה. חבריי חברי הכנסת, אני הבנתי שיש כאן שיטה, שיטה של ממש: כל שבוע הצבעת אי-אמון, עם קשר לנושא, בלי קשר לנושא, השר דודי אמסלם הוא המשיב הלאומי בשם הממשלה. שאלתם את עצמכם למה? נראה לי שהשרים בתפקידם, אחד-אחד, כל כך מתביישים, אין להם תשובות - - - הוא השר המקשר בין הכנסת לממשלה. תקשיב, גם בעניין אי-אמון הרבה פעמים אנחנו מעלים הצעות שקשורות לנושא מסוים, אתה מצפה שיעמוד שנייה אותו שר שקשור לנושא המסוים ויהיה מסוגל לתת לנו תשובות. כי מה שאנחנו שומעים כאן מדודי אמסלם הוא כל שבוע עוד רעל ועוד רעל: זה על האשכנזים מול מזרחים, זה על הדתיים מול חילונים, זה על שמאלנים בוגדים וזה על המשפחות וזה על האנרכיסטים ומה לא? רעל, רעל ורעל. וזאת השיטה. השיטה היא פשוט לשים כמה שיותר רעל כדי שאולי, אולי הציבור הישראלי לא יבין איזה כישלון, איזה כישלון הממשלה הזו בניהול המלחמה. אתם הממשלה הכי גרועה שמדינת ישראל יכלה לבקש בעת הזו, בעת של משבר ביטחוני, משבר כלכלי, משבר חברתי ומשבר פנימי. הכי גרועה. ואם אתם לא מוכנים להכיר בזה, בטח מבחינה ביטחונית, אנחנו שומעים פה את דודי אמסלם שבוע אחר שבוע בא וממציא תירוצים למה המערכה הצבאית כושלת, וכל פעם זה בתירוץ של מישהו אחר. מנקים מעצמם את האשמה הזו. אז בואו נפרוט שנייה את הכישלונות האדירים,

שהממשלה הזו נחלה: ההחלטה הראשונה שהייתה כישלון אדיר של הממשלה הזאת הייתה בעצם לא לצאת, כפי שגלנט אמר בהתחלה, למלחמה גם מול לבנון וגם מול חמאס, כדי להגן על היישובים בצפון. זה אומר שאתם פיניתם את האוכלוסייה, ובגללכם חיזבאללה כבש את הצפון. אתם, החלטה שלכם. לא כשהמשחתות פה, לא כשיש לנו גיבוי בין-לאומי, לא כשיש לנו כוח צבאי, דחיתם את זה כי לא צריך להתמודד עם זה עכשיו, וזה הכניס אותנו היום לבור הרבה יותר גדול. כשאתם החלטתם לעבור בתמרון משלב ב' לשלב ג', גם שם אתם כשלתם. אתם הוצאתם את הצבא והוצאתם כוחות מתוך עזה. המשמעות של זה, כישלון ההחלטה הזו ומה שהיא יצרה, הייתה בעצם להאריך את המערכה הנוכחית במקום מארבעה שבועות,

עם כל הכוח הצבאי היינו יכולים לסיים את המערכה בעזה - - תודה רבה,

- - למצב של עוד שישה חודשים קדימה שאנחנו עדיין תקועים שם ועדיין לא ניצחנו את חמאס. תודה רבה. אני מזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת, השר דוד אמסלם,

- - - מוותר על לסכם את הדיון? חבריי חברי הכנסת לפני שנעבור, אני מזמין את השר המקשר, השר דודי אמסלם, לסכם את הדיון. הוא לא דיבר מספיק היום? בגלל שהוא דיבר מספיק היום, אנחנו מחליפים את השר. מיכאל מלכיאלי, שר הדתות, יסכם את הדיון. השר מלכיאלי, אתה נותן לנו הוראות לפני - - - בהיעדר - - - איך להתמודד עם המצב הזה? בבקשה, אדוני השר, חבר הכנסת קריב, לאפשר לאדוני השר לסכם את הדיון. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד יושב-ראש האופוזיציה, חברת הכנסת השכל מקודם שאלה למה נותנים רק לדודי, למה רק דודי עולה כל הזמן? למה רק דודי עולה באי-אמון? שאלה יפה היא שאלה. אז התמזל המזל ודודי היה צריך לצאת, ושלחו - - - זו - - - היחידה שיש לכנסת ישראל,

זה כמו השאלה למה צריך רבנים ראשיים. אנחנו לא באמת שואלים.

אז גלעד קריב באמת טוען שלא צריך רבנים ראשיים,

אבל בגלל שחברת הכנסת השכל שאלה למה רק דודי עולה, אז יצא שדודי לא פה, ואני צריך לענות במקומו. אז בוא תסביר לנו למה הדשדוש? למה המערכה הכושלת? גם נגיע לזה בהמשך. למה - - - למה?

אנחנו גם נגיע לזה בהמשך, אנחנו ננסה להסביר הכול,

למשל סוגיית הקורונה. אני חושב שהשאלות ההלכתיות שהגיעו לשולחנם של הרבנים הראשיים בסוגיית הקורונה, לא היה דבר כזה. אתה יודע, רב היום, יש לו שאלה הלכתית, הוא מסתכל על הפוסקים שקדמו לו בדורות הקודמים. מי שפותח את ספר ילקוט יוסף של הראשון לציון הרב יצחק יודע שכל תשובה שלו, אבא שלו הרב עובדיה בוודאי, עשרות, אולי מאות תשובות בהלכה, אבל כמעט שאין בפוסקים שאלות של מגפות. לא היה. אני חושב שכשהגיעה לפתחם סוגיית הקורונה, אתה ראית את הפסיקות פעם אחר פעם - - - - - - אתה צודק, היו הרבה רבנים שפסקו, אבל בסוף אתה צריך מישהו שישב בראש השולחן וייתן הנחיות גם לממשלה בנושאים הדתיים. כשרב ראשי נותן פסק, יש לזה משמעות מאשר רב עיר או רב שהוא לא רב מטעם. אבל צריך לדעת עוד משהו. במלחמה האחרונה - - - אתה יודע שאני הראשון - - - נכון,

הפסיקות ההלכתיות שהרבנים הראשיים נתנו הן רק בגלל שהבינו שעל הכתפיים שלהם יש משא לא פשוט, משא גדול מאוד של אחריות.

מי שמכיר את הפסיקות של הרב עובדיה יודע שזה לא רק פסיקות הלכה, שאלו אותו מה לעשות, והוא אומר לך מותר או אסור. בסוף אלה הלכות,

שאתה לוקח על עצמך אחריות כמנהיג, כאדם שנמצא בראש, נשיא בית הדין הגדול, נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל. עכשיו, אתה שואל אותי, כבר אין לנו רבנים ראשיים עכשיו, מה יהיה? אז אני אענה לך: בסוף יגיע היום, שאני מקווה מאוד מאוד שלא נגיע לשם, הרי הרבנים הראשיים לישראל, בסוף הם מקבלים את ההחלטה על כל הכשרות של היבוא. אף אחד לא רוצה להיות במקום שלחיה אין כשרות, אף אחד לא רוצה להגיע למקום הזה. יתרה מזאת, שאלות שמגיעות להכרעות מועצת הרבנות הראשית לישראל, אני אתן לך דוגמה: כניסה של בשר מסוים לארץ, לא רק כשרות, הוספה של דברים שלא היו, ירקות, שאנחנו נוהגים רק משהו מסוים, רוצים להרחיב אותו לעוד סוגי פטנטים בעולם, שאין בזה תולעים, היחיד שמוסמך בחוק - - - למה, אין חוק? אנחנו שם. גם כשאתה היית יושב-ראש ועדת חוקה לא שינית את החוק הזה. רק הממשלה מבחוץ - - - אתה יודע למה - - - בתוך הממשלה שלנו - - - הצורך בענייני דת ומדינה - - - כן, אבל דעותיי ידועות, לא נפתח את זה. לא משנה. הסוגיות האלה הן סוגיות שהיחידים שיכולים לקבל החלטות עליהן הן הרבנות הראשית ומועצת הרבנות הראשית לישראל. אני יכול להבטיח לך שאם המועד לסיום כהונת הרבנים הראשיים הייתה בתקופת הממשלה שלנו, לא היה כפיאסקו הזה שיש חוק שצריך למנות שני רבנים ראשיים, ולא מונו רבנים ראשיים לישראל. אני רוצה לומר לך, אני אפתיע אותך,

אני אומר לך שאם הייתה בממשלה הקודמת חובה למנות רבנים ראשיים ושר הדתות היה מונע, הרבנות הראשית, והוא היה מונע את המינוי של רבניות, הייתי עולה ומשבח מעל כל במה.

זה קם ונופל. אין פה נושא שהוא קואליציה ואופוזיציה, יש פה נושא הלכתי, אם אפשר על פי ההלכה או אי-אפשר על פי ההלכה. רק על זה. גלעד, רק על כך זה קם ונופל. אין היום אחרי חצי שנה של סאגה משפטית בינינו לבין משרד המשפטים על מי יושב-ראש הוועדה, ומי הסמכות, סיפורים שהמציאו,

אין אף נושא שנוי במחלוקת חוץ מהנושא הזה. ואנחנו היינו מוכנים לקראת פשרות מרחיקות לכת.

אני לא יודע אם אתה יודע, אנחנו הסכמנו לשנות את החוק תוך כדי בחירות עכשיו, ולהוסיף הרבה מאוד נשים בגוף הבוחר.

לא אשת חבר.

גלעד, ראשות עיר, ראשי ערים. - - - הגשנו. אתה צריך לדעת את האמת קודם כול, אני הצעתי למשרד המשפטים שאנחנו נוריד באותו מספר,

את אותו מספר ראשי ערים ונוסיף שם נשים, ראשי ערים, לא נציגי השר, בשביל לאזן בין גברים לנשים. אגב, דבר שמעולם לא היה. כמו שאתה יודע, נציגי השר הם עשר נשים, וגם את זה לא הסכימו, הדבר היחיד. וכשיש עימות, צריך לדעת על מה העימות, על מה הוויכוח. רק על זה הוויכוח. אני אגיד לך: אם הריבון במשרד המשפטים היה מאשר שהעשרה של הרבנות הראשית תבוא אל השר, הייתי ממנה בכמה דקות נציגי ציבור נשים, כמו שמיניתי עשר, אבל מישהו לא רצה את זה.

תדע שאנחנו, יש לנו מכתב עם כל ההשתלשלות של דין ודברים בינינו לבין משרד המשפטים,

אם נצטרך להוכיח, נוכיח מי תקע את הדבר הזה. כולם מערבבים מין בשאינו מינו, וזה בסדר לטעות. אתה טועה, וזו זכותך. לא לך אני אומר, אלא לאנשים שטועים. אומרים שיש קשר בין הדיון הזה לדחיית הבחירות לרבנים הראשיים. אני רוצה להזכיר לכולם, כשבאתי לפה לכנסת והגשתי את הצעת החוק הממשלתית לדחיית הבחירות לרבנות הראשית, זו לא הייתה גחמה של מלכיאלי, לא גחמה של משרד הדתות, זה דבר שמשרד המשפטים לקח את התשובה - - - זה אני יכול להעיד - - - יפה. יפה.

יש ערוץ 99 שאנחנו מאוד אוהבים אותו, והכול מוסרט והכול נמצא בארכיונים, אפשר להוציא. אני באתי לפה ואמרתי: אני בא להגן. אני לא אומר שהתווכחנו עם זה, היינו בזה, אבל זו לא הייתה גחמה שלנו, לכן אי-אפשר לערב בין האחד לשני.

עברנו מערכת בחירות לרשויות מקומיות, עברנו, מי שנמצא עמוק בבחירות לרשויות,

יש לה מעל 90 רשויות שבהן היא רצה, לא לרשות, למועצה,מכיר את התהליך המאוד פוליטי הזה. יש לו משמעויות. מאוד פוליטי, זה טוב, אבל עם משמעויות. יחד עם בחירות לרבנים ראשיים, שגם בבחירות שם מעורבים בהן הרבה מאוד גורמים פוליטיים ברשויות המקומיות, אני אומר לך שהחסד שהכנסת עשתה בהעברת החוק זה היה לטוהר הבחירות. - - - אני אומר את זה לך. אתה מקיים איתי את השיח, אני מסתכל עליך. אבל הדבר הזה הוא היה דבר שהוא נכון. עכשיו, מכאן לבוא ולדבר על החוק הנוכחי של הרבנים, שחלק גדול מאוד מהאופוזיציה - - - עכשיו אתה מדבר על החוק של הרבנים?

תעלה עוד פעם לדבר כשיהיה החוק? זה לא חוק הרבנים. די כבר.

הינה, בבקשה, זה לא חוק הרבנים. זה חוק שמסדיר את התשלום, כי האוצר אמר שהתשלום הקיים הוא לא בדרך חוקית. כמה אפשר? בבקשה, תקריא להם. בבקשה שידעו מה החוק. די. היה מישהו גאון, בסוף הרי קראנו פרשת השבוע, אתה יודע,

רש"י אומר: קרח הרי היה אדם גדול. נכון, היושב-ראש? אתה יודע שהאר"י הקדוש כותב שצדיק כתמר יפרח, סופי תיבות "קרח", ובסוף קרח היה עם 250 ראשי סנהדריות. איך הוא הצליח בסוף להמריד כל כך הרבה אנשים גדולים נגד משה רבנו?

הוא עשה ליצנות. כשעושים ליצנות, לך תסביר, תוכיח. צדקה חברת הכנסת גוטליב, שרבה איתי קודם שם, אבל צדקה.

מה שמגיע לך - - - רגע. טלי, התחלת טוב, אל תהרסי.

אני אשכח את המשהו הפסול. תגיד - - - אני לא שוכחת כלום. חברת הכנסת גוטליב, הוא רוצה להסביר את מה שאמרת. אני לא מפקיע שום דבר. אדם שנעול על משהו - - - אותו.

לקחו את חוק הרבנים, שהוא החוק שדנו עליו לפני כמה זמן והוא לא עלה. הפכו את החוק הזה בכל מיני מקומות לחוק של ג'ובים וחוק של מינויים. אני אומר לך את האמת: כשאופוזיציה מתנגדת לחוק זה מצוין, זה הנוהל. גם אנחנו, כשהיינו באופוזיציה, היו חוקים, אתם יודעים,

אין לי בעיה עם זה. הייתם מאוד ענייניים. התשובה היא שלא. בסדר. תקראו על מה אתם מצביעים - - - מה יש לכם - - - כשמתעמתים איתי על חוק, אני מאוד אשמח לקבל, אתה קואליציה, מצאתי הזדמנות להביך אותך, אני עושה את זה. זה הנוהל בבניין הזה. ככה הבניין הזה עובד. אני יכול לשאול שאלה? בכבוד. הקיצוץ הרוחבי שעכשיו אושר, אושר בכל משרדי הממשלה. כמה כסף מקצצים ממשרד הדתות? 3.5 מיליון. אגב, זה בדיוק כמו ה-20 מיליון של משרדים גדולים. ומול הכספים הקואליציוניים שמוזרמים למשרד?

בוא, כבר לא נשאר אצלי כלום. אין כספים לשירותי דת?

תאמין לי, משרד הדתות, אני יכול לצאת ביחד איתך, נצא לחו"ל לעשות שנור למשרד. אין כבר מה לקחת לי. עוד קיצוץ זה לפטר אנשים. נגמר. לא צריך? צריך. נראה לי שחבר הכנסת יוראי רוצה - - - תסתכל איך הוא צוחק - - - אתה רוצה לבוא לעזור לי להתרים?

הוא רוצה לבוא לעזור לך, כן. האמת היא, אני רוצה להגיד לך משהו. מהכספים הקואליציוניים אין שקל שמגיע למשרד לשירותי דעת?

- - - רגע, עכשיו תקשיב. כל כסף שיקוצץ עכשיו, בקיצוץ האחרון, זה בבסיס. יש כספים שבמשך שנים הגאונים באוצר לא רצו שזה יהיה בבסיס, מכל מיני סיבות, למשל: בניית מקוואות. אני מסתובב בארץ, מגיע לערים לא דתיות, כי בערים דתיות לא חסר ואנשים אומרים לי: אנחנו צריכים פה מקווה. זה שירות דת לאנשים שצריכים. זה כסף קואליציוני.

אני שואל, בניכוי הכספים הקואליציוניים מהכסף שמגיע למשרד שלך, כמה כסף נשאר?

יש אפס קיצוץ במשרד - - - איזה אפס קיצוץ? אני כבר הקיצוץ החמישי אצלי? כמה כספים קואליציוניים יש ברווחה, בבט"ל?

בתחילת הקדנציה, על פי מה שפורסם בעיתונות, מיליארדים. 5.6% קוצצו לו.

בגלל שהייתי מבוסס הרבה על כסף שהוא לא בבסיס, אז לקחו לי הרבה. יותר מזה, הכי קל

כשיש בלגן, לא בדיון ענייני, להגיד: המקוואות זה קואליציוני,

אבל יש מינימום של אחריות. אתה שואל אותי אם יש לי כספי פעולות למשרד? כמעט אין.

אני מאוד רוצה, יש לי הרבה מה לעשות, אבל אין.

מה אני יכול לעשות? הבנתי שמקצצים לכל משרדי הממשלה, כבר כמה תחנות הורידו לי. והקיצוץ האחרון יפגע לי בכוח אדם.

הערתי על זה, וייאמר לזכותו של שר האוצר,

אנחנו לא נקצץ בכוח אדם, כי בסוף זה האנשים הכי חלשים שיש. שנשלח אותם הביתה? אני

השר מלכיאלי, זה שעכשיו מקצצים ברווחה,

בחינוך ולא נוגעים בשקל מהכספים הקואליציוניים - - - ובדתות. איזה, לקחו לנו הכול. בוא איתי לעשות שנור.

אני שם לב שכאשר הממשלה רוצה שמישהו ידבר בתקיפות ובגסות, בוחרים באמסלם, כשהממשלה רוצה מישהו שיעשה פיליבסטר, זה התפקיד שלך. כבר היית במקום הזה. אולי במקום שנשב פה - - - גם אמסלם עושה פיליבסטר. אולי אתה מציע שירה בציבור? חבר הכנסת קריב. יש לי הצעה. תדחו את ההצבעה על חוק הרבנים, תלכו לפתור את הבעיות הקואליציוניות שלכם. למה לבזבז את הזמן שלנו?

השר - - - לבקשה של - - - כי כשאני מעסיק אותך פה, זה חלק מפתירת הבעיה. תבין מה זה נתן פה כבר רבע שעה, אתה יודע איזה יופי זה? פחות בחוץ, נו מה? לא חבל על לימוד התורה של כבודו? התחלתי איתך פרשת קרח. רציתי להציל משהו. רש"י קטן לעומת כל הפוליטיקה מסביב. יבינו את הרש"י, נמשיך לרש"י הבא.

אמרו לי שאתה עושה את זה, לא האמנתי. יש לו 11, כמה מנדטים יש לבן גביר לגרום לך לעמוד ככה? קודם כול, זה מנדטים ששווים הרבה. הכנסת לא נמדדת רק באנשים אלא באיכות. ולכן, ההם יש להם כוח סגולי גדול. ש"ס הגדולה, הליכוד הגדול.

הכוונה היא כוח סגולי לעכב הצבעות. לא הבנתי, אתה תצביע נגד הרבנים? מה פתאום? אנחנו צריכים שחבר - - - אז דבר איתו ישירות.

חבר הכנסת סולומון, ניקח לו את הפלאפון, נשים במצב טיסה, אז הוא יהיה מנותק ממה שקורה בחוץ, ואתה תראה אותו בסדר איתנו. הבנתי. אני רוצה להגיד לך משהו. וואו, בן גביר גומר אתכם, אחי.

בוא, מספיק המצב הזה.

לא צריך עוד זה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. מה שאתה שאלת, אתה הרי היית בכנסת. רון, אני עונה לך. אתה הרי היית בכנסת הקודמת.

הינה, אני מחפש איפה לשבת.

ראית? לא יושבים בכיסאו. יש כבוד, יפה. אתה הרי היית בכנסת הקודמת, מי כמוך זוכר כמה שעות של פיליבסטר, מי עשה? הקואליציה.

לא, אל תשכח. - - - שר יעלה, ושר בכיר?

עד שמנסור אישר כל מיני דברים - - לא, לא - - - - - ועד שרון, אורבך ועידית. ניר, ניר. ניר אורבך. ניר אורבך. זאת אומרת, המושג ששר עושה פיליבסטר לא הומצא בכנסת הזו. ואיך זה נגמר? פשוט מאוד, כשאנשים התעשתו מתוך המערכת. התעשתו. אבל ברוך השם,

ברוך השם - - - מיכאל,

אתה איש רציני. אני רוצה להיות רציני. אני אומר לך, אתה איש רציני. והוא עושה לך את המשחקים האלה, בן אדם שלא מגיע לקרסוליים שלך. לא, לא. תדחה את החוק, תדחה את ההצבעה. לא הבנתי מה - - - תראה,

בגלל שאנחנו מבינים את החשיבות של החוק - - - אבל הוא לא רואה אתכם. שנייה. מה שנייה? תראה, אנחנו מנסים. מנסים עם מי? עם כל מיני. עם איתמר בן גביר. מנסים.

אם - - - אבל כולכם - - - להזכיר לך אצל מי אתה עבדת?

אצל יאיר לפיד.

יפה, יפה. אתה רואה, ענית יפה.

אתה זוכר את בועז, שהיה רץ כאן וזה. האמת, אני לא מתגעגע לזה. אומר לי רון שזה מוזר ששרים עושים פיליבסטר. אמרתי לו: מי זוכר את בועז, לאיזה פיליבסטר הוא דואג פה? הוא נהנה מזה. נו, אתה מבין? אדוני השר, אני רק אומר שבצפון כרגע יש אזעקות בכל קריית שמונה. אנחנו אומנם כאן דנים, אבל צריך לשים לב שלמעלה אנחנו באמצע לחימה.

תדע שיש לך ד"ש מאיתן גינזבורג. גם הוא לא מבין מה קורה פה. תגיד לאיתן שאנחנו זוכרים אותו יושב כאן, וגם עוזר לפיליבסטר שיקרה. בוא - - - בסדר. רק תדע שאנשים שולחים הודעות ואומרים: אנחנו לא מאמינים שמלכיאלי עושה פיליבסטר ביום שני בגלל בן גביר.

ומה אתה עונה להם? ומה אתה עונה להם? ואני עושה להם, את האמת שלאיתן עשיתי סימן של פיתה. הכרת? טוב. אז תשמע, זאת אומרת שהעניין הזה של פיליבסטר, זה דבר - - - עזרתי לך מספיק.

תדאג.

אז אני רוצה, כמו שהתחלתי קודם, לדבר על החוק עצמו. אז כמו שחברת הכנסת גוטליב הביאה פה קודם, אז גם בדברי ההסבר לחוק, אני הודיתי לך שהבאת לי את הדף. לאחר דברי ההלל והשבח שם, אני חוזר לשבח על זה. עשה זאת. עשה זאת.

חבר הכנסת סולומון, סגן יושב-ראש הכנסת, אני חושב שאתה צריך לתת תשובות לרון כץ מה אתם הולכים לעשות. אני עכשיו נמצא בתפקידי כיושב-ראש הכנסת. לא, אתה חלק מהמפלגה.

אני מקשיב לכולם ומנסה לנהל את המליאה כך שכולם יביעו את דעתם ועמדתם בצורה ראויה ובזמן המתאים להם.

מה - - - עשינו בשכל. השר מלכיאלי מסביר פה דברים חשובים.

כי היה דיון פה קודם למה שרים עושים - - - פיליבסטר - - - למה אתם לא מצביעים,

לא, שאלה יפה שאלת. אז ענינו כאן מקודם שלמדנו מהממשלה הקודמת שגם שרים עושים פיליבסטר, וזה היה בסדר גמור. אומנם זה מוזר - - - לא, אם יש - - - בהצבעה הבאה, אז תעשה פיליבסטר. אבל למה באי-אמון פיליבסטר?

לא, כי הנושא הוא אי-אמון עכשיו. כי הדיון פה הוא עכשיו על אי-אמון. לפחות תדבר לעניין של כישלון הממשלה. חכה. אני מגיע לשם עוד מעט.

בן גביר אומר שהוא מוכן לבוא להצביע אם יכניסו אותו לקבינט המצומצם, שכבר לא קיים. ענו לו - - - נו. חכה, זה מתפתח. ענו לו ששוקלים להפוך את ההצבעה לאי-אמון, אז הוא אמר שגם אם זה אי-אמון, הוא מצביע נגד אי-אמון בקבינט של דרעי ושל נתניהו שסופגים. עכשיו זה אירוע כבר יותר מורכב, כי זה כבר לא חוק הרבנים. עכשיו הוא כבר אומר שהרב אריה לא מספיק טוב. לא, לא, לא. זה מה שהוא אומר. לא נראה לי שהשר בן גביר מתכוון להגיע למקום כזה רחוק. - - - והוא רשם. לא התכוון. אם אמר, לא התכוון.

הדובר טעה. אומר, אומר, במילים שלו: גם אי-אמון הוא לא בא. יותר מזה?

קודם כול, אם הוא לא, אז הוא לא בא. לא, אגב, באי-אמון גם אנחנו לא מגיעים.

גם אם הופכים את החוק שלך לאי-אמון. - - - בוסקילה - - - מי זה? חבר הכנסת בוסקילה, מי זה?

הוא מושבע היום לכנסת. חבר הכנסת בוסקילה. חבר הכנסת בוסקילה, איך קוראים לו?

מישל, מישל. אני קודם כול רוצה לברך את חבר הכנסת בוסקילה. תכף אנחנו נברך אותו יחד בצורה מסודרת - - - זו המשפחה למעלה? משפחת בוסקילה היקרה, אני רוצה לברך, קודם כול, את הרב בוסקילה לרגל היכנסו לעול תורה ומצוות, לרגל היכנסו לכנסת. אנחנו נעשה זאת בצורה מסודרת עוד מעט, לאחר מכן. עוד מעט, אבל אני רוצה להתחיל לברך. אני רק מבקש ממי שנמצא במליאה לא למחוא כפיים. ואבא נמצא בשליחות חשובה.

אני לא יודע מה קרה. הוא במוד המכיל שלו. היא שאלה אותי מה קרה לך, אמרתי: אתה במוד מכיל. הוא מסתלבט עליך - - - כשקארין רוצה לשאול שאלות, היא יודעת לשאול. היא לא צריכה אותך כדובר. לא, היא שאלה אותי, אותי, למה אתה כזה מכיל פתאום.

זה ש"ס, זה ש"ס. לא, לא. חבר הכנסת בוסקילה, אני רוצה לברך אותך. ברוכים הבאים לבית הזה. באת ביום שיש קצת, אתה יודע, אי אלו הבנות בקואליציה. אבל בסדר, צריך להתרגל. גם את זה יש. ואם אבא מגיע לבית מאוחר, תדעו מה הוא עושה. - - - בסדר גמור. אבל אתה מתחיל טוב. תתחיל לסדר קיזוזים מהיום הראשון. זה חשוב. מהיום הראשון. אתה מתחיל בסדר. הוא מתחיל חשבונות. בקיצור, אז איפה רון? רון, רון כץ, אני באמצע להסביר לך את החוק.

החדש. אחי, אני רוצה לשמור על התדמית שלכם. אני באתי ממקום שאומרים שש"ס זה גוף רציני. ועכשיו בן גביר - - - אתכם. זה מעצבן אותי. לא, לא. אף אחד לא יכול לפגוע במותג הזה שנקרא ש"ס. אף אחד לא יכול.

עכשיו פגעו. אתה רוצה קפה? אני הולך להביא.

אבל אני לא מסתיר שאנחנו חושבים שלא ככה מתנהגים שותפים. אני רוצה להיכנס בעובי החוק ולהסביר שבחוק עצמו, שאנחנו רוצים להביא אותו עוד מעט כאן להצבעה, בחוק עצמו מוזכר שהממשלה תישא בהוצאות שכר ותקנים שאושרו כדין על פי אמות מידה שוויוניות. זאת אומרת, החוק הזה בעצם מדבר על דבר שקיים כבר היום. קיים היום. אלא מה?

כבר הרבה מאוד זמן שאנחנו לא יכולים להעביר כסף לרשויות האזוריות, למועצות האזוריות, בגלל שמשרד המשפטים, גלעד, מה חזרת? הייתי באמצע להסביר לך. לא הלכתי. חיפשתי אותך. הלכתי ללמוד תורה. איזו סוגיה למדת? - - - אה. מלכיאלי, די, שחרר.

אז אני פה לבינתיים. פה טוב לי. אנחנו פה. אותך חיפשתי. לא צריך, לא צריך.

זה לא יהיה היום, תשחרר. אולי כן יהיה היום, אולי כן יהיה היום.

אתה שומע, גלעד? אני באמצע להקריא לך. אוה, כן. על אף האמור, הממשלה תישא בהוצאות שכר ותקנים שאושרו כדין, על פי אמות מידה שוויוניות. בסדר. לא, שנייה רגע. הדבר הזה כבר קיים היום.

חשוב לדעת. הוא קיים היום. אלא מה? במשך שנים, עבר בכנסת ואין סביב לו.

את זה אני מוכן לפתור איתך.

בוא נשב, שזאת תהיה תכלית החקיקה.

שלא יצא, לא אתה ששר הדתות הבא ושר האוצר הבא, סוגרים על תוספות של מאות תקנים. אין צורך בהחלטת הרשויות המקומיות, אין מנגנון.

זה שנכשלתם בהבאת חוק הרבנים הגדול, כי כרגיל אתם רוצים את הכול בתאבון גדול, אז אי-אפשר להביא היום את המעקב בלי כל התנאים - - - לא, אבל זה לא אותו דבר. - - - מה שאתה אומר, אכן כתוב בעיתון. לכן אמרתי לך בהתחלה, שזה מה שהכעיס אותנו. זה לא קשור אחד לשני.

השאלה מה התאפשר כתוצאה מהחוק, לא מה כוונתכם.

החוק הזה מאפשר, אגב בסוף, המושג הזה "השר הסכים", מי שמכיר איך מתנהל משרד ממשלתי, ודאי משרד הדתות, זה לא שקם איזה אדון מלכיאלי בבוקר עם איזה רעיון, והכול עובר. אתה עובר 12 תחנות קודמות לך, והם לא בדיוק אנשים, כולם יודעים איך זה עובד. עכשיו החוק הזה מאפשר את שיטת התקצוב שלהם, הוא לא מאפשר לכל דכפין. החוק הקודם, אגב, שינה את גוף הבוחר. זה שני דברים שונים. אבל בהיעדר חוק שמגדיר גוף בוחר על פי כל הכללים, אתם יכולים למנות. לא,

אבל הגוף הבוחר ההוא לא קשור למועצות אזוריות. אבל זה לא רק מועצות אזוריות. זה העניין. אם היית מביאים חוק שרק בא לפתור את בעיית המשב"קים, שהיא באמת בעיה, צריך להסדיר את - - - ואת הבלניות, וכל העובדים במקום שהם - - - אבל כהרגלכם אתם לא מסתפקים בזה. לא, לא, זה לא נכון אבל.

אומר את זה גם הייעוץ המשפטי לכנסת. סעיף קטן זה יחול אף על רשויות מקומיות שאין בהן מועצות דתיות - - - גם על רשויות, גם על רשויות מקומיות. חכה רגע, תקריא עד הסוף. רגע, אבל הרב - - - תקריא, גלעד. כמו השלטון הזה, החוק הזה הוגן.

הוא לא כופה כלום על ראשי רשויות, משתמש בתקציב קיים, ולכן צריך לחבק אותו.

זה בגלל שהאוצר התערב. אם האוצר לא היה מתערב, לא היינו צריכים אותו. האוצר התערב - - - טלי, את טועה. אבל השר - - - - - - אתה תהיה עוד שעה-שעתיים? אני, עד שיבואו תלמידיהם ויגידו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית.

שמע של ערב או בוקר? שחרית?

אנחנו נתחיל קודם כול מקריאת שמע של ערבית.

אז אני חוזר עוד שעה וחצי, אתה תהיה פה. לא הלך, זמן קריאת שמע של שחרית. אנחנו פה - - - אין, אין בהוצאות כדי לחייב את הרשות המקומית.

אמרתי את זה. גם עוד שעה וחצי אתה תעמוד וטלי תצעק. אמרתי במפורש. זה לא חוק הרבנים ולא דומה לחוק הרבנים.

באו גאונים - - - אפשר - - - ונחוקק את זה כבר,

באו גאונים וקראו לזה חוק הרבנים, בשביל לעורר אמוציות. ומה שנכון: הצליחו. אני חושב ואני רוצה לקרוא מעל הבמה הזאת, לידידי וחברי, השר לביטחון הלאומי, מר איתמר, חבר הכנסת איתמר בן גביר, לבוא יחד איתנו לתמוך בחוק הזה.

נכון, ואני לא מקל ראש, יש לשר בן גביר טענות. אני לא מקל ראש בזה. גם אני, גם כש"ס, כן, כשיש לנו טענות שלא מתייחסים אליהן, אז בסדר,

זה לגיטימי. אבל לא לבוא ולפגוע בחוק הזה. על זה, על זה אני קורא לו. למה? כי בסוף אם חלילה אנחנו לא נעלה את החוק הזה, אנחנו נגיע למצב שלא נוכל - - - לפיטורים,

ודאי, וגם בלניות. זהו, הרבה מאוד אנשים - - 300 אנשים כמעט. - - שנצטרך לפטר אותם, ואנחנו לא רוצים להיות שמה. איך אנחנו נסתכל בעיניים של אותם אנשים, מה נגיד להם? לא הצלחנו להעביר את החוק. עכשיו אני אקריא עוד חלק, ואסביר אותו: לפי ההסדר הקיים, סכום ההשתתפות של הרשות המקומית בתקציב של המועצה הדתית, הוא פי אחד וחצי מסכום ההשתתפות של הממשלה. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, שכל המועצות הדתיות היום מסובסדות ב-40% 60%. חלק 30% 70%, לפי החוזק. יש מדיניות? תלוי לפי החוזק. יש מקומות ככה, מקומות ככה. יש מקומות שהם חזקים יותר, אז הוא משלם יותר. מה, מה הרציו של זה? בסוף רשות מקומית צריכה לפנות אשפה, צריכה לתת חינוך, מתנ"סים, וגם שירותי דת.

יש משרד ממשלתי שהוא הרגולטור על שירותי הדת. אנחנו לא בונים היום בתי עלמין. מי בונה בתי עלמין? הרשות המקומית. הוא מוציא תב"ר, מפתח את בית העלמין שלו, אחרת לא - - - מקוואות לא - - - בעבר המדינה גם, מקוואות,

המשרד נותן. אבל את חלק הארי נותנים הרשויות המקומיות. אם אנחנו נותנים השנה, בעזרת השם, 60 מיליון שקל, הרשויות המקומיות בכלל, פלוס גיוס כספים שלהם. זה יהיה הרבה יותר מ-100 מיליון. זאת האמת. הייתי מאוד שמח שאנחנו נממן את הכול. אבל זה - - - עכשיו, מה אני רוצה להגיד, החוק הזה קיבל תמיכה של ביבס מהרשויות המקומיות, יושב-ראש השלטון המקומי, מחג'ג', למה?

פעם ראשונה שאנחנו אומרים, אנחנו לוקחים על עצמנו את כל העלויות. אתה יודע, הרשויות המקומיות גם ככה קשה להן. גם ככה זה - - - אין חלוקה 40% 60%? בזה לא. אנחנו לוקחים על עצמנו את הכול. לכן הם קפצו משמחה. אנחנו לא, אם נקים מועצה דתית באותו מקום, יש את ההסדר החוקי של כל המועצות הדתיות,

אבל כל עוד שלא הקמתם, ולדעתי איזה 20 שנה לא הקימו מועצה דתית אם אני לא טועה, לא מכיר את הזמן המדויק, אז אנחנו מורידים את העול מהרשות המקומית. אם החוק הזה לא יעבור, אנחנו נבוא למצב של פיטורים של עשרות ומאות עובדים. עכשיו, מה עצוב בסיפור הזה? בכל הסתדרות, בכל שירות המדינה, אתה יודע, אתה נוגע במורים?

אתה נוגע בעובדי חברת חשמל? שביתה. רשות שדות התעופה?

יש שתי מגזרים במשק שמעולם לא שבתו, וגם לא איימו בשביתה וגם לא ישבתו,

הבלניות, למה? אני - - - חברה קדישא.

מצוין אמרת.

אם יהיה מת, מה תגיד? כבוד השר, גם חיילי צה"ל - - - לא שמעת אותי. מתן, לא שמעת. הזכרתי בעובדי שירות המדינה. דייקתי בלשוני. היות שחששתי, אוקיי. אני דייקתי. כי ידעתי שיש כאן אריות מולי, שיכולים לתפוס אותי ככה. אמרתי, נסה לא ליפול. רק תפילות, תאמין לי. אתה זוכר מתן, בתקופתך, ואני גם אומר לפניך, בלי קשר אליך, הקברנים והבלניות, פעם אחת איימו בשביתה? אין דבר כזה. אספר לך יותר מזה: כשנכנסתי לתפקיד - - - - - - בוא אני אספר על התנאים. הזמינו אותי לכנס של מתנדבים בחברות קדישא. מזמן, בחודש הראשון. ואמרתי שאני מאוד מאוד שמח שיש כאן מתנדבים, אנשים שבאים, קמים בלילה, רוחצים נפטרים. קבורה זה חסד של אמת. אבל אמרתי שלטעמי, אסור שיהיו מתנדבים שמה. בסוף החובה שלנו כמשרד, כמדינה, שהם יהיו עובדי המשרד. - - - עשינו, ברוך ה'. בשנה וחצי האחרונות, בתחום המקוואות, הסדרנו את השכר, הוספנו מה שלא היה הרבה מאוד זמן. הכנסנו להם הסכם קיבוצי. דואגים להם עכשיו לתוספות עם דוגמי מים, אתה מכיר את הסוגיה הזו.

אני מגיע לכנסים, בלניות, אתה שואל אותי אם זה מספיק? ודאי שלא. אבל אחרי הרבה מאוד זמן שאין תוספת שכר, קברנים, זה חלק מהדברים שאני צריך לעשות אותם, להסדיר להם את השירות, להסדיר להם את השכר שלהם. לא צריך מתנדבים. הלוואי.

אגב, חלק מהחברות קדישא, כבר התחלנו בשיח על זה. להכניס אותם כעובדים. חלק בגוף הקבורה, חלק למועצה הדתית. אבל אתה יודע, אבל להכניס עובד, יש לזה משמעות. בסדר, אבל אנחנו עובדים על זה. ולא סיימנו עם הבלניות, אבל המצב היום ברוך ה' בחודשים האחרונים הרבה יותר טוב, והקברנים גם.

שאל אותי אדוני היושב-ראש על השכר, מהנמוכים ביותר, ומדובר בנשים צדקניות שעוזבות את הבית בשבת, חגים.

אנחנו גומרים תפילה בשבת, באים הביתה,

אימא לא נמצאת. אימא במקווה. אימא הלכה להטביל אנשים. אז דברים. הקברנים, אין דבר כזה, חברה קדישא עכשיו יצאנו לחופש.

יותר מזה, הם גם לא יכולים לקחת מחברה קדישא מהעיר הסמוכה. דווקא מאותו עיר, צריך זיקת קרקע. בסוף האנשים האלה, אם אנחנו נצטרך לבוא לפטר אותם, אנחנו לא נפטר אותם. אני אומר להם: אנחנו נגן עליהם בכל מחיר. בכל מחיר. אבל מה הם רוצים? שנפטר אותם? זאת הזדמנות לדאוג להם, לתנאים שלהם. אבל אסור לנו. אסור למשרד לממן אותם, בגלל שמשרד המשפטים - - - אבל המשרד הוא הרגולטור. נכון אבל מה אמרו לנו? שלנו אסור לממן, אם לא דרך מועצה דתית. אם אני רוצה לממן את הקברנים, את הבלניות, את הרבנים דרך רשות מקומית אני לא יכול, כי רשות מקומית מסובסדת ממשרד הפנים, המועצה הדתית ממשרד הדתות. יש שכל, זה לא טמטום, אבל נקלענו למצב שצריך חוק, וזה החוק הזה עכשיו. במקביל לזה, מה שנקרא בלי קשר לזה, הגענו למצב שיש מעל 42, אם אני לא טועה, ערים שאין בהם רבנים.

מ-257 ערים רק 42? תשמע,

אפשר עוד. מה מאיר שואל? רבי מאיר אומר: חבל על הזמן. אולי צריך דברי תורה. הוא אמר דברי תורה קודם. הוא פתח בפרשת השבוע, ונסחף לעולם המעשה. מבקשים שתעבור לעולם הרוח. איציק כהן היה סגן שר האוצר, היה פעם פיליבסטר ארוך שהוא עשה. דיבר, דיבר ונתקע באיזה שלב. כמה אתה יכול לקשקש? אז אמר: תביאו מסכת אבות. הביאו מסכת אבות, התחיל לקרוא, עוד זה ועוד זה ועוד זה. ככה הוא סיים. אולי זו ההזדמנות להתנצל בפני משפחת בוסקילה שממתינים הרבה זמן אבל ככה אתם לומדים מה אבא יעשה עוד מעט.

מתנצלים, משפחת בוסקילה. נכון, לא יפה. אבל נקלענו פה לאירוע. ככה הם לומדים מהי העבודה של אבא. מיכל שיר סגמן (יש עתיד): מה עכשיו, פיליבסטר? מה פיליבסטר? הקואליציה עושה פיליבסטר? מה קרה? אין דברים כאלה. בדרך כלל פיליבסטר זה כלי של אופוזיציה,

ככה זה בדרך כלל. תקרא לי לפני שאתה מסיים - - - סליחה, רק אגיד, גם משפחת מרון נמצאים כאן איתנו, משפחת מרון, שאנחנו היום מזכירים את זכרו - מחילה על האירוע שנקלענו אליו. אני מקווה שעוד מעט זה יסתיים ונוכל באמת לכבד את זכרו. בבקשה, אדוני השר. אגב, אני חושב שהם לומדים את המקצוע. עוד מעט תראו את אבא שלכם נמצא פה, עושה גם פיליבסטר. בקיצור, אז הם לומדים את המקצוע עכשיו. שאלתם על עדכונים מהשטח, אז האמת שעוד אין לי עדכונים. אני משער שהשר בן גביר בדין ודברים עם ראשי הקואליציה. אולי השר המקשר יודע לענות לנו? הרב אמסלם, יש חידושים עם הרב בן גביר?

אנחנו ממשיכים. רב הנסתר על הנגלה. צדיקים נסתרים. בקיצור, אז הייתי באמצע לספר לך, בחוק הרבנים, 42 ערים זה סך הכול 4.5 מיליון אזרחים. כי נכון שאמרת 42 מבין 100 ומשהו אבל זה הערים הגדולים. 257 רשויות יש. מתוכן 42 אין להן רבני ערים. הגדולים, ירושלים, תל אביב, חיפה,

ראשון לציון, ערים גדולות. בסוף אם אתה רוצה להסתכל על מספר האזרחים שאין להם, הם 4.5 מיליון אנשים. צריך לזכור שדווקא מהאירוע של 7 באוקטובר, אני הסתובבתי הרבה וראינו, היינו בבתי אבלים. אנשים סיפרו לנו כמה היה משמעותי תפקידו של רב העיר בליווי, בשבעה, בניחום. כשיש רב שהוא פעיל ונמצא, כמו רבני הערים שלנו. אין דבר שיכול להקל על משפחה שאיבדה.

זה אובדן שאנחנו לא מאחלים לאף אדם בעולם, אבל כשיש אדם שהוא מעורה בעניין ושאכפת לו ושנמצא ואין את זה. במה זה פוגע? פוגע ברישום נישואים. היום אין עיר שאין בה רושם נישואין כי מועצת הרבנות הראשית ממנה רב ממלא מקום. גם בירושלים יש ממלא מקום. קוראים לו הרב ביטון. במקרה הוא מחתן היום.

זה בכל עיר, אבל בסוף זה לא דומה. רב שיש לו אחריות על מקום מסוים, וצריך לנסוע למקום אחר, זה לא אותו דבר. לכן האחריות שיש לרב, שהוא אחראי על המקום, ודאי שיש לה משמעות גדולה מאוד.

אין חידושים. מי שרצה לשאול, עוד אין חידושים. אני רוצה להמשיך לדבר על החוק הזה. בחוק הרבנים הגדול, שלא עבר - - - - - - לא, לא. מה אסור?

אבל זה כשר. אסור, אסור.

שמתם לב שהמשפחה הלכה? אני קודם כול רוצה להודות לחבר הכנסת בצלאל - - - אני מבקש להתנצל בפני משפחת מרון שיצאה. אני מקווה שתכף נחזור ללו"ז של המליאה, ונוכל לכבד את זכרו של משה מרון. הם הלכו כבר. הלכו. קודם לכן דיברתי, חבר הכנסת סימון, קודם לכן דיברתי איתם. לא ניתן לשנות את הלו"ז תוך כדי הלו"ז הקיים. לא נוכל להקדים. אני גם מצטרף לדברי היושב-ראש, ומתנצל בפני המשפחה,

אין ספק. גם משפחת בוסקילה. כל המשפחות שמתעכבות הרבה זמן. אני רוצה להמשיך להקריא: לפי הסדר, ברוך הבא, יושב-ראש הכנסת. ברוכים הנמצאים. אם אתה מגיע, כלומר יש לך משהו לספר לנו?

מתכנסים לקראת?

מטרת התיקון המוצע היא לאפשר לממשלה לתקצב שכר ותקנים של בעלי תפקידים שונים במועצות הדתיות שמונו כדיון. למשל, רבנים שמונו או שנבחרו, לרבות רבנים אזוריים, רבני יישובים, איפה סולומון? חבר הכנסת סולומון. ברגע השיא הוא ברח.

יכול להיות שבגלל שהשר וסרלאוף הגיע, אולי יש לו איזו בשורה בשבילנו. אין בשורות. טוב, נמשיך. קח את הזמן. איפה חברת הכנסת פנינה? כל הזמן שבעולם. מטרת התיקון: למשל רבנים, איפה חבר הכנסת סולומון?

למשל רבנים שמונו או שנבחרו לרבות רבנים אזוריים, רבני ישובים וקייסים לעדה האתיופית. אני כן רוצה להתעכב על זה, וחבל שחבר הכנסת סולומון לא פה, שאני זוכר את המאבקים שכבר ניהל שר הדתות הרב יעקב מרגי. ואני זוכר את השר, זכרונו לברכה, דוד אזולאי, כמה נלחם להשיג תקציב לרבנים מהעדה האתיופית. וגם הקייסים, שלצערי הרב, חלק גדול מהם נמצאים במועצות אזוריות, שבלי החוק הזה אנחנו לא נוכל להמשיך לממן אותם. נצטרך לפטר, חלילה, ואני מקווה שזה לא יקרה, את אותם רבנים מהעדה האתיופית ואת אותם קייסים.

בהתאם להוראות החוק הקיים, ובלי שיהיה בכך כדי לחייב את המועצות במימון. לפי המוצע, הוראה זו תחול גם על רשויות מקומיות, שאין בתחומן מועצה דתית. התקציב יועבר על פי אמות מידה שוויוניות שיקבעו על ידי השר לשירותי דת, בהתייעצות עם שר האוצר. אמות המידה יסדירו את אופן התקצוב וגובהו. הכול בכפוף לתקציב המאושר במשרד לשירותי דת. זאת אומרת שהחוק הזה בעצם תפקידו, בשונה ממה שנאמר כאן - - - השר,

בתיאבון. אתה עושה פיליבסטר, כששתי משפחות כאן מחכות. במקום להוריד את החוק הזה, שעושה לכם בלגן. לא שאכפת לי, שיהיה לכם בלאגן כל היום - - אני הצעתי להם להביא חוק אחר - - אבל המשפחות פה מחכות. די כבר. - - ובגלל המשפחות הם לא מוכנים. האופוזיציה הממלכתית. אוה, יש פה נושא חשוב. הצעתי להם להביא חוק לקריאה ראשונה - - - למה אתם - - - אוה,

הם לא הסכימו - - - אבל המשפחות פה - - - את באה ועושה כאן פוליטיקה,

שמה? הוא הציע לך להביא חוק, ואת לא רצית. למה שאני אתן לו עוד חוק?

מה קרה? כל הכבוד ליו"ר הקואליציה. סליחה, אני

ואתם שללתם את זה. לא ידעתי, אגב, את הסיכום הזה. תגיד לי, אני צריכה לתת לו עוד חוק? את צריכה לכבד את המשפחות. את צריכה לכבד את המשפחות.

תגיד לי, מה זה?

תן לו - - - זה התפקיד שלכם לעשות. צר לי שאת סירבת - - - תגיד לי, זה שיש לך רמקול, אני רוצה להגיד לך,

קודם כול, יש כאלה בלי רמקול, אלופים. אני רוצה להגיד לך - - - יש כאלה בכנסת בלי רמקול, לא משנה מי הם. כמוני, זה בסדר, אין לי בעיה. יפה, נו, הלוואי עליי. ברוך השם, הכול טוב.

אבל שיו"ר - - - אתה יכול לרדת מהדוכן, להוריד את החוק הזה. את יכולה לכבד את המשפחות ולא עשית - - - אני? כן. ודאי, זה לא מכובד. וואו, כל מה שהוא

נעבור לחוק הבא.

אז אני לא בסדר? לא, שנייה, שנייה.

אמרתי שאני חושב שראוי שתשבי עם יו"ר הקואליציה ותגיעו להבנות. אני מנסה, הוא לא מוכן. לא מוכן? אני לא הייתי בשיח. אמרתי לו: בוא נעבור לחוק הבא.

בוא לאופוזיציה, את אומרת לו. זה לא ככה.

אני חייבת להגיד לך משהו אחד אחרון. לא חייב אחרון. לא, אין לי בעיה, אני רואה שמשעמם לך. אני רוצה להגיד לך משהו, בסוף לבוא ולבקש ממני להוסיף עוד חוק לסדר-היום - - בשביל לכבד את המשפחות. - - בוא הנה, כשיש ארבעה?

היו כאן קודם, אתה לא היית בדיון. אבל יש ארבעה חוקים.

מקודם לא היית. אני לא הייתי בשיח ביניכם. אבל תקשיב, יש עוד

יש שוויון לאנשים עם מוגבלויות, נראה לך שאני אתנגד לזה?

בוא נדבר על זה. כיושב-ראש השדולה, יחד עם המנוח גילאון - - - כמה חוקים? אדוני היושב-ראש, יש לך עוד ארבעה על סדר-היום,

שירי, אני לא עשיתי לך "ששש". אין בעיה. לא, רק בגלל שאמרת לי

שאתה לא רוצה לדבר - - - אני איתך מאז שאמרת שאני לא יודע קרוא וכתוב? לא, לא, אמרתי את זה.

לא זה מה שאמרתי לך. בדיוק את זה אמרת. די, נו. לא שיש לי בעיה. הינה אני אומרת לך, אתה יכול לרדת עכשיו, אני עושה הצבעה שמית וזה עוד זמן. נסיים את ההצבעה השמית ואנחנו עוברים לחוק הבא. יש לי שם שעות דיבור, ואני יכולה לדבר. אבל בין לבין

למה שאני? אה, אתה רוצה להוריד? אפשר לדבר.

אז מצוין, תשבו ביניכם, תשוחחו ותדונו. אין בעיה, תוריד חוק.

תמיד טוב שתשבו ביניכם ותדברו. תכף, נשוב אליכם. אני ממשיך. כן, בבקשה. אנחנו ממשיכים. אדוני היושב-ראש, לפני שבאת היה כאן שיח מאוד מאוד גדול על החוק הזה. אני רוצה לשמוע כל מילה שנאמרה. שנתחיל מההתחלה? בוא נקווה ביחד שלא צריך את כל הזמן הזה. שלא אחמיץ אפילו אות.

לדקדק בקוצו של יו"ד, כמו שאומרים.

היה כאן דיון גדול מאד על חוק הרבנים. והיה שיח האם צריך את זה או לא צריך את זה,

אבל אחרי זה יש חוק אחר לגמרי, שהוא החוק הזה שנמצא לפנינו, אנחנו עדיין באי-אמון צריך לזכור, שמתוכנן להביא אותו אחר כך. פתחתי פה בדבר תורה, אמרתי: קרח הרי הלך לריב עם משה רבנו, את מי הוא לקח איתו ביחד? כתוב 250 ראשי סנהדריות. זה אנשים שהיו גדולים בדורם, לא היו קטנים. איך יכול להיות שהוא הצליח לקחת כל כך הרבה אנשים חזקים נגד משה? הרי משה קרע להם הים, ידעו והאמינו בה' ובמשה עבדו. רש"י אומר שהוא עשה ליצנות.

ליצנות אז השיח הוא לא שיח מקצועי, לא שיח אמיתי. כבר הכול, הם קוראים לזה פופוליזם, לא דנים לגופו של חוק. בר מישהו,

והכתיר את החוק הזה בתואר חוק של ג'ובים, העוקף של מה שהיה מקודם. עכשיו לך תסביר לאנשים, עם מי תדבר? אמרתי להם מקודם, אם יש ויכוח בין קואליציה לאופוזיציה שמתנגדים, גם אנחנו היינו באופוזיציה והתנגדנו,

אבל - - - אדוני השר, אדוני השר,

כי גם ככה אתה בפיליבסטרים, תן לנו את הלו"ז המלא של התוכנית לשלוש השעות הקרובות. למה? למה? אם אתה ממשיך שלוש שעות, שעתיים, ארבע שעות. תן לנו עדכון, אולי נשתה משהו - - - אני אגיד לך את זה ככה - - - כל הכבוד,

כל הכבוד. בוא תעדכן אותנו.

שואלים אותי למה קואליציה עושה פיליבסטר, זה בדרך כלל התפקיד של האופוזיציה. אז אין לי מה להשיב. אין לי מה לענות. אז לפחות - - - אתה רואה, אנחנו

חברי הכנסת שנמצאים איתנו כאן חברי משפחת בוסקילה. של מישל בוסקילה, לא צריך מחיאות כפיים, לא צריך להגזים.

ואנחנו, מייד לאחר שהשר ירד ולפני שנעבור להצבעות, נעבור להצהרת האמונים של חבר הכנסת בוסקילה, כדי לא לייבש אתכם מעבר לנדרש. אני הייתי מציע, על פי מה שאני מבין - - - מה כתבו לך, אדוני השר? מה הפתק? הפתק.

יש פתק ויש בעל הפתק. תראה, אמרו לי שצריך להתכונן לנאום ארוך. לא, אבל זה, תודה.

להסתכל על בני משפחת בוסקילה, לחכות,

אני רק אגיד לכם, משפחת בוסקילה, אנחנו שמחים שאתם פה איתנו ואנחנו מכבדים אתכם. אבל כל האירוע הוא שמישל אומר: מתחייב אני. זאת אומרת, אתם לא חייבים להישאר פה עד הסוף, כי זה ייקח הרבה שעות. לא, אבל זה - - - עד הבוקר, מה אתה רומז?

כמו נאום בכורה. אבל עדיין - - - אבל אתם מוזמנים להישאר איתנו. אבל זה מרגש, גם "מתחייב אני" - - - זה יכול לקרות גם ב-24:00, קחו בחשבון. אנחנו מקווים מאוד שזה יהיה קודם.

מתחייב אני. בקיצור, אז כמו שאמרתי לך, אדוני

משאיר את המשרות הקיימות על כנן, ומאפשר שירותי דת. לכן שתי השורות הללו שנוספו בחוק הרבנים ב-1971 זה חוק שהוא לא חוק הרבנים ולא דומה לו. ולכן טוב עשיתם כך, ומוטב היה - - - עוסקים

אפשרתי את השיח הזה גם עם חברת הכנסת בן ארי. אני לא מבינה מה מפריע לך. עם זה אין לי בעיה. אני אומר שיחות על איך עובדת הקואליציה - - - אומר לך היושב-ראש שגם היו שיחות עם

יש לנו אחריות כקואליציה, זה הכול.

אנחנו לא בובות, זה בסדר.

הקואליציה, שיטת המשטר שלנו היא שיש הסתמכות על מפלגות צד, וזה קשה, זו שיטה קשה,

אני מעדיפה אותה כי אני מעדיפה שלדוגמה לעשרה מנדטים יהיה כוח או לשבעה מנדטים יהיה כוח. נכון.

אדוני מדגים חלוקת קשב, אפשר גם לנאום בדוכן וגם להתעדכן מהחדשות שמגיעות מבחוץ. יפה. כן,

מה אפשר לעשות, כי אנחנו בסוף פה מנווטים את עצמנו מה עוד צריך לעשות.

וזה החלק הראשון שבחוק שמדבר,

יש הרבה יותר תחבורה ציבורית בשבת, לשמחתי, אם אנשים רוצים, יש הרבה פחות מתחתנים ברבנות, לצערי הרב, יש

שזה בידיים שלהם.

אין רישום לזה,

זה לא במשרד הדתות. שאלת אותי על מילה, אני לא יודע לענות לך. כשרות. השר, שנייה אחת. אנחנו נפרדים בצער ממשפחת בוסקילה היקרה. אנחנו מבטיחים לשלוח לכם סרטון ואנחנו נשמח לראות אתכם מתארחים כאן גם בהמשך. לא, אולי הוא יתחרט אחרי שהוא יבין מה קורה פה.

נשמח לראות אתכם מתארחים כאן גם בהמשך. נסיעה טובה.

נסיעה טובה. נסיעה טובה. תחזקו את אבא בשעות שהוא פה. שעות על גבי שעות. אלעזר. תחזקו את אשקלון, גם צריכים לחזק את אשקלון. זה בגללכם. יכולתם מזמן. הייתם מביאים את זה להצבעה או מורידים.

או לחלופין, אם אלעזר היה תומך, גם היינו מורידים. אני באתי לשבת קרוב אליך, אדוני השר, להקשיב לך. לא היינו, היינו - - - עכשיו תשמע, אלעזר, תשמע. אגב, המשרד לשירותי דת קיבל מקום ראשון במדד של שביעות רצון, לא שלנו, לא של ש"ס, לא יודע של מי זה. נציבות שירות המדינה? שבודקים את כל משרדי הממשלה, אבל שים את זה בסוגריים, זה פחות מעניין. זה מאוד מעניין, אבל לא זה הדיון עכשיו. אני רואה הרבה מאוד מועצות דתיות שסך הכול מספר הנרשמים בהן, על אף שיש פתיחת רישום נישואין ויש גופים פרטיים שמתערבים שמה, וכו' וכו' ומציעים הרבה דברים, במועצות הדתיות, שזה בסוף הממסד הדתי הממלכתי היחיד עדיין,

אבל בסדר, יש עלייה כמעט, לא כמעט. בכל מקום שהייתי,

כולל הערים החילוניות, כולל הערים שבהן המתחרים פועלים בתוך האוניברסיטאות - - - מי הם המתחרים? כל מיני עמותות, אתה יודע, שיש להן אינטרסים. הם, כשהם עושים את זה באופן פרטי,

- - - צהר עושים את זה איתכם.

אני מדייק בלשוני. יכול להיות שהוא הולך לאוניברסיטאות, עושה רישום ואחרי זה צריך להביא את זה כי צריך רישום. אני מדבר על מישהו שבחר מרצונו להיכנס לשערי המועצה הדתית. הוא לא עבר דרך עמותות אלא דוך בתוך המועצה.

בסוף, לא מצאתי מועצה דתית שיש בה ירידה במספר הנרשמים. עכשיו יותר מזה: בשנים האחרונות הם השקיעו הרבה מאוד, לא רק כסף, מחשבה ומאמצים, איך בסוף מנגישים את השירות הזה? איך בסוף השירות הזה הוא הרבה יותר מהיר? הרבה יותר - - - יש מקומות שזה נכון. שנייה. עדיין, אתה שואל אותי אם אנחנו מושלמים במאה אחוז, עדיין אנחנו מקבלים הערות מהציבור, ואני פונה לאנשים, אני פונה מיוזמתי: היית בנס ציונה, היית בירוחם, היית בערים, מה החוויה שלך מהמקום הזה? אתה עדיין פה. לא, הייתה איזושהי הפסקה קלה. חזרנו. אתה שומע?

אתה מוזמן לחתונות שאינן דתיות: היית במועצה דתית, מה החוויה שלך מהמקום? ביקרתי ביקורי פתע במועצות דתיות בתוך הדרכת זוגות, אתה יושב מהצד, ומסתכל. נגמר השיעור, אתה שואל: האם תבוא לפה עוד פעם? אתה הרי חייב לבוא במספר מסוים. תבוא לפה עוד פעם? ואני רוצה להגיד לך, בדבר אחד אתה צודק במאה אחוזים: אנחנו לא משקיעים מספיק כסף, וכאן זה ביחסי ציבור,

בשיווק של המועצות הדתיות. העירו לי על זה הרבה אנשים ואני מקבל את ההערה, זו היא הערה במקומה. אם אנחנו נשווק באמת את היופי של שירותי הדת, ויש טעויות, ויש אנשים שצריכים לקבל על הראש, והם מקבלים, אין מנגנון כזה שהוא חף מטעויות, אין דבר כזה, אבל אני לא עובר לסדר-היום כשיש הערה, ואם יש לך הערה אתה מוזמן גם לשלוח את זה אליי, על התנהגות של מנהל מחלקת נישואין, או כשרות, או קבורה, שזו השעה הכי רגישה שיש, שלא מתנהגים בסובלנות. אתה יודע, אחרי 7 באוקטובר הרי גופי הקבורה, המועצות הדתיות, קיבלו לצערנו הרבה מאוד לוויות, והשוטף לא הפסיק, המשיך לעבוד לצערנו הרב, היו לך תוספות של מאות. הלכתי לנחם בהרבה מאוד בתים,

אני מאז שנכנסתי למשרד אני שואל: איך הגעתם למועצה הדתית, לגוף הקבורה? הרבה תיקונים עשיתם. המון, המון, המון. היום,

הייתי באמת לנחם מישהו, אני תמיד שואל: מה הייתה החוויה שלך מהקברנים? אם יש הערות, ישר כותב. אבל לא דיברתי איתך על זה.

אתה מדבר האם הציבור מתחבר יותר לשירותי הדת או לא. אני לא יודע, אני לא עוסק במבחן - - - דרך אגב, גם על מה שאמרת על חתונות, אני לא בטוח שאתה צודק. הלוואי ואתה צודק. זה נבדק. זה נבדק. אני אבדוק. אני יודע אחרת.

אני לא מצאתי שמועצות דתיות, יש להן ירידה ברישום הנישואין. ההיפך.

אני אמרתי לך שמספר הנישאים כדת משה וישראל במדינת ישראל בירידה, גם ללא קשר לגידול הטבעי. לא דיברתי על זה.

אני דיברתי על שירותי הדת במועצות הדתיות. אם הוא היה בצבא הוא היה צועק לו: חילוף, חילוף. תבקש חילוף.

אגב, אני חושב שגם אי-אפשר על פי התקנון, אז לא הייתי צועק מה שאי-אפשר. בוא, קצת זה אם היה אפשר,

יש שרים מוכשרים בש"ס. יש פה ספר של הרב זקס, אתה רוצה אולי להקריא משהו?

ברגע שניתקע נביא ממסכת אבות,

נאום מוכן של מאיר כהן.

לכן, אלעזר, אני אגיד לך יותר מזה.

תנ"ך.

הלוואי, הלוואי והייתי יודע להסביר אותו לאחרים. אבל אני אגיד לך יותר מזה, אלעזר. דווקא הנושא הזה, אתה דיברת על מספר המתחתנים כדת משה וישראל, אולי יש על זה מחקרים, אני לא מכיר את המחקרים האלה,

אני מנסה כן להתרכז בשירותי הדת ואני רוצה להגיד לך עוד משהו: דיברת על רבנים,

עסוקים בלשנות להם תאריכים. עוד משהו.

אתה מסתובב בערים, פוגש רבני ערים, פוגש, רבני שכונות לא נשארו הרבה, אבל רבני ערים. אני מטעמי צניעות לא רוצה לתת לך את השמות בגלל שאם תבקש, או מי שקרא לדוגמה היום דה-מרקר - - - אני לא קורא בכלל עיתונים.

לא משנה: יש שם שמות של רבני ערים ששינו להם את תאריך הלידה. לא, זה הרב מלכיאלי, אתה הנחית על זה. רגע, אתה הנחית להוריד את הגיל של הרב של גבעתיים והרב של רמלה. נו, תגיד לי. מתן כהנא, אתה בן אדם אינטליגנטי - - רגע. ואתה עושה את זה כדי שהם יוכלו להיות בגוף הבוחר. - - אתה באמת - - - הרב מלכיאלי,

הרי זה ברור כשמש. בוא, אל תהיה - - - מתן,

אני במקומך, כל זמן שאין רבנים ראשיים, לא שאני מתלונן על זה, אבל כיוון שזה אצלך - - - אני כן מתלונן על זה.

גם אני מתלונן.

אז אני ומתן, יש לנו חיבור. אני לא הייתי

מקודם דיברנו כאן - - - לא, זו לא השאלה. מה שהוא אמר לך זה שלפחות עד 21:00 אתה צריך לדבר. דיברנו על זה, כן.

לא, ב-20:30 נקבעה פגישה. מטבע הדברים אנשים מאחרים, נכון?

יאחרו בחצי שעה. לא, הוא דיבר על משהו אחר. הוא שאל אם לא מחליפים, אנחנו רוצים שתישאר - - - ידברו ביניהם עוד שעה, אז יש שעתיים שאני צריך להיות כאן. זה מה יש, זו החבילה. אולי תיתן פרומו,

מה ש"ס חושבים על כניסה של בן גביר לקבינט?

תראה, אני אגיד לך משהו. אנחנו באמת - - - או

אני אגיד לך מה היתרון. מה היתרון?

שההחלטות והאמירות בתוכו מודלפות עוד מראש, ולא צריך להיות במתח. אני לא מכיר את הסוגיה הזאת. אני כן רוצה לומר לך שלי אין דעה בזה. אם ראש הממשלה רוצה זה עניין שלו. הוא ראש הממשלה, הוא מוביל את העניין הזה, אני סומך מאוד מאוד על שיקול דעתו.

אתה העלית נושא שחשוב כן לציין אותו, ומתן, חשוב שגם אתה תדע, ואתה היית שר דתות. אין שום סמכות בעולם לשר דתות, כולל שר דתות שהלשכה המשפטית חברים שלו,

לא היום, לשנות תאריך של רב - - - פשיטא, אבל בשביל מה יש לך חבר במפלגה שהוא שר הפנים? אתה חושב שזו סמכות שר הפנים?

פתאום גילו שהוא, זה קרה לא רק בזה, זה קרה כבר קודם בהיסטוריה. אגב, רק ברבנים, רק ברבנים. לא, זה הליך במשרד הפנים, לא קשור לרבנים.

פתאום לפני בחירה לרב ראשי, כשצריכים את הרבנים האלה בגוף הבוחר, פתאום מגלים שהם יותר צעירים בחצי שנה מעבר - - - אבל חשוב לזכור, ההליך הזה של גיל,

לא מכיר את זה, לא קראתי דה מרקר, לא מכיר דה מרקר, לא קראתי - - - מה ששמעת עכשיו זו הפתעה מבחינתך? לא שמעת קודם? הפתעה שהייתה על זה כתבה, כן. זה שהיה שינוי - - - לא ידעת? לא יצאה הנחיה מצידך? חד-משמעית לא. אני מבהיר את זה פה קבל עם בערוץ 99, כשרואים אותנו אלפים. מעולם - - אולי המנכ"ל שלך, שבינינו,

- - מעולם לא היה שיח במשרד הדתות בעניין הזה. איך אתה מסביר שפתאום שני רבנים, פתאום גילו שהם יותר צעירים ממה שהם? יש לנו שלוש שעות לפנינו. יוני רוצה דבר תורה, יהיה. יהיה גם דבר תורה. יש לי שלוש שעות. מיכאל, אתה יודע למה זה התחיל? כי אני שאלתי אותו מה הוא אומר על קרח. זה בדיוק מתאים עכשיו לאירוע. תן לנו מה אתה חושב. תסביר להם את מה שהסברת השבוע,

על קרח,

מה, קרח?

יש בקשה לקרח, נדבר על קרח. זה גם מתאים לאירוע. אני רק רוצה להתקיל אותך מראש, מהסאבטקסט שלך אני אבין על מה אתה חושב על מה שקורה במליאה. שום בעיה. קודם כול, תגיד משהו על הפרשה,

אלעזר, דבר תורה, מה אתה בורח?

אני יכול גם להגיד? דבר תורה.

אבל לאו דווקא על קרח. לא, קרח זה מאוד מתאים. על בנות צלפחד, על מקושש, יש כמה דברים

הכול, הכול, נדבר על הכול. אתה, דרך אגב, אתה רוצה משהו? דבר על הפרשה שתבוא, למה על מה שהיה? מה, חוקת? אני אענה לך על חוקת. הכי קל, פרה אדומה, דבר קצת. קודם כול, ברוך השם, תן לי פרשה, אפשר לדבר. יש חלק מהפעולות שאתם עושים שהן כמו פרה אדומה - - - הרב בצלאל, יש לו בית כנסת בבית, פעם הוא היה מזמין אותי. חלק מהפעולות שאתם עושים, כמו פרה אדומה, אנחנו לא מבינים, אבל אתם עושים כאילו. וחלק כמו המקושש. חלק עושים כמו המקושש.

מה הקשר? שאלו מה הקשר. אני אענה. על המקושש ועל חוקת? אני רק רוצה לעדכן אותך, זה מהרגע, עוד לא עודכנת: הציעו לו כבר סגן שר, והוא עדיין לא מוכן. רק מקום בקבינט. למי הציעו סגן שר, לבן גביר? הוא שר, מה זה סגן שר? נוסף? לא, לסיעה שלו. לסיעה. מה אתה אומר? אני מפרגן לכולם. ברור, כסף לא נגמר, הוא שלנו. מפרגן לכולם.

אני רואה שזה מכעיס אותך, אני מזהה. מה מכעיס אותי? ההתנהלות הזאת פה, אתה יכול להגיד. אתה שואל אותי אם אני נהנה מההתנהגות הזאת?

האם זה היה אמור להיגמר לפני חמש שעות?

איך זה אמור להיגמר? יש שותפות קואליציונית, שלא מכבדים אותה עכשיו. מי לא מכבד אותה? איתמר בן גביר. אני לא מסתיר את זה. ומה קורה כשלא מכבדים שותפות בקואליציה? אני אגיד לך משהו. יש - - - אתה בודק אותי? זה ב-ynet. לא, אני עסוק בדברים אחרים. אנשים שואלים שאלות הלכתיות, מה נעשה? אתה שומע מה אני רוצה להגיד לך? מחלוקות בקואליציה. תראה, מחלוקות בקואליציה תמיד היו.

זה מוביל רק למקום אחד. אבל אני אומר לך שאני התראיינתי ב-50, 60 מקומות בחודש האחרון, אמרתי את זה, שהדרך שבה לצערי הרב הם מובילים אותנו היא לא למקום טוב. איזה מקום? רגע, זו שעת שאלות לשר הדתות? כי יש לי שאלות. קודם כול, שלום, עודד. כן, אפשר לשאול שאלות, למה לא? מיכאל, אני אגיד לך מה, היום הרב גפני אמר שכנראה הולכים לבחירות. עכשיו שר הדתות אומר: זה הולך למקום לא טוב. אתה שואל מה עמדת ההלכה בזה? לא, אני שואל מה העמדה שלך. בחירות זה דבר טוב במקרה שלהם. זה נכון. לא, הוא לא התכוון לבחירות האלה. אני שואל, היום אתה כבר השני שאומר את זה,

מה אמרתי? אני לא אמרתי בחירות, אני אומר שההתנהלות הזאת בקואליציה היא התנהלות לא נכונה. לא כך מתנהלים, חבר קואליציה, זה לא סוד. אני יכול להגיד לך דבר כזה: יש סדרה שעכשיו פורסמה על הרב עובדיה. "מלך הספרדים". אגב, מומלץ. מומלץ.

אחרי שראיתי אותה אני יכול לומר שאם הרב עובדיה - - - איפה?

ביס דוקו. אם הרב עובדיה היה בחיים, כנראה שלא הייתם יכולים לעשות את מה שאתם עושים. אני משוכנע שאתה אומר את זה כי פשוט לא הכרת את הרב עובדיה. מי שהכיר את הרב עובדיה ויודע שהוא סגר את הספר, והיה לו קשה לסגור ספר,

סוגר ספר,

והלך להקים תנועה פוליטית. הרב עובדיה אהב ללמוד, אהב לכתוב תשובות בהלכה. הוא היה איש ספר, הוא הקים תנועה פוליטית - - - לא משנה, הוא לא היה נותן לכם לעשות את מה שאתם עושים היום. אז אתה לא מכיר את הרב עובדיה. הרב עובדיה היה עושה הכול בשביל - - - ההתנהלות, חוסר האחריות על מדינת ישראל. לא, לא, לא. פה, עודד, אתה לא צודק. באמת אני אומר לך את זה. עודד, אתה לא צודק. אתה יודע גם שאני צודק. הרבה דברים שקורים בממשלה שלכם הוא לא היה נותן לזה לקרות. אני לא זכיתי לעבוד צמוד ליד הרב עובדיה כאיש ציבור, לא זכיתי. כשהרב עובדיה נפטר הייתי מועמד לחבר מועצה בירושלים, לא מעבר לזה. מקום בקבינט המצומצם לבן גביר, נו, באמת. הוא צודק. אבל לא זה הדיון עכשיו. לא, זה הדיון. הוא אמר: הוא לא היה נותן לזה לקרות. אני מדבר על מה שקורה פה, על דרך הניהול בשנה האחרונה, הוא לא היה נותן לכם - - - אם אתה רוצה שנקיים דיון על משנתו של הרב עובדיה בממשלה ה-35, אני מוכן לעשות על זה דיון - - - לא על משנתו.

אבל דווקא על חוק הרבנים, שהרב עובדיה, היה חשוב לו - - - אני לא מדבר על חוק הרבנים. לא מדבר על חוק הרבנים. אני מדבר על דרך ההתנהלות פה בניהול מדינת ישראל, על איך שניהול מדינת ישראל נראה בשנה וחצי האחרונות. הוא לא היה נותן לכם. הוא לא היה נותן לכם. דרך אגב, אני רוצה רק לעשות הימור קטן, אני לא מאמין שדרעי יתקפל וייתן לו להיכנס לקבינט המצומצם.

זה לא אירוע של יושב-ראש ש"ס, זה אירוע של ראש הממשלה נטו. אגב, גם החוק הזה הוא אירוע של ראש הממשלה. לא, זה לא ככה. זו האמת, כי בסוף אנחנו נמצאים בקואליציה תחת הנהגת ראש הממשלה. אפשר להגיד את זה. זו האמת, אנחנו מכוונים רק לשם. אין בעיה, אז איך אתה מסביר את מה שקורה פה? שחברים בקואליציה לא מבינים מהי שותפות, כן. מה קרה - - - אתה שומע, גם טלי אומרת "לא קרה כלום". הוא רוצה להיות בקבינט, אז אין בעיה. בסדר, זכותו. אני לא נכנס לזה. אז כך מתנהגים בין שותפים? שישבו ביניהם וידברו. אדוני השר, אני רוצה להגיד משהו, רון כץ - - - ניקח את רון הקואוצ'ר של הקואליציה. אתה עונה לרון, לחבר הכנסת כץ,

בגלל שאני יושבת פה שעות, אני מכירה אותך כמו שאתם מכירים אותי. השאלות האלה שלך הן שאלות שיש בהן חרחור ריב ומדון, סליחה. אני אומרת - - - לא מתנהגים כך בקואליציה. אתה הרגע אמרת ששחררו מחבל - - - שזה שקר גמור, רון. לא מתנהגים

אפשר למצוא את זה,

עכשיו איזה כתב,

עשה שעה ועוד שעה, לא פוליטיקה, לא רק ש"ס, על החיים של הרב עובדיה. זה ב-VOD נמצא. זה ב-VOD של יס. אוקיי, יס VOD, שם צריך לחפש את זה, ושם אתה תמצא - - - אני יכול לראות את זה עכשיו, בזמן שאתה עומד פה. לא לא לא, אתה מדבר איתי. אחרי זה תלך לראות את זה ותראה מה זה. את זה צריך להבין, מה זה אדם - - - בוא נחזור לקרח. בוא נדבר על קרח, בוא נדבר על קרח.

מה המשמעות של "היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה". בא ממשפחה בלי כלום, אבא ירקן, לא איזה רב גדול, ובנה את עצמו לממדים של מנהיגות, שלקח איתו דור שלם, ציבור שלם. אי-אפשר לחשוב איך היו נראים, ודאי בני עדות המזרח,

גם הציבוריות הדתית והמסורתית בישראל, בלי הדמות הזאת. אין חולק על כך. יפה. עכשיו אני רוצה לדבר על קרח. אני אגיד לך כמה מילים על קרח. קרח זה משהו מאוד מאוד תמוה. אתה יודע, כתוב באר"י הקדוש שקרח, סופי תיבות, "צדיק כתמר יפרח". בסוף קרח לא היה עם הארץ, כן? כי כל העדה כולם קדושים. כך הוא העיד על עצמו, התורה מעידה, סליחה,

כך קרח אמר: כל העדה קדושים. ואז מה הוא בא למשה רבנו בטענה?

הוא אמר: רגע, הרי כולנו היינו בהר סיני. מה כתוב בהר סיני? "ויחן שם ישראל" כאיש אחד בלב אחד. כולנו הגענו לאותו מעמד. בקריעת ים סוף כתוב: שפחה בקריעת ים סוף ראתה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במראות הנבואה. שפחה הכי פשוטה שיש, אני מתנצל בפני הקלדניות אבל הגדלות של האנשים - - - הן בונות על זה שאחר כך אתה נותן להן את כל הטקסט. לא, זה לא יהיה. זה קטע. אם אתה רק עומד ולא מדבר, גם זה תופס?

תופס, אבל אל תייבש אותנו. אל תיתן רעיונות חדשים. לא, חשבתי עליה תוך כדי.

קרח אומר: למה צריך משה רבנו מנהיג, אהרן הכהן, כהן גדול? הרי כולם אותו דבר. "מדוע תתנשאו". בהר סיני כולנו היינו שווים, בקריעת ים סוף כולנו היינו שווים. למה צריך מנהיג? אבל כתוב רון, תקשיב, כתוב לעתיד לבוא, יושב הקדוש ברוך הוא ועושה מחול לצדיקים. הינה, אברהם נשבר לו. לא, לא. עושה מחול לצדיקים. הרב וסרלאוף, מה זה הקדוש ברוך יושב ועושה מחול לצדיקים? מה זה מחול? מחול זה כולם יושבים בעיגול, נכון?

כשיושבים כולם בעיגול, אין ראש השולחן.

כשיש שולחן מלבן, יש יושב בראש השולחן. כששולחן הוא עגול,

שולחן הממשלה, ראש הממשלה יושב בראש, אבל שולחן שהוא עגול, אף אחד לא יושב בראש. לא, פה הוא לא יושב בראש, פה יושב בן גביר.

יש ישראל כץ וגלנט. תיקח גם את זה, תלמד אותם אחר כך.

גם אני צריך ללמוד את זה. וסרלאוף, מה זה אומר?

מה, אתה לא יודע את זה בעל פה, רבנו?

שנייה, תקשיב. וסרלאוף, מה זה אומר? דיברתם? למה אתה פה? כדי לוודא. הופה. יש התקרבות, מיכאל. הוא בדיוק מדבר על - - - התקרבות לאופוזיציה. אני רואה שהרב וסרלאוף התחיל להתקדם לשורות האופוזיציה. לא, בהתנהלות שלהם הם יגיעו לפה.

בקצב הזה?

הם לא הולכים לשם, הם מחליפים אתכם למקום אחר, פה הנקודה. אז לאן אנחנו נלך? על פי מה שהם רוצים. תשאל אותם. מי יחליף אתכם? נגיד ספציפית שר הדתות. אני לא יודע. אני לא נביא,

וגם לא בדרך להיות כזה.

אמיר, אתה, אני מעדיף שתישאר. אתה בונה על שר הדתות? לא, לא, יש לי תוכניות אחרות. מה למשל?

אני משאיר את זה להפתעה. אתה יודע מה זה שר דתות?

עזוב את השררה, זה שום דבר. דואג לשירותי הדת, לכשרות, לקבורה, לרבנים. אתה נוגע בלבבות של אנשים, בנשמות, בכל מקום.

אני נמצא בהרבה מאוד ערים,

אין לך מושג כמה - הינה, אתמול הייתי ביישוב שנקרא מולדת. זה מאוד מאוד סמוך לעין חרוד. ברמת יששכר. כן, בגלבוע.

זה לא צמוד - - - זה צמוד לעין חרוד. רמת יששכר, לא בגלבוע. הרב שטרן, שנייה. עברנו את עין חרוד והגענו - - - עברתם בעין חרוד, נסעתם לכיוון צפון, כפר תבור, פניתם ימינה ועליתם לרמת - - - לא,

אתה לא הסתכלת על הדרך. קודם כול, נכון. נסעתם לכיוון נאעורה ופניתם ימינה, ושם בהמשך הגעתם למולדת, וזה רמת יששכר. הגלבוע זה - - - אני חושב שזה לא צודק, אבל לא משנה, לא משנה. מקום, אתה יודע שהוא לא חרדי, לא דתי. אתה יכול להסביר מה זה מחול הצדיקים? הסברתי. כשאני אסיים את הסיפור - - - מה קרה - - - לא סיפרת עד הסוף.

התחלתי לספר סיפור. אני כבר חוזר אלייך. אני אחזיר אותך כל פעם. אתה שומע, אלעזר, הענקתי שם תעודה - - - רק תן לי להסביר לך איפה זה מולדת. סמוך לעין חרוד. הבנתי מה אתה אומר. לדעתי אתה לא צודק. זה מאוד מאוד סמוך. לדעתי זה מקסימום 10 קילומטר מעין חרוד. יכול להיות, אבל זה לא בגלבוע. סמוך לגלבוע. 10 קילומטר זה סמוך? אז בסדר.

לבוד, אלעזר, לבוד. בקיצור, שם הענקנו תעודה. תשאל את היושב-ראש, כשהיו אצלי צוערים בבה"ד 1 כל אחד היה צריך להגיד איפה הוא גר, באיזה יישוב בארץ, וגם איך מגיעים. וגם מה הנ"צ ואיך הם מנווטים בחושך בלי מפה. אמרתי לך, תראה, קרוב לשם יש את בית אלפא ואת נהלל, זה האזור. לשם הגעתי, והענקנו שם תעודת הוקרה לגבאי בית כנסת בן 94 שהקים את בית הכנסת לפני 40 שנה בתוך היישוב מולדת. סיפרו לי שם איזה גלגולים עברו על בית הכנסת הזה עד שקם בית הכנסת. הראו לי התכתבויות של ועד היישוב עם ועד התרבות: האם זאת כפייה דתית להקים בית כנסת? מצד שני, לא מכריחים אף אחד. אתה שומע וקורא את הדברים ואומר: ריבונו של עולם, דברים חלקם לא השתנו, אותן אמירות.

אתה רואה באיזו אהבה ובאיזו אחווה. אני הענקתי תעודת הוקרה, לגבאי הזקן שממה שאנחנו יודעים, הוא הגבאי המבוגר ביותר במדינת ישראל. היה מדהים לראות איך הקהילה הזאת של בית הכנסת, לא הרבה אנשים, אבל איך הם בכל המרחב הזה שיש שם, המורכב מאוד מבחינה דתית, יודעים לשמור על האיזון בין החיבור שלהם לציבור לבין החיבור שלהם למסורת. לא וסרלאוף - - - היה באופוזיציה - - - זה הרבה יותר - - - סליחה, יושב פה גם אופיר כץ כל הזמן. הייתי כאן יושב-ראש הקואליציה, הבנתי מה - - - - - - אוה, תראה את טלי, תראה טלי. אין דברים כאלה. עכשיו, שאלה חברת הכנסת גוטליב: מה זה מחול הצדיקים? הסברתי שיש כאן צדיקה אחת, חוק הרבניות,

שאכפת לה להבין מה זה לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים.

הטענה שלו כלפי משה רבנו הייתה כי

כולם באותה רמה. ואז משה רבנו - - - רק לא בקבינט. גם בקבינט, כולם ייכנסו. יפה אומר עודד, למה צריך פה שעות? בואו נעשה קבינט ענק, יחד עם ערוץ 2 וזה - - - שלפחות תכניס אותי למצומצם. אתה רוצה לעצמך?

לא, לא לעצמי. אז אומרים שלעתיד לבוא באמת כולם יהיו באותו שלב, באותה רמה. הבאתי שהגמרא אומרת שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעשה מחול לצדיקים וישב וילמד איתם תורה.

מחול זה ישב בצורה עגולה איתם יחד. בעגול אין ראש. כשיש שולחן מלבני גדול, יש מי שיושב בראש השולחן, והאנשים מסביב. כשיושבים בצורה עגולה אין סדרי מעמדות. אז לעתיד לבוא כולם ישבו בצורה עגולה ויהיו באותה רמה. אני אומר את האמת, אני לא מבין מה זאת אותה רמה. אלה דברים עמוקים ונשגבים ממני, אבל זאת הייתה השאיפה שהייתה לקרח. הבנת, חברת הכנסת גוטליב? - - - אני ראיתי פרשנות אחרת בראש שלי, אבל - - - את יכולה להגיד.

"מחול" זה מלשון שמחה, שמחת צדיקים. אתה בעולם הבא. "מחול" הוא לא רק מילה שמתארת עיגול. יש לה גם פרשנות. אני בטוחה, אם תפתח - - - לצאת במחול. אני לא זוכרת אם זה בתענית,

אבל שתדע, שמחול זה גם - - - אם היה חוק הרבנים, היינו עושים. אין לנו את הרבנים - - - לא נכון מה שאתה אומר. לא נכון. אל תיקח את זה לחוק הרבנים. חוק הרבנים לא צריך להיות מחוקק. החוק הזה שהעלית היום חייב לעבור,

כי אנחנו פוגעים ומלינים, חלילה, שכרם של האנשים האלה.

עזבי עכשיו את החוק. מה חשבת על המחול?

אבל לגבי מחול,

בגלל דרגה רוחנית גבוהה באחרית הימים, המשמעות היא לא רק לשבת בעיגול אלא השמחה. רק אומרת - - - השמחה יש לה משמעות. אבל זה - - - האמת היא, אם נעיין בזה יותר, אולי יש לזה פרשנות. מי שומע את הפרשנות שלי? זה היה אחד מלפני,

200 ומשהו שנה, רבי צדוק הכהן מלובלין בספר "פרי צדיק" בתחילת פרשת קרח, זה מה שהוא כותב. ולכן אני מצטט ממנו, לא פירושים שלי. וזו בדיוק הייתה הטענה של קרח, זה בדיוק היה העימות בין קרח למשה. עכשיו, תראי מה זה קרח. קרח רצה להפעיל את כולם, לחץ על משה רבנו.

הוא כינס את כולם, ואמר להם: רבותיי, כשתקראי המדרש הזה, יש עוד נאומים שמתאימים, כל מיני. אני מוכנה לשמוע את ההצעות, כן. שם כותב המדרש שקרח הגיע ואמר: הייתה אישה אלמנה, והיו לה כמה ילדים, והייתה לה קשה, הפרנסה. מה עשתה אותה אלמנה? קנתה שדה בשביל לזרוע שם דברים,

ואחרי זה להתפרנס מזה. טוב, היא הגיעה לחרוש. בא אליה משה רבנו ואומר: חבר'ה, גברת, אלמנה, אי-אפשר לחרוש בשור ובחמור. היא הביאה שני שוורים, עבדה, זרעה, השקתה והכול,

תרומות שלי, מעשר שלי, תשאירי לקט, שכחה,

בקיצור, הוא לקח לה את הכול, טענות שאנחנו שומעים. אותה אישה אלמנה מסכנה, לא נשאר לה כלום מהשדה. כל מה שהיה, לוקח. כל שנה ממציא הלכה חדשה, גם וגם וגם. היא הלכה, מכרה את השדה, קנתה כבשים. היא אמרה: עכשיו יעזוב אותי הרב הזה. קונה את הכבשים, ואז היא באה לגוז את הכבשים. הוא אומר לה: הלו, הלו, ראשית הגז, הגז הראשון שיוצא מהכבש שייך לכוהן. היא אמרה: מה? גם לפה הגעת? הלכה, שחטה את הכבש. אז הוא אמר לה: רגע, כתוב שחלק מהאיברים של הכבש נותנים לכוהן. זה שייך לי. היא אמרה: גם לפה הגעת? ואז היא אמרה: הכול חרם. הוא אומר לה: חרם, אז הכול שלי. עכשיו, קרח ועדתו ישר: תראו מה משה רבנו עושה, אכזריות לאישה מסכנה. אבל למה זה לא היה ולא נברא? כי במדבר אף אחד לא קנה קרקעות, ואף אחד לא זרע וחרש, טרם עברו 42 מסעות. לא היו בכלל זריעה וחרישה. לא היו קרקעות. לא היו קרקעות בכלל, הם עברו ממקום למקום. כל הסיפור הזה לא היה ולא נברא, בדיוק כמו החוקים, שבאים לכאן ומטילים עלינו אשמה וזורקים עלינו אש: אתם ואתם. לך תוכיח. אבל אותם אנשים אצל קרח שמעו את מה שמשה עשה לאותה אלמנה, ואף אחד לא קם ואמר: הלו, הרי אין דבר כזה. כולם האמינו לו. זה להשתמש בדת כקרדום לחפור בו. וזה מה שעשה הכוהן. כי הרי לקט, שכחה ופאה לא לוקחים לך את כל השדה. אין, בוודאי.

גם לא ראשית הגז, זה לא לוקח לך את כל - - - אבל לא היה בכלל. לא, רגע, אני רק אומרת. זה להשתמש בבורות או בחוסר הידע הספציפי - - - אבל להיתלות כל הזמן בדת עצמה. זאת הייתה הבעיה - - - נכון. ולהפוך את משה - - - שהוא לקח מהדת עצמה להשניא את הדת.

זה ודאי.

כשבאים למישהו מתוך התורה, ואתה מכה אותו, זה לא רלוונטי אם זה נכון או לא נכון, היה או לא היה. וככה הוא סחף אחריו 250 - - - אתה מרשה לי לעשות הבחנה. זה בדיוק מה שקורה פה לפעמים. אנשים לא יודעים.

אפילו בשירות בתי הסוהר אין סמכות לשחרר את אף אחד. מי שמחליט על מעצר או שחרור, פקודות שחרור ומעצר, זה או משטרה או שב"ס,

ולכן, באותה מידה, משתמשים במצב הקיים. יש תפוסה, יש בעיית מקום,

ושב"ס וכו'.

משתבשים בדיוק במהות לנתח את התודעה של אנשים - - - זה מה כל כך - - - על זה בדיוק אני מדבר פה. יפה. על זה בדיוק אני מדבר פה כבר שעה שלמה. כמה לפעמים, רון, אתה שומע? הדוגמה של קרח היא הדוגמה הקלאסית, שהדבר הזה לא היה ולא נברא, וגם לא יכול להיות, הסיפור הזה, אבל האנשים האמינו לו. הם האמינו לקרח.

הוא פספס. הם האמינו לקרח. הרי הוא בא וסיפר לכולם על אותה קרקע שאותה האלמנה רצתה, ולקח לה את ראשית הגז אחר כך,

שכחה ופאה. הסיפור הזה לא היה יכול להיות, כי במדבר בכלל לא היו קרקעות. הם היו ענני כבוד, היה להם את המן, היה השלו, היה בארה של מרים, לא היה חסר כלום. אף אחד במדבר לא עשה ביזנס של קרקעות. יש טאבו במדבר? אין דבר כזה. כמו ביהודה ושומרון. מישהו, אין כלום. אם מישהו יעשה עסקאות במדבר, זה יהיה יהודים.

לא היה. אבל מה, הם האמינו לו.

הבדואים, שאומרים שיש להם טאבו. קושאנים. זאת אומרת, אתה מבין שזה נקרא ליצנות. אף אחד לא הולך לבדוק באמת. וזה בדיוק החוק הזה. בדיוק מתאים לפרשת קרח. אתה קורא לבן גביר ליצן?

אדם שלא מכבד את השותפות שלו יחד איתנו בקואליציה,

אין לי הגדרה אחרת. יש הגדרה אחרת? זה ליצן? אני לא יודע מה זה.

המילה "כבוד" זו לא מילה שמקובלת אצלו. אני לא קורא "ליצן", ממש לא.

חסר מקובל עליי, נכון? לא, לא, לא.

מתנהגים שותפים בקואליציה. זה מה שאמרתי כל הזמן. אני לא קורא "ליצן" ולא שום דבר. אתה יודע למה? השאלה היא לאן זה יוביל. אתה יודע, מחר כותרת: שר הדתות, לאן זה יוביל? זה לא הולך לאן שאתה חולם, רון. טלי, יש לך כבר שריון אצל בן גביר. את לא צריכה להגן עליו כל דקה. אני לא צריכה. אני בשונה ממך, שמי שצריך לשריין אותך זה הבוס שלך, אני חושבת שעוצמה יהודית היא מפלגה מצוינת,

את חושבת שאת תישארי בליכוד, טלי? אתה לא יכול להבין פרגון ואהדה - - - במנותק מפוליטיקה. לא בא לך יותר בן גביר? אני רק בפריימריז אהיה כאן בכנסת. או שירצו בי או שלא. או שהבוחרים ייתנו בי אמון או שלא. זו הסיבה היחידה שאני אשב בכנסת ישראל. אם הוא יציע לך? אז מה? אז מה אם הוא הציע לי או יציע לי? אני פה - - - האמת היא שהיחיד שיכול לאתגר את טלי בפריימריז בליכוד זה רון כץ. לא, לא. אמיר, גם אתה מקום ראשון, מה אכפת

עבד קשה בשביל להיות ראוי להיות למקום הראשון.

מגיע לו. שום דלת לא נפתחה לו. זה היתרון בפריימריז. - - - האמת היא שאני כן רציתי להקריא. יש ספר, לאחרונה, מאוד מאוד יפה. רון גם יכול לבוא אצלנו. קוראים לו "ממשלה, עם, אדם", של אבי גרינצייג. איך הגעת אליך הספר? מישהו הביא לי. לא, זה לא מתוך מצוקה שאין לי מה לדבר.

לא, לא. מה שם הספר? "ממשלה, עם, אדם", של אבי גרינצייג. אגב, סופר מוכשר מאוד שמדבר על הרבה דברים טובים. הוא מאוד מאוד מדבר על המצב שאנחנו נמצאים בו. אני רק לא מוצא את זה. הוא מנתח כאן - - הוא ביביסט מושבע.

ביביסט מושבע. אין לי דוקטורט לאבי גרינצייג. אפשר לדחות את החוק, שתדע. לא בא בחשבון. אז תעלו להצבעה כבר.

בקיצור, תשמע, הוא מנתח כאן מאוד מאוד יפה ממשלות של מדינות מתוקנות, מול ראשי ממשלות. מומלץ. אתה יודע מי היה סבא שלו - - - דיסקין.

- - - ענק. תבין מאיפה הכישרון הגיע - - - מבוזבז, מבוזבז, מבוזבז. בקיצור, רון, אתה שומע? אז הוא עושה כאן, אני מחפש את העמוד הזה. הוא מנתח סוגים של חברה במדינת ישראל, והוא מדבר בניתוח שלו, בספר הזה "ממשלה, עם ואדם", על איך מתנהלת ממשלה כשיש בתוך הממשלה אנשים שמנסים לעשות דין לעצמם. ולצערנו, רון, איפה ברחת? אני פה. אני פה.

לא, תודה.

הוא מנתח בספר הזה, אני מנסה את העמוד הזה למצוא, איך נראים ממשל או גוף או אגודה,

כשזה מתחיל,

בצורה של אחד מבין את השני, ולאט-לאט כל אחד עושה דין לעצמו. אבל בעיקר הספר עוסק בהבדל בין משטר נשיאותי ופרלמנטרי. זה עיקרו של הספר. יש שם ציטוטים אדירים.

נעשה לו, לא נעים לי - - - קודם כול, שאפו לגרינצייג שחברת הכנסת טלי גוטליב יודעת לנתח את הספר שלו.

סליחה,

אבל הספר בעיקרו באמת עוסק בהבחנה בין משטר נשיאותי שבו שאתה מתקף את האדם שרוב נותן בו אמון, ואז שרים נבחרים על ידו, וזה מאפשר יציבות יותר גדולה. הוא באמת מדבר על המורכבות של מתן האמון בתוך קבוצה במשטר פרלמנטרי. ויש עם קושי מעצם העניין. כמו שאמרתי קודם, אני מעדיפה אותך כנציג מפלגת צד על כל דבר אחר, כי אני מעדיפה שלכל קבוצה בחברה יהיה כאן שיקוף, וזה לא פשוט. זה יכול ליצור פערים, זה יכול ליצור ריבים, זה יכול ליצור ויכוחים. אבל זה עדיף על פני שקבוצות לא יקבלו פה תיקוף בתוך כנסת ישראל. זה, חד-משמעית, אני חושב שאת צודקת. העניין הזה, לתת לכל קבוצה את הייצוג שלה, הוא דבר שהוא קריטי בממשל כמו שלנו. בדיוק.

אבל יש עניין שתהיה מפלגה אחת גדולה שתכיל כמה שיותר קבוצות ולא הרבה מאוד מפלגות - - לא,

- - ולא הרבה מאוד, כמו שאתה רואה היום. ולא הרבה מאוד מפלגות קטנות, כשכל אחת, האירוע של היום מלמד אותנו. זה לא מדויק מה שאתה אומר, אסביר לך גם למה. בגלל שהסיפור הזה של, נגיד שהיה ליכוד עם 62 מנדטים,

שבתוכו היו חמישה שישה של בן גביר, אז הם היו עושים את המרד הזה. לא, לא נכון, לא נכון,

סעדה וגוטליב, לא נראה לי. אצלכם לא נראה לי שזה בדיוק. לא, לא, נהפוך הוא. לא, לא, נהפוך הוא. לא, גם לא אמרתי. מה אני במשחק כדורגל? לא הבנתי.

היא הנותנת. לא, סעדה, זה לא מדויק. אני לא במשחק. בדרך כלל בסיעה, ואתה רואה את זה, שזה עובד.

לא, לא,

זה עבד מחוץ למסגרת. סליחה? אצלכם זה לא עבד. הבאתם בזמן מלחמה חוק סופר - - - לא שמעת מה אמר חבר הכנסת סעדה. אמרתי, אנחנו - - - אנחנו עזרנו לכם להתחזק בבייס שלכם. טלי, זה אותו חוק. זה אותו חוק.

אני לא מסכימה איתך.

רון כץ,

ברור. אז למה בן גביר מתנגד? זה לא קשור, יש כל מיני עניינים פוליטיים. זכותו לחשוב על האינטרסים של המפלגה שלו. בתוך הקואליציה לעשות דבר כזה?

לש"ס?

רון, העניין הוא פוליטי לחלוטין.

גם אם הייתי באופוזיציה הייתי מצביעה על זה, כי המשמעות היא שבלי החוק הזה אני צריכה לפטר עכשיו

מנפנפים לנו לשלום. אני רוצה לדעת - - - חכה עד שמישל בוסיקלה יבוא. תקראו למישל בוסקילה, כי אם הוא יורד אנחנו עוברים להצבעה.

כן, לא נותנים להם - - - לא

מי שלא ייתן, יהיה בבית שלו. רבותיי, נעמתם לי מאוד. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. מי שרוצה את הנאום, אחרי כן הקצרנית תשלח לכולם. תודה רבה לשר השקדן והלמדן,

הכלכלית אמר כך: הצעדים שננקטו השבוע הם שביב של תקווה, וטוב היה אילו היינו יכולים להתאחד מסביב לעשייה במקום לנסות ולהפוך את הסירה שבה כולנו שטים בזמנים של סערות כלכליות. אני מודה לבנות ולבני משפחתו של משה מרון, זכרו לברכה, שכיבדו אותנו בנוכחותם והיו כאן איתנו במליאה, אך בשל התארכות הדיונים עזבו. לפני שאעביר את רשות הדיבור לחברי הכנסת גדעון סער ומאיר כהן, אבקש להזכיר לחברות ולחברי הכנסת כי ברוח התקופה אנו מבקשים מכל משפחה להזכיר פה שם נוסף של מי שנפל או נרצח ב-7 באוקטובר או במלחמה המתחוללת מאז. אני מודה לבני משפחתו של משה שבחרו לאזכר את מעיין מור, השם ייקום דמה, מחולון, שנרצחה ב-7 באוקטובר במסיבת הנובה בקיבוץ רעים. יהי זכרם ברוך, נכבד את זכרם בקימה. רבותיי, נכבד את זכרם בקימה.

המנוחים.) תודה רבה. חבר הכנסת גדעון סער, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו חולקים כבוד לזכרו של חבר הכנסת לשעבר משה מרון, זכרונו לברכה, איש עשייה שהקדיש את חייו לשירות הציבור ולמדינת ישראל. משה היה חבר הכנסת התשיעית, איש ציבור ודמות מופת, שאהבת הארץ ואהבת האדם היו נר לרגליו. משה מרון נולד באמצע שנות העשרים של המאה הקודמת כמקס לודוויג סגל, וחי בעיר קניגסברג שבגרמניה. בשנת 1933, כשהיה בן שבע, החל ללמוד בבית הספר היסודי. לימים סיפר מרון כי יום אחד כשהגיע לבית הספר ראה שהשלט על שם בית הספר היסודי הוסר, ובמקומו הוצב שלט אחר שלפיו נקרא בית הספר על שם אדולף היטלר. בשנת 1936 זכה לעלות לארץ ישראל עם אימו באונייה גלילאה, שעגנה בסוף חודש פברואר 1936 בחופי יפו. אביו וקרובים נוספים ממשפחתו שלא עלו ארצה נספו בשואה. משה למד משפטים, עם הקמת צה"ל גויס לפרקליטות הצבאית של חיל האוויר, שם הכיר את רעייתו אהובה, ששירתה במטה החיל. בתחילת 1967 נבחר למועצת העיר רמת גן כנציג המפלגה הליברלית. בהמשך כיהן גם כממלא מקום ראש העיר. אני מביא לתשומת לב חברי הכנסת, בשנת 1970 השתתף בכינוס הוועד הציבורי למניעת הנסיגה, שפעל נגד תוכנית רוג'רס. כל מי שלא יודע, תוכנית רוג'רס היא התוכנית שבגינה פרש הליכוד בראשות מנחם בגין מממשלת האחדות הלאומית בראשות גולדה מאיר. בשנת 1977 נבחר מרון מטעם הליכוד לכנסת התשיעית, וכיהן בה כסגן יושב-ראש הכנסת. היה חבר ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הכלכלה וועדת הכנסת. לתקופה קצרה מילא את תפקיד יושב-ראש הכנסת, אחרי בחירתו של היושב-ראש יצחק שמיר לתפקיד שר החוץ. בכנסת היה ידוע כמי שפעל ללא לאות למען קידום רווחת האזרחים. היה דמות מחברת, אדם שידע להקשיב, לגשר ולבנות קונסנזוס. במלחמת המפרץ פגע טיל סקאד בביתו. הוא סיפר שלאחר הפגיעה, בין הרהיטים והשברים הפזורים ברחבי המדינה, מצא את דגל ישראל שלם כפי שהיה, במקומו, דבר שלדבריו נסך בו ביטחון. סיפור חייו של מרון שזור בסיפור חיי האומה, מהגולה ארצה, מהשואה לתקומה. משה נפטר, אדוני היושב-ראש, ב-6 באוקטובר 2023, יום לפני 7 באוקטובר - - 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. - - בגיל 97. הותיר אחריו בן, בת ונכדים. מפעל חייו הוא סיפורו של עם ישראל השב לארצו ומקים בה את מדינתנו. יהי זכרו ברוך. אמן ואמן. תודה לחבר הכנסת סער, ואני מתכבד להזמין את חבר הכנסת מאיר כהן. כבוד יושב-ראש הכנסת, אדוני, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני מנצל את הבמה הזאת, אדוני היושב-ראש, כמצוותך, כדי לשאת דברים לזכרו של משה מרון. כמו שאמר קודמי, נולד בחודש מרץ 1926 בעיר קניגסברג שבגרמניה, ותכף אני אגיד כמה מילים. אבל הוא סיפר שהוא גדל בבית יהודי עם זיקה קלה לדת, למסורת: בחג החנוכה, למשל, היינו מדליקים חנוכייה אך לצידה אשוח קטן מקושט כמנהגי הגויים. מי שמכיר את ההיסטוריה של רפובליקת ויימאר, ב-1918 הוקמה רפובליקת ויימאר, שהייתה בעצם אותה גרמניה, אבל מ-1918 עד 1933 קראו לגרמניה רפובליקת ויימאר, ובאמת רוב הקהילות היהודיות היו קהילות שחלקן קראו לעצמן גרמנים בני דת משה. והוא מספר שהוא גדל במין בית כזה שהלכו לבית הכנסת אבל גם נסעו ברכב של הדודה. מה שאני רוצה להוסיף לדברים של קודמי, שנשא דברים לזכרו, חבריי מיש עתיד, מספר זכרו לברכה חבר הכנסת מרון, שגדל ברפובליקת ויימאר, שהוא למד בבית ספר שקראו לו על שמו של פרידריך אברט,

פרידריך אברט היה הנשיא הראשון של רפובליקת ויימאר, ובאחד הימים הוא מגיע לבית הספר, והחליפו את שם בית הספר מפרידריך אברט, לא להאמין, לאדולף היטלר. זה היה שמו של בית הספר. אבל הוא סיפר שזה נראה לו מוזר, אבל הוא לא כל כך התעסק. אז עדיין לא הבינו ששבע שנים אחרי זה יעלה הצורר האיום והנורא.

אחד הסיפורים, כמו שאמר גדעון סער, הוא למד משפטים והתקדם והיה פוליטיקאי, אבל הסיפור שאנחנו צריכים לזכור מאנשים, מכל איש ובמיוחד מפעילי ציבור כאלה, זה הסיפור של הסקאד שנפל על ביתו. אדוני היושב-ראש, שער בנפשך שמישהו מאיתנו חס ושלום היה מקבל טיל על ביתו והוא לא מחפש לא את הטלוויזיה ולא דואג לשלום המקרר ולא דואג לשלום הרהיטים, אלא אומר לאשתו: חייבים לעלות להריסות של הבית ולבדוק אם הדגל נותר על כנו. והוא מספר מה גדולה הייתה שמחתו שבתוך כל הכאוס הזה וכל ההריסות הוא רואה שהדגל נשאר שלם, והוא אומר: זאת הייתה נחמתי הגדולה. ולימים הוא היה איש ציבור, כמו שגדעון אמר.

בשם כל חברי הכנסת, בשמך כמובן, אדוני היושב-ראש, אנחנו מרכינים ראש, וחשוב להביא הנה לכנסת כמנהגך, מה שאתה עושה, שאנחנו עולים לכאן וזוכרים את האנשים הטובים שהיו כאן. תודה רבה. תודה רבה לאדוני. חברי הכנסת, בטרם נעבור להצבעה, אנחנו נקיים את הצהרת האמונים של חבר הכנסת מישל בוסקילה. אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד:

עם הפסקת חברותה בכנסת של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, שנכנסה לתוקפה ביום שישי, כ"ט בסיוון התשפ"ד, 5 ביולי 2024, בא במקומה חבר הכנסת מישל בוסקילה. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, נקיים עתה את הצהרת האמונים. חבר הכנסת מישל בוסקילה, אקרא בפניך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ואתה תקום ותשיב: "מתחייב אני". וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב אני. תודה רבה וברוך שובך. (מחיאות כפיים) אתן דקה לחיבוקים, ונעבור להצבעה. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. ההצבעה

אלקטרונית.

היא הצבעה אלקטרונית. אנחנו נצביע שלוש פעמים. בתחילה נצביע על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה של סיעת יש עתיד. ההצבעה תתקיים כעת, בבקשה. הצעת סיעת יש עתיד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 39 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי ההצעה לא התקבלה, מכיוון שלא קיבלה את הרוב הדרוש בחוק. נעבור להצביע כעת על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה, של סיעות הימין הממלכתי וישראל ביתנו. ההצבעה כעת. הצעות סיעות הימין הממלכתי וישראל ביתנו להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלו. 38 בעד, אין מתנגדים, יש שני נוכחים. אני קובע כי גם ההצעה הזו לא התקבלה, מכיוון שלא קיבלה את הרוב הדרוש מחוק. - - - אנחנו נוסיף את קולה של חברת הכנסת קארין אלהרר, שהצביעה בעד. עדיין ההצעה לא התקבלה ולא קיבלה את הרוב הדרוש בחוק. אנחנו נוסיף את הקול של חברת הכנסת אלהרר. ההצבעה כעת היא על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה, של סיעת המחנה הממלכתי. ההצבעה כעת. הצעת סיעת המחנה הממלכתי להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 41 קולות יחד עם הקול של חברת הכנסת אלהרר, שני נוכחים - - - - - - אה, הצבעת עבורה. בסדר, מאה אחוז, אז 40 בסך הכול. אני קובע כי ההצעה לא התקבלה, לא קיבלה את הרוב הדרוש בחוק. אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק מקורות אנרגיה (תיקון מס' 5), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מתכבד להזמין את יושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת דוד ביטן להציג את הצעת החוק. ,בבקשה אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק מקורות אנרגיה (תיקון מס' 5), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.

שהיא הצעת חוק ממשלתית, נועדה להפחית את נטל הרגולציה על יבוא מוצרי חשמל, ובכך להפחית את יוקר המחיה. אציין כי הצעת חוק זו נדונה בוועדת הכלכלה של הכנסת במקביל להצעות חוק נוספות שנדונות בכנסת שמטרתן הקלת הנטל הרגולטורי על היבוא. התיקון המוצע נוגע לעמידתם של מכשירים חשמליים בדרישת היעילות האנרגטית, כפי שאסביר כעת. במסגרת תיקון מס' 3 לחוק מקורות אנרגיה נקבע כי יבואן או יצרן המבקש לייבא לישראל ולשווק בה מכשירי חשמל הקבועים בחוק, צריך לעמוד בדרישות חוקיות היבוא האירופיות לעניין דרישת הנצילות האנרגטית של המכשיר. התיקון האמור, שהתקבל בזמנו במסגרת רפורמת הייבוא בשנת 2021, הקל על היבואנים והיצרנים, בכך שביטל את חובת הבדיקה הפיזית של המכשיר במעבדה מאושרת כדי לבחון את התאמתו לתקן הישראלי. במקום זאת, נדרשת הצהרה של היצרן או היבואן על עמידת המכשיר בדרישת החוקיות היבוא האירופיות ומסמכים המעידים על כך. הצעת החוק המובאת בפניכם הולכת צעד נוסף קדימה וקובעת הקלות נוספות, אשר חלקן נוספו במהלך דיוני ועדת הכלכלה בהצעת החוק. כמו כן מבקשת הצעת החוק להרחיב את תחולתו של החוק לא רק על מכשירים חשמליים, אלא על מכשירים צורכי אנרגיה, בבחינת מהלך צופה פני עתיד, וזאת על מנת לאפשר את החלתו על מכשירים שמקור האנרגיה העיקרי שלהם אינו בהכרח חשמל, אלא דלק וגז. סעיף 3ג לחוק מקורות אנרגיה קובע היום כי לא ייבא יבואן, לא יעביר יבואן או יצרן למשווק ולא ישווק מכשיר צורך אנרגיה, אלא אם יש בידו אישור לפי אחד המסלולים שנקבעו בחוק. מוצע לקבוע כי יבואן או יצרן המבקש אישור ליבוא או שיווק של מכשיר צורך אנרגיה על פי הצהרה, בהתבסס על דרישות חוקיות היבוא האירופיות, שעד היום נדרש להציג מסמך התאמה לתקן האירופי מטעם היצרן או תעודת בדיקה ממעבדה מוסמכת - - סליחה, אופוזיציה,

קצת שקט באולם. מה זה כל ההפגנה שם? אני מבקש לפזר את כל הרעש הזה, באמת. זה מפריע לי, אני לא שומע את חבר הכנסת ביטן. תודה. - - יוכל להמציא מסמך המוכיח כי דגם המכשיר רשום במרשם אירופי רשמי להיבטי אנרגיה של מכשירים צורכי אנרגיה, כפי שמפורט בהצעת החוק, ובכך להקל משמעותית על הנטל המוטל עליו. בנוסף, מוצע להסמיך את שר האנרגיה והתשתיות לפטור בצו מקבלת אישור לייבא ולשווק בישראל מכשירים צורכי אנרגיה אשר אינם רשומים במרשם ואשר צריכת האנרגיה שלהם נמוכה ולא תיגרם בגללה פגיעה במשק האנרגיה, או לקבוע עבורם תנאים לקבלת הפטור או תנאים לאישור. הרגולציה לפי החוק הקיים למכשירים אלו מכבידה מדי בהתחשב בהשפעתם על משק האנרגיה. יש להדגיש כי ההקלה היא רק בנוגע לקבלת האישור, ואולם יתר הוראות החוק ימשיכו לחול גם על המכשירים הפטורים. כמו כן, יבואנים ויצרנים יידרשו להחזיק מסמכים הנדרשים לקבלת אישור או הצהרה עצמית המעידים כי המכשיר עומד בדרישת הנצילות האנרגטית. בנוסף, מוצע להסמיך את השר להוסיף או לגרוע מרשימת המכשירים הפטורים, וכן להוסיף או לגרוע מרשם מהתוספת לחוק. שינוי חשוב נוסף שהוא בבחינת הקלה משמעותית על היבוא והשיווק התווסף במהלך דיוני ועדת הכלכלה בהצעת החוק. הוא קובע כי אישור שניתן לפי הצהרה, אישור שניתן במסלול האירופי או אישור שנתן הממונה במשרד האנרגיה והתשתיות, יינתן לתקופה בלתי מוגבלת. עד היום היו האישורים תקפים לשנה אחת בלבד, עם אפשרות הארכה מוגבלת, וחייבו חידוש מדי שנה, לפי המוצע, האישורים לא יהיו עוד מוגבלים בזמן, אלא אם נוכח הממונה במשרד האנרגיה והתשתיות כי השתנתה דרישת הנצילות האנרגטית שעל בסיסה ניתנו אישורים.

יפרסם הממונה הודעה לציבור ויציין כי האישורים שניתנו עד כה יהיו תקפים לזמן מוגבל, שאותו יקבע בהודעה, שלא יפחת משנה, שלאחריו יבוטלו ויהיה צורך לבקש אישורים חדשים על בסיס הדרישות החדשות. עוד מוצע לקבוע כי מי שייבא או שיווק מכשירים על בסיס האישור הישן יוכל להמשיך לייבא או לשווק עד לתאריך שנקבע בהודעת הממונה, היות ששינוי בדרישות הנצילות האנרגטית לא קורה לעיתים קרובות. על מנת לעודד ודאות ולמנוע טענות, מוצע לקבוע כי על יבואן או יצרן לבדוק אחת לחצי שנה באתר האינטרנט של משרד האנרגיה והתשתיות אם פורסמה הודעה על שינוי הדרישות. מאחר שהוראות החוק נאכפות בעיקר באמצעות אכיפה מינהלית, כלומר עיצומים כספיים, מוצע להוסיף לחוק פרק שעוסק בהתראה מינהלית שאותה ניתן להמציא במקום הטלת עיצום כספי. התראה מינהלית היא כלי אכיפה שמקל עם המפר ומאפשר לו הזדמנות לתקן את ההפרה בלא לשלם עיצום כספי. מנגנון זה מאפשר לממונה להבהיר את דרישותיו בטרם הטלת עיצום כספי. הוא מתווה את שיקול הדעת בהפעלת הסמכות וקובע כי הנסיבות למתן התראה ייקבעו בנהלים שיפורסמו לציבור. חברי הכנסת, אני מקווה כי הצעת החוק המונחת בפניכם תסייע בהסרת חסמים ביבוא ותאפשר יבוא נרחב אך מושכל של מכשירי חשמל יעילים אנרגטית,

אני כמובן מבקש לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית ולדחות את ההסתייגויות אם האופוזיציה, שהגישה אותן, לא תסיר אותן בעת ההצבעה. מה היעד הבא לוועדת הכלכלה? מה קרה? מה כולם נעמדו היום? יש משהו מיוחד? - - - בשבילך - - - אה, בשבילי, הבנתי, הבנתי. חבר הכנסת ביטן, פיליבסטר בשנייה-שלישית זה לא בעיה, כי יש מלא הסתייגויות אז כל אחד יכול לנמק את ההסתייגות שלו. זו לא בעיה. אבל בוא נשמע את יו"ר הקואליציה.

טוב, אני רוצה להגיד לכם דבר כזה:

כל הרפורמות האלה חשובות, אבל הדבר החשוב ביותר זה שהיבואנים שמביאים את המוצרים גם יורידו מחירים ולא ינצלו את ההטבות האלה לעצמם. אנחנו בשוק חופשי, המחירים לא מפוקחים, אנחנו לא יכולים לחייב אותם להפחית את המחיר אבל אנחנו ערים לעניין שהתחרות שתהיה בין היבואנים תגרום להם לרצות להוריד את המחיר והציבור צריך להיות קשוב למחירים שיש בשוק, מי זול ומי לא זול, אחרת התחרות לא תקבע. יחד עם זה, הרפורמה הזאת, היום אנחנו מביאים אותה במספר ועדות, בוועדת הבריאות, בוועדת הכלכלה ובוועדות אחרות, וזה החוק הראשון שצריך לעבור במסגרת הרפורמה הזאת, כי הוא חוק יותר קטן, יותר מצומצם, ולכן יכולתי בוועדת הכלכלה להעביר אותו מהר יותר. זה רק שלב ראשון. יש עוד חוקים שייכנסו, כמו חוק התקנים והחוק שקשור למוצרי מזון קפואים, או לא מוצר טרי אלא מוצרים אחרים. במצב הזה, ברגע שכל מערכת החוקים תעבור, אני מקווה שהמחירים יתחילו לרדת. אבל צריך להבין שזו רפורמה שצריך לעשות אותה לא רק בגלל שהמחיר הולך לרדת אלא בגלל שאנחנו צריכים את זה בנושא הרגולטורי. אין שום סיבה שכל היום נטיל על היבואנים רגולציה מכבידה, שלא נותנת שום דבר חוץ מאשר פקידות שעובדת על זה ועושה אותם. הרי גם באירופה יש את המוצרים האלה, גם שם הם נמכרים, ואנשים לא נפגעים כתוצאה מהדבר הזה. לכן אמרנו, וזה מה שהממשלה הביאה, וגם אנחנו תומכים בזה, שהרגולציה האירופית ומוצרים שנמכרים באירופה יוכלו להימכר בסופו של דבר בישראל ללא שום בעיה. מוצר שנמצא על המדף בברלין, אין שום סיבה שהוא לא יימכר על המדף בתל אביב או בראשון לציון בלי הצורך לבדוק אותם כל הזמן ולהטיל גם הוצאות על היבואנים וגם דברים נוספים שמשפיעים בסופו של דבר על הצרכן. זהו? עוד מילה אחת. אם - - - בהמשך, הם ישמחו לשמוע. רציתי להגיד שרפורמת התקנים,

התחילה - - - אתה לא יכול לעשות פיליבסטר,

אתה לא בנוי לזה. לא, אני לא עושה.

הרפורמה בזמנו, השרה הקודמת מיש עתיד התחילה אותה. אחר כך המשכנו בינואר ברפורמה נוספת, שלפיה לא צריך לעשות בדיקות על כל המוצרים שמביאים מהנמל, ועכשיו אנחנו נעביר את הרפורמה הנוספת, שחלק ממנה זה רפורמת התקנים. זאת אומרת, זה עניין של תהליך. בעוד שלוש שנים, ואני מאמין שלאחר שכל החקיקה בישראל שקשורה לתקנים האלה ולשימוש בתקנים האלה תתוקן, הרפורמה תהיה מושלמת. אני מברך גם את השרים שמתעסקים בזה וגם את כל חברי הכנסת שעוסקים בכך. תודה רבה לכולם. תודה רבה לחבר הכנסת דוד ביטן, יושב-ראש ועדת הכלכלה. לפני שנעבור להסתייגויות, הודעה לסגנית המזכיר, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 247),

שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 8), התשפ"ד 2024, שהחזירה הוועדה לביטחון לאומי. מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת משה טור פז בנושא: הסדרת מרכזי המיון הקדמיים ברשויות מרוחקות, ובהצעה לסדר-היום של חברת הכנסת נעמה לזימי בנושא: הקמת חדרי מיון קדמיים. עוד אודיעכם, כי בהתאם לסעיף 96 לתקנון הכנסת הודיע חבר הכנסת יצחק קרויזר שהוא חוזר בו מהצעת חוק דמי הבראה, התשפ"ד 2024, שמספרה פ/4715/25.

השר אבי דיכטר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת - - - להיאזר קצת בסבלנות, תהיה הודעה דרמטית של השר, ובכך נסיים את סדר-היום, לפי התחושות שלי. אלה התחושות שלי כרגע, אבל בואו נראה אם זה נכון. אני מציע, אדוני השר רצית לדבר, אז תדבר. - - - יבגני, יש חוקים - - - מה זה? סתם ירד.

רוצה להוריד את זה. הוא רוצה להוריד את החוק. - - - אני אמרתי לך לא לרדת מהדוכן. אדוני היושב-ראש, הממשלה - - - - - - שנייה, שנייה. אדוני היושב-ראש, הממשלה חוזרת בה - - רגע,

יש פה סיכום שאתם מדברים עם האופוזיציה. - - מהצעת החוק לפי סעיף 95. תודה רבה. - - - אבל יש פה סיכום למשוך את ההצעה, בגלל זה אני מבקש. חבר'ה, היה סיכום או לא היה סיכום למשוך? - - - הוא לא יכול לעלות. חבר'ה, אני מבקש להירגע. האם יש סיכום אופוזיציה שהשר יודיע על משיכת ההצעה? לא, הוא ירד.

להציע.

אם השר - - - אתה היושב-ראש - - - רגע, שנייה. האם היה סיכום שהשר יודיע - - - אני באתי

הוא ירד מהדוכן - - - הוא אמר את מה שצריך? זהו - - - הכול בסדר, נגמר.

מה קורה לכם? שר בכל רגע יכול לעלות על הדוכן. חברים. אחלה, אבל הוא ירד. הוא ירד. מה

אתם פועלים בניגוד לתקנון. אני מבקש. אני מבקש.

תודה, חבר הכנסת פורר. חבר הכנסת פורר, תודה. אני מבקש. אני מבקש שהייעוץ המשפטי של המליאה יבהיר את הנקודה הזאת,

- - - תודה, תודה. - - - רבותיי, אפשר שקט? הבנתי אותך, תודה רבה. תודה. יש ייעוץ משפטי של המליאה, הוא עוד רגע יעדכן אותי האם אפשר שהשר יעלה ויודיע, או שאנחנו פשוט נעבור להצבעה, זה הכול. אני רק רוצה להגיד משהו לפני שהייעוץ המשפטי יעדכן. יש הסתייגויות, לא אמרתי שהוסרו ההסתייגויות. אני מבקש להרגיע את הרוחות, כי יש הסתייגויות ויש רשות דיבור. חברים, אופוזיציה. סליחה, תקשיבו רגע. שנייה. תקשיבו שנייה. הוא עלה וירד. - - - חברת הכנסת בן ארי, גם אם אנחנו נצטרך להמשיך את סדר-היום, אז יש גם הסתייגויות ויש גם רשות דיבור. לא עוברים להצבעה בשנייה ושלישית לפני שאנחנו מודיעים על הסרת ההסתייגויות, מודיעים על רשות דיבור. אז אני מבקש מכם להירגע. זו לא הצבעה, כי יש פה עוד דברים לפני ההצבעה. תודה רבה. הקשיבו בבקשה, על פי סעיף 95(א), ממשלה רשאית לחזור בה מהצעת החוק הממשלתית כולה, כל עוד לא התקבל החוק בקריאה שלישית, בהודעה לכנסת. הודעת הממשלה על החזרה מהצעת החוק תימסר במליאת הכנסת, על ידי שר או סגן שר בענייני המשרד שבו הוא מכהן, או בהודעה בכתב של מזכיר הממשלה למזכיר הכנסת, ומזכיר הכנסת יודיע על כך לכנסת וליושב-ראש הוועדה שאליה הועברה הצעת החוק. אדוני השר, אתה רוצה לעלות ולהודיע בבקשה מה בכוונתה - - - - - - לא,

אדוני יושב-ראש הקואליציה.

אני לא שמעתי. נא לעלות בבקשה. הוא הודיע.

הוא הודיע, הוא לא צריך לעלות עוד פעם.

הוא לא צריך להעלות את זה מהדוכן? מספיק שהוא מודיע? הוא אמר את זה כבר. הוא לא אמר את זה מהדוכן, אופיר. הוא לא אמר את זה.

יבגני, אני שמעתי שהוא אמר את זה.

לכן הייתה מהומה. שיהיה ברור, אנחנו מוכנים שהחוק של אייכלר למען אנשים עם מוגבלויות יעלה. לא שומעים אותך, מירב. ששש, תודה. אדוני היושב-ראש, הפעם בעברית: אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הממשלה מושכת את הצעת החוק לפי סעיף 95. תודה רבה. יאללה הביתה.

האם כבודו שמע את ההודעה? שמעתי היטב. תודה רבה, אדוני השר.

סדר-היום?